הישיבה המאה-וחמישים-ושתיים של הכנסת

י"ב באדר א' התשפ"ד (21 בפברואר 2024) ירושלים,

שעה 11:00 תוכן העניינים שאילתות דחופות 5 1259. גניזת תוכנית הסיוע לסטודנטים משרתי מילואים 5 נעמה לזימי (העבודה): 6 שר החינוך יואב

לא אישרו לי הרבה זמן שאילתה. אני אקח את זה לתשומת ליבי. חברת הכנסת לזימי, השאילתה, בבקשה. שהשר יעלה לדוכן. קריב, אתה עושה בלגן כרגיל?

שאלתי לשר החינוך יואב קיש היא זו: לאחרונה פרסם שר החינוך מתווה סיוע לסטודנטים במילואים שעיקרו אפשרות ללמוד את סמסטר א' בסמסטר ב' והשלמת לימודים בקיץ. מאוחר יותר פורסם בכמה כתבות מפורטות כי התוכנית נגנזה. רצוני לשאול: 1. מדוע התוכנית נגנזה והאם יש כוונה לחדשה? 2. לאיזה מקורות אחרים במשרדך הופנה התקציב שנועד לתוכנית? כי המשרד הוא משרד שקיצצו בו, ואיכשהו 900 מיליון שקל, תוכנית ראויה לחיילי המילואים נגנזה. טוב,

מעריך מאוד את חברת הכנסת לזימי כחברת כנסת רצינית ויסודית. אני יכול לתת לך טיפ קצר: אל תאמיני למה שאת קוראת בעיתון. לא היה ולא נברא. זה די מצחיק שאני צריך להגיע, היושב-ראש, אני צריך להגיע ולענות על דברים שלא קרו, שמומצאים בתקשורת. זו לא פעם ראשונה שכתב כמו ליאור דטל משקר וממציא המצאות שאין בינן לבין האמת שום קשר, לכן אמרתי גם לה שזה נראה לי מגוחך. אסביר מה היה, כי חשוב לי שתביני את האירוע ותראי איפה אנחנו נמצאים. אנחנו עוסקים בתמיכה בסטודנטים במילואים, חברת הכנסת לזימי,

אחר כך נאפשר, אם תרצי, שאלת המשך. חבר הכנסת ביסמוט, חשוב לי שתשמע, כי אתה מכיר את עולם התקשורת. זה פשוט לא יאומן, יש פה אבסורד של אבסורד. שואלים אותי בשאילתה מכובדת בכנסת מה קרה לתקציב של התוכנית שבוטלה ואיך קרה שבוטלה, תוכנית שעוד לא נולדה, שבטח לא תוקצבה, שהיא בתהליך התהוות ובכלל בעבודה. זה האירוע שאני צריך כרגע לענות עליו. אז אני רוצה רגע להסביר, ואני אנצל את הבמה הזו כדי להסביר מה אנחנו עושים בשביל הסטודנטים במילואים. וזה מאוד חשוב, כי הנושא הוא נושא שכואב לך וכואב לי ואנחנו עוסקים בו רבות, אבל בינו לבין השאילתה אין שום קשר, כי זה באמת מדע בדיוני שלא קיים בכלל. עכשיו, לגבי זה, התחלנו את המלחמה ב-7 באוקטובר והבנו מהר מאוד שאנחנו באירוע שחייבים להתייחס לשנת הלימודים האקדמית. היו שתי גישות. גישה אחת אמרה: בואו נפתח מוקדם את הסמסטר כדי שנוכל לטפל בבעיות שנוצרו לנו לאורך הסמסטר. כך פעלו, דרך אגב, המוסדות הלא-מתוקצבים, המכללות הפרטיות. הייתה גישה אחרת, שאמרה: בואו ננסה לדחות כמה שאפשר את הסמסטר, כדי שהלוחמים יוכלו לחזור, אנחנו עוד לא ידענו כמה זמן ייקח ומה ייקח, ויתחילו ביחד את הלימודים.

עיקר האוניברסיטאות דחו לסוף דצמבר, תחילת ינואר, את הסמסטר. לצערנו, הצבא עוד לא הספיק במסגרת הזמן. אפילו עד היום אנחנו יודעים שיש לחימה עיקשת בעזה, אנחנו בוודאי לא אחרי האירוע, ואנחנו בעיצומו של סמסטר א'. נוצר מצב שהצבא הצליח לשחרר לקראת אמצע, סוף ינואר מאסה משמעותית של סטודנטים, והם עכשיו נכנסו לסמסטר א', עם הרבה מאוד תקציבים שהעברנו לאוניברסיטאות, חצי מיליארד שקלים,

תוכנית שכללה גם תקציב למילואימניקים, גם לאוניברסיטאות לתגבור ושיעורים פרטניים. אנחנו באירוע שבעצם מנסה לייצר, כל מי ששוחרר בינואר מהמילואים והתחיל את הסמסטר, שיסגור את הפער. זה אירוע אחד. עכשיו אנחנו באירוע שני, שזה אירוע שאני התחלתי לחשוב מה אנחנו עושים איתו. אתמול הייתי בניר עוז לא בתוך ניר עוז, אלא במוצב צבאי שמשקיף ומטפל בביטחון השוטף בעוטף, צמוד לניר עוז, עם עשרות מילואימניקים סטודנטים, שביקשתי ושר הביטחון ארגן לי מפגש איתם. ישבתי ודיברתי איתם. אלה מילואימניקים שעד היום לא שוחררו, עשו 134 ימים, תבינו את האירוע. אנחנו מדברים על אלה שלמעשה הפסידו גם את סמסטר א'. הרי אם הם משוחררים עוד שבוע או עכשיו, להתחיל לעשות מבחנים מסמסטר שהם עוד לא למדו, זה אירוע מטורף, זה קשה מאוד, ואני לא יודע אם בכלל ניתן. אנחנו עושים מאמצים של עמדות לימוד מרחוק בשטח, גם בצפון וגם בדרום, קמל"ר שם 50 יחידות, עם כל המורכבות של הדבר הזה, אנחנו עושים השלמות, אבל כשמגיעה בסוף נקודת הזמן שמילואימניק משתחרר והפסיד את סמסטר א', אני לא יכול להמציא את הזמן. אז באתי ואמרתי, והינה התוכנית הגדולה, בסך הכול לפני עשרה ימים, רעיון שהעליתי ואני בודק אותו, אמרנו: בואו נראה איך, הרי סמסטר ב' הוא לא סמסטר א', ולא כל הקורסים שנמצאים בב' נמצאים בא',

זה קורסים שנבנים עליהם. מצד אחד העגלה נוסעת, אז אתה חייב סמסטר ב', כמובן מלא,

מצד שני, דיברנו על זה בשדולה. דיברנו בשדולה כמהלך, אבל זו תוכנית שכבר תוקצבה וכבר בוטלה ולקחו לה את התקציב, אז תכף, זה כאילו לפי דברי העיתון,

אז עכשיו באנו והתחלנו שיח עם המוסדות, עם המכללות, עם האוניברסיטאות, איזה קורסים, אין עושים את זה, כמה זה עולה.

אם יש לי מיקרו-מקרו בכלכלה, שאני צריך את קורס המיקרו שייכנס, בואו נעשה אותו גם בסמסטר ב'; בואו נראה איך עושים את זה שתהיה הכרה הדדית, כדי שנוכל ללמוד, לייעל את האירוע. אני עכשיו מספר לך מה שנקרא חם מהתנור, זאת תוכנית שאנחנו עובדים עליה. אני מחר מציג אותה לראש הממשלה, הוא עוד לא ראה אותה. אבל את שואלת כאילו שזה כבר בוטל ואיפה 900 המיליון, אני לא יודע מאיפה המספר 900 מיליון, מעולם לא דיברנו על כסף. כרגע הרעיון הוא כזה, וזה מה שאנחנו מנסים להוביל, למהלך, אנחנו בוחנים אותו. דרך אגב, הסכום מבוסס על מספר הקורסים שפותחים. לכל קורס יש מחיר, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 300 350 קורסים במכללות המתוקצבות ועוד כ-1,000 קורסים באוניברסיטאות. אנחנו מדברים על זה שתהיה הכרה הדדית, אנחנו מדברים על זה שתלמיד שלומד באוניברסיטת חיפה יוכל לעשות קורס השלמה באוניברסיטת תל אביב בלמידה מרחוק וזה ייחשב לו. יש פה מהלך מאוד מורכב שאנחנו עכשיו עובדים עליו. אז בין זה לבין להגיד: אז אנחנו, העלות תגיע, להערכתי, אנחנו גם רוצים לתת עוד מלגה, למילואימניקים שעושים סמסטר קיץ, אני מניח שזה יגיע סביב 200 מיליון שקל. בגדול אלו המספרים. אנחנו עדיין ב-fine tuning, אז אל תתפסי אותי על המחיר. אנחנו במאמץ להביא את הכסף, אנחנו במאמץ, אנחנו נביא אותו. אני רוצה לדאוג לזה שאותם סטודנטים שפגשתי אתמול, האמת, זה מתסכל, למה זה מתסכל? אני אומר פה משהו כואב. אנחנו כל הזמן אמרנו שלא ייפגעו הסטודנטים, זה היעד שלנו, שמי שעושה מילואים לא ייפגע. אבל בגלל התארכות המלחמה, אנחנו מוצאים את עצמנו עם אנשים שהפסידו סמסטר.

אין לי איך להחזיר לו את זה. נגיד אני מחזיר לו את זה בקיץ, אז אם הוא חשב בקיץ לעבוד, או לא יודע מה לעשות,

זאת אומרת, יש פה אירוע. יש פה את המחיר של הזמן שבן אדם נתן, האנשים הכי טובים שיש.

כשאני מסתכל על המילואימניקים, אז יש כאלה שעשו 30 יום, יש 60 יום, ויש כאלה שעשו 134 יום. גם פה, כרגע הצבא אומנם בתגמול פר-יום מייצר איזושהי דיפרנציאציה, אבל למשל במבחנים באוניברסיטאות, אם עשית מעל,

לא זוכר בדיוק את המספר, אתה נכנס לקטגוריה.

יש אחד שבכלל התחיל את הסמסטר, עשה 20 יום נגיד במהלך אוקטובר ונובמבר, פתח את הסמסטר רגיל, ומקבל את כל ההטבות, ואותו בחור שבכלל עוד לא הגיע יום אחד, אלו ההטבות שהוא מקבל. יש פה איזשהו דיסוננס שגם עליו צריך לחשוב: איך נותנים גם תגמול אוניברסיטאי בהקלות לאותם אנשים שעשו באמת מעל ומעבר. יש פה איזשהו חוד חנית, גם בתוך נושא המילואים, וגם זה נושא שאנחנו בוחנים. אז אם אני מסכם ואומר: ספציפית לשאילתה, כבודה במקומו מונח, אבל אין לה שום קשר למציאות. אנחנו בהליך ארוך טווח שלא ייפסק, גם לא בשנה הזו, ואני אומר פה לסטודנטים, הוא גם לא ייפסק בשנת הלימודים תשפ"ה. גם שם אנחנו נצטרך להיכנס. יכולה להיות דחיית שנת הלימודים גם בתשפ"ה. יש פה אירוע ארוך טווח. אנחנו עושים הכול בשביל לעזור להם. לצערי, עם כל הכאב, אני אומר את זה בכנות, יש כאלה שלא נוכל להחזיר להם את המחיר הזה, ודווקא הם חוד החנית שלנו. אז צריך לחשוב מה כן אפשר לעשות. בסופו של דבר, מי שיפסיד,

את סמסטר א' וסמסטר ב' כי הוא במילואים, אין לי איך לייצר לו את הזמן הזה. אז אנחנו עושים את המקסימום בהקלות, המקסימום בתמיכה כספית והמקסימום בפתיחת קורסים, כדי להקטין את מספר האנשים שייפגעו מהפסד הזמן.

חברת הכנסת לזימי, האם את מעוניינת בשאלת המשך? שאלת המשך לחברת הכנסת לזימי, ולאחר מכן שתי שאלות נוספות, לחבר הכנסת קריב ולחבר הכנסת דוידסון. לאחר מכן נעבור לשאילתה הבאה. לפי התקנון מותר לנו עד שתיים. השאלה הנוספת שלי היא לשאילתה של מטי הרכבי. אנחנו נשאל ברצף גם את שאלת ההמשך וגם את השאלות הנוספות, והשר ישיב במרוכז. לא, הוא אומר שזה, יש עוד שאילתה. אה, השאלה שלך על השאילתה הבאה? אם מישהו אחר רצה, מאה אחוז, מאה אחוז.

חברת הכנסת צרפתי הרכבי, את תקבלי כאן שאלה נוספת. השאלה של קריב היא על השאילתה הבאה.

תודה. שר החינוך, ממה שאני מבינה, כשהגעת לוור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות, עם התוכנית, העלות הגבוהה אילצה צמצום שלה. במקביל, תקציב המשרד קוצץ בכ-400 מיליון שקלים. לעומת זאת, בתוך הקיצוץ, עוד 600 מיליון שקלים לתקציב הרשתות החרדיות הפרטיות והמפלגתיות. מה שאתה אומר זה שלצד זה, מי שמפסיד גם את סמסטר ב', אין לו פתרון, כשבדיונים דיברנו על צבירה השנה ועל ניסיון להבטיח גם את מקומם בזכאות לתואר וגם בתקצוב לאחר מכן. הסיפור פה הוא לא רק ההטבה לחייל המילואים בתוך המערכת האקדמית, אלא מניעת הנשירה ואי-אובדן של הקריירה והחלומות של טובי בנינו גם הלאה. ממה שאני מבינה, קודם כול מי שנשאר עכשיו יותר במילואים כאילו יסבול יותר וממש ייפגע יותר. גם המקור התקציבי, לא ענית עליו. אנחנו עכשיו בתוך דיוני תקציב, ואנחנו גם בתוך קיצוץ עצום במשרד שלך ותוספות מיותרות עצומות במשרד שלך. איפה חיילי המילואים?

רגע, רגע, סליחה, השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת דוידסון. אחריו, חברת הכנסת צרפתי הרכבי.

דווקא בעניין של הרשתות החרדיות ליאור דטל די מדייק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשבועיים האחרונים אני מתעסק המון המון בנושא של התאחדות בתי הספר, פרויקט אדיר שנוגע ל-300,000 ילדים, אלפי מאמנים ומדריכים. אני רוצה לשבח את שר החינוך על האומץ ועל זה שהצלחנו יחד כולנו להעביר את הגוף הזה למקום הטבעי שלו, שזה משרד החינוך. שם הוא היה תמיד, וגם יתקצבו אותו כמו שצריך. אני רוצה לשאול שאלה קצרה בנושא הזה, אחרי שאני נותן לך את כל התשבחות. רגע, את זה השר רשם, והוא יחתים אותך אחר כך. אין בעיה, כשמגיע מגיע. פשוט הצדק נעשה. לגבי החלטת ממשלה, אתם צריכים להעביר את זה בהחלטת ממשלה. צריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי או-טו-טו הגוף הזה לא יוכל לשלם משכורות.

תגיד לצוות שלך לקדם את זה כמה שיותר מהר, ושהגוף יחזור לפעילות מלאה, למען כל ילדי ישראל.

אז אגיד גם אני תודה. הסדר זה שתהיה השאלה שלי ואז תענה במרוכז. לא, תני לי, אני אענה לדוידסון ואז, אחר כך.

אנחנו לוקחים שאלות נוספות יחד.

כבוד השר, המשמעות של דחיית פתיחת שנת הלימודים האקדמית עולה לאוניברסיטאות כסף רב, ומתן המענים לפתרונות לסטודנטים, גם להם כנראה יידרשו משאבים של האוניברסיטאות. אני יודעת שתקציב ההשכלה הגבוהה קוצץ בהצעת תקציב 2024, אז כיצד יינתנו המענים האלה בצורה אפקטיבית ולא תהיה פגיעה במערך של ההשכלה הגבוהה? תודה, גברתי. כעת השר ישיב במרוכז על השאלות. כן, אני אתחיל מהקל לכבד. קודם כול, תודה גם לך, חבר הכנסת דוידסון. גם אתה היית מאוד פעיל בנושא, דחפת הרבה מהגורמים שהיה קשה להזיז אותם, ועזרת להשלים את המשימה הזו. זו באמת משימה חשובה, ואני שמח שהיא הושלמה. כמו שאתה אומר, אנחנו נעמוד על כך שהחלטת הממשלה תעבור בהקדם האפשרי. אני רוצה להתייחס לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי.

תקציב ההשכלה הגבוהה ל-2024 לא קוצץ. מה שנקרא מסגרות ות"ת לא קוצצו. מה כן קרה? היה שינוי ייעוד מתוך התקציב הזה לטובת מענה לאוניברסיטאות שטיפלו בבעיות של המילואימניקים שחזרו, סטודנטים במילואים. זאת אומרת, לא היה קיצוץ, בפועל? בסדר, נכון, בפועל היה שינוי והסטות בתוך התקציב, אבל לא היה קיצוץ. עדיין חשוב לי לומר את זה, כי זה לא מדויק.

כל היערכות שאנחנו לא נעשה תדרוש או הקצאת משאבים או התאמה, כמו שנעשה בעבר, שינוי תיעדוף. אנחנו בפירוש רואים בהשכלה הגבוהה מנוע צמיחה חשוב מאוד מאוד, בגלל שכן היה ניסיון לקצץ ב-200 מיליון בליל התקציב, אולי על זה את מדברת. הנושא הזה נבלם על ידי, ועצרנו כל קיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה ל-2024. עכשיו אני עובר רגע לגבי חברת הכנסת נעמה לזימי, שלדעתי את חברת ועדת הכספים,

גם חינוך.

אני מדבר על כספים, כי דיברת על תקציב משרד החינוך. רבת-פעלים, חברת הכנסת לזימי. אז פשוט להגיד לך דבר אחד: אין שום קשר בין תקציב משרד החינוך שדיברת עליו לבין האוניברסיטאות, אז תפרידי. כל נושא האוניברסיטאות מתוקצב ות"תית ובכלל לא קשור,

אם משרד החינוך קוצץ או לא. התשובה למטי היא בדיוק כזאת: ההשכלה הגבוהה, תקציב 2024, לא קוצץ בו שקל.

אבל קוצצה התוספת. היה רצון לקצץ, לא נתנו, עצרנו אותו. ואני רואה בזה מנוע צמיחה.

את נושא התוכנית שעליה דיברתי הרגע,

אנחנו בודקים גם מול משרד הביטחון וגם מול ות"ת, למצוא את התקציבים. אני מאמין שנעשה את זה, וכשנעשה את זה נודיע. אתם הולכים למעשה לא גמור, מעשה שלא הושלם, ומתחילים לדבר על ביקורת שעוד לא קרתה, אז אני רוצה לעשות סדר. האירוע מתנהל, וכשאנחנו נסיים אותו תבואי ותגידי ביקורת, למה ככה ולא אחרת. אני אומר לך שאני דואג שכל הסטודנטים יקבלו את המקסימום שאפשר. יש דבר אחד שאמרתי שאני לא יודע לעשות: אני לא יודע להחזיר את השעון אחורה. מי שיהיה במילואים ולא יהיה בסמסטר, אז הוא לא יכול לעשות את סמסטר א' בסמסטר א'. עושים הכול בשביל לתת את כל המענים.

תודה רבה לשר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, השאילתה של חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. בבקשה, גברתי. השר מוזמן כמובן להישאר על הדוכן עד שנסיים. כבוד השר, הוחלט על ביטול ההענקה המסורתית של פרסי ישראל בתחומי המדע, התרבות והרוח, ובמקומם, להעניק פרסים רק בקטגוריית גבורה. רצוני לשאול: 1. מדוע מבוטלות השנה הקטגוריות האחרות ופרסי הגבורה לא מוענקים לצידן? 2. כיצד מתכוון השר להקנות לציבור את ערכי העוצמה התרבותית-מדעית של המדינה? בבקשה, כבוד השר. גם פה אני רוצה רגע לדייק את השאלה. אנחנו לא ביטלנו את הפרסים. ההפך.

השנה כמובן יהיה פרס ישראל, והוא יוענק כרגיל, והפרסים שנדחו נדחו לשנה הבאה. הם יוענקו בשנה הבאה, לא בשנת מלחמה, לא בשעה שיש קרבות עזים בעזה ואנחנו שומעים,

על מחירים כבדים שמדינת ישראל משלמת יום-יום. אני חושב שלכבוד הפרסים האלה, לתת להם את הכבוד שמגיע להם. אני אומר לך שאם אנחנו היינו עכשיו מתנהלים כאילו הכול כמנהגו נוהג ונותנים פרסים, נדמה לי שיש תרבות תורנית או ביולוגיה או מדעי חיים, היינו נתפסים כמנותקים, לא מבינים איך אנחנו עושים את זה כשאנחנו במלחמה. אני חושב שגם לבעלי הפרס ולזוכים, והם יקבלו את הפרס, כולם יקבלו בשנה הבאה את הפרס,

אחרי שמדינת ישראל תכריע את חמאס, אחרי שנחזיר את החטופים ואנחנו נהיה במציאות אחרת. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, כי אני חושב שזה דווקא לכבודו של פרס ישראל שאנחנו מתמקדים בשלב הזה, כשאנחנו במלחמה, בזמן שטובי בנינו ובנותינו, כשכל עם ישראל, כשכולם וגם הבית הזה, ממוקדים בהחזרת החטופים, בניצחון ובחזרת הלוחמים בשלום. אני חושב שנכון שגם בפרס ישראל ייעשה איזשהו שינוי בעניין הזה, וכל זה בלי לפגוע באף אחד מהזוכים האחרים, שיקבלו את הפרס שלהם בשנה הבאה.

חברת הכנסת צרפתי הרכבי, שאלת המשך. לאחר מכן, שאלות נוספות, לחבר הכנסת קריב ולחברת הכנסת דבי ביטון. אדוני, אין עוררין שהענקת פרסים בקטגוריית תקומה, גבורה וערבות הדדית מוצדקת במיוחד בעת הזאת, אבל אני סבורה שהם לא צריכה להחליף את האחרים, הפרסים האחרים, ויש הרבה מאוד קטגוריות, ואדוני יכול לבחור את הקטגוריות, והם המלמדים על חוזקנו ועצמאותנו הרוחנית כעם וכמדינה. ניצחון על האויב הוא גם הגנה על ערכי התרבות שלנו,

אנחנו מתהדרים בכך שאנחנו סטרטאפ ניישן, אבל אנחנו משדרים תבוסתנות בביטולם של הפרסים. לכן צריך להעניקם, את הפרסים שאדוני מבקש להעניק, לצד הקטגוריות ההיסטוריות וערכינו הנצחיים. האם באותו רציונל אדוני מתכוון גם לדחות את חידון התנ"ך,

שאלה נוספת, לחבר הכנסת קריב,

בהמשך לשאילתה ולתשובה, אני כמובן מצטרף לתהייה וגם לעמדה של חברת הכנסת צרפתי הרכבי. בעיניי, דווקא השמירה על השגרה, גם בתחום הרעיוני, הרוחני והאינטלקטואלי, מקרינה חוסן לאומי. השאלה שאני מבקש לשאול: כיצד עולה ההחלטה שלך בקנה אחד עם הוראות תקנון פרס ישראל? ישנו תקנון ברור. התקנון קובע סדר. התקנון מאפשר לשר בהחלט להוסיף פרסים מיוחדים, אבל ישנו תקנון, והתקנון הזה קובע שמדי יום עצמאות יוענקו פרסים על פי הסדר שמופיע. מה הבסיס להחלטה? והאם אתה מוכן, בעקבות הקול הציבורי שעולה בעקבות הודעתך, לשאול מחדש את החלטתך? הציבור מצפה לשמירה על השגרה, במיוחד ביום העצמאות.

חברת הכנסת ביטון, ולאחר מכן השר ישיב במרוכז. יושב-ראש הכנסת, כבוד השר, כנסת נכבדה, אני רוצה לשאול: ב-3 במרץ ייפתחו מערכות החינוך בשדרות, מה שאומר שחלק מהמפונים כנראה יחזרו. אני רוצה לומר, להדגיש, שהמתווה הוסכם עד 7 ביולי. במפגשים שקיימתי עם כמה מפונים, הורים לילדים שמסרבים כרגע, מבחינה רגשית, לשוב לעיר, המסגרות שהיו עד היום אלטרנטיבה במרחבים במלונות נסגרו, ומאלצים אותם עכשיו, על מנת שהילדים יוכלו להמשיך את החינוך, להירשם לבתי ספר,

באותו מלון שבו הם נמצאים. אני מקבלת תלונות קשות על מצב רגשי. איך יכול להיות שילדים יעברו טלטלה על טלטלה? אני אשמח להתייחסותך.

בבקשה, כבוד השר. אני אתחיל רגע בשאלתה של חברת הכנסת דבי ביטון. המגבלה המרכזית של מערכת החינוך, צריך להבין את זה, היא נושא כוח האדם. אין לנו יכולת להפעיל שתי מערכות חינוך, כפולות, האחת במלונות למפונים, והשנייה בעוטף לחוזרים, לצורך העניין. לכן כל הניהול, כל עוד באמת היה אירוע של פינוי ועוד לא הייתה חזרה, ריכזנו מאמץ במלונות ואכן בנינו מסגרות רבות לעשרות אלפי תלמידים. ברגע שאנחנו באירוע שבו אנחנו צריכים להתחיל לחזור ולהחזיר ולבנות את המסגרות ביישובים עצמם, וכמו שאמרת,

במרץ ייפתחו כל מוסדות החינוך בעיר שדרות, אין לי כוח אדם, גם אם הייתי רוצה, להשאיר פעילות בתוך המלונות. זה נוהל יחד עם ראש העיר וכל הרשויות. אני מנסה כמה שאני יכול, במקומות שכן יש לי יתירות, להשאיר מסגרות פתוחות,

אני לא עושה דווקא, אני לא בא ואומר: אנחנו סוגרים.

אם אני יכול לאפשר, אם יש מקום במסגרות הקיימות,

לדוגמה, נמצאה משפחה שגרה בזיכרון יעקב, שכרה בית, והיא רוצה להישאר, והילדים רשומים למערכת, הם רשומים. אין בעיה. אנחנו לא אומרים: זהו, כולם צריכים לחזור. אנחנו לא במקום הזה. הדבר היחיד שאנחנו אומרים: להפעיל את כל מערכת החינוך שפועלת היום, שפעלה עד עכשיו, במלונות, אנחנו לא נהיה מסוגלים. אנשי הצוות חוזרים, והמערך עובר לעיר עצמה,

וליישובים האחרים. י"א, י"ב, אני אומר, אנחנו הקלנו במתווה הבגרויות לכל המקומות האלה. אנחנו עושים הרבה מאוד התאמות. אבל בסוף יש החלטה שאומרת: מתחילים להחזיר את התושבים לעוטף. המצב הביטחוני מאפשר את זה. אני חייב לדאוג למערכת חינוך שם, ולכן כובד המשקל של מערכת החינוך עובר בחזרה לעוטף.

אבל אנחנו אומרים בצורה ברורה וכנה: איפה שנוכל לתת פתרון למי שנשאר, ניתן. אני לא יכול להתחייב. אני גם אומר בצורה ברורה: את המסגרות שפתחנו בבתי המלון אנחנו ניאלץ לסגור בגלל כוח אדם. זה לגבי השאלה שלך. אני אתייחס לשתי שאלות ההמשך שהיו יחד. אני מודה שאני קצת מופתע מחברות וחברי הכנסת. אני חושב שהסברתי פה היטב שאנחנו לא יכולים להיות מנותקים ממה שקורה במדינת ישראל. אני מצפה גם מחברי הבית הזה לאחריות ציבורית, ולא לנסות לעורר איזו מחלוקת מיותרת בזמן שהחיילים שלנו בשדה הקרב והחטופים עוד מוחזקים, וכולנו תקווה לחזרתם במהרה שלמים ובריאים לביתם. אני אומר עוד פעם: אין מחיר פה בהחלטה הזאת. הפרסים יינתנו. הזוכים יקבלו את הפרסים שלהם. ההפך, יש פה מחיר בהתנהלות שלא רואה את המקום שמדינת ישראל נמצאת בו. אני חושב שהדבר הזה הובהר, והובהר היטב, ונעשה עם ייעוץ משפטי מלא, ולנוכח המלחמה נלקחה ההחלטה הזאת. חשבנו שלא תהיה מלחמה, חשבנו שאפשר להמשיך.

אנחנו מבינים שיש לפנינו עוד חודשים ארוכים של לחימה. אני יכול סתם ככה לספר ולתת לך מקרה אחר, על פרס חינוך, שגם נותנים אותו כל שנה, שבוטל לחלוטין בגלל אסון כבד שהיה באותו יום, מוות של לוחמים. אנחנו במלחמה, חבר הכנסת קריב. אני אומר לך, פרס ישראל יהיה אירוע מרגש ויפה. הוא יעסוק במלחמה, בגבורה, בערבות ההדדית שלנו ובסיפורים המדהימים של אותם אנשים שעשו את הבלתי-יאומן, והם יקבלו את הפרס. כל מה שקשור לעולם ההישגים וההצטיינות באקדמיה יקרה אחרי המלחמה, בשנה הבאה.

תודה רבה לכבוד שר החינוך על המענה המפורט. מה עם חידון התנ"ך? אדוני, חידון התנ"ך יתקיים? מתקיים. גם הוא משתנה, טקס המשואות,

אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעות חוק לדיון מוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק הירושה (תיקון, הורשת זכויות דיגיטליות), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ארז מלול, שאני מזמין כעת לדוכן לנמק את הצעתו. ישיב עליה לאחר מכן שר המשפטים, שנמצא איתנו כאן.

חבריי חברי הכנסת, בעודנו עומדים על סף העידן הדיגיטלי, הכרחי שהחוקים והתקנות שלנו יתפתחו כדי לעמוד בקצב הנוף המשתנה ללא הרף של הטכנולוגיה. לפנינו כיום הצעת החוק המבקשת להסדיר את הירושה של נכסים דיגיטליים ברשתות החברתיות. בעידן המודרני הזה חיינו שזורים יותר ויותר בתחום הדיגיטלי. אנו מאחסנים את הזיכרונות שלנו, את מערכות היחסים שלנו, את הזהויות שלנו, בפלטפורמות של רשתות חברתיות, ויוצרים שטיח עשיר של נכסים דיגיטליים בעלי ערך סנטימנטלי עצום ואפילו פיננסי. עם זאת, בהיעדר מסגרות משפטיות ברורות, גורלם של נכסים אלה עם לכתנו מהעולם נותר לא ברור ועתיר אתגרים.

החוק הישראלי טרם קבע חוקים או תקנות ספציפיים המסדירים במפורש את הירושה של נכסים דיגיטליים, לרבות חשבונות מדיה חברתית, תוכן דיגיטלי, חשבונות מקוונים ורכוש דיגיטלי אחר. חשוב להבהיר שאם אדם הולך לעולמו והשאיר אחריו נכסים ממשיים כמו למשל נדל"ן, כספים בבנק, חסכונות וכיוצא בזה, ברוב המקרים יורשיו יוכלו לאתר את הרכוש שלו, בסופו של דבר. לא כך הדבר לגבי הנכסים המחייבים קבלת סיסמה או קוד גישה מראש. בהיעדר התייחסות מראש, נכסים אלו עלולים לרדת לטמיון ולא להגיע ליורשים לעולם. הצעת החוק שמונחת היום בפניכם באה להסדיר את האפשרות של משתמש ברשת החברתית להעביר ליורשיו לפי בחירתו מראש את הגישה לחשבונותיו ברשת החברתית, והכול בצורה נגישה ומבעוד מועד. אלו יקלו על היורשים באתגרים אל מול מפעילי הרשת החברתית. מדובר בעוול מוסרי שחוק זה בא לתקן. אסור לנו לאפשר מצב שבו חברות טכנולוגיה גדולות יהפכו לבעלות על זיכרונותיהם ויצירותיהם של ישראלים שנפטרו. זיכרונות אלה שייכים למשפחות האבלות. לצערנו, מאז 7 באוקטובר אנחנו נתקלים לא אחת בסיפורים על הורים שכולים שהבן שלהם היה מצלם, מתעד כל רגע בחייו בטלפון הנייד שלו. עבור הוריו, אחיו, בני הזוג, ילדיו, אוסף התמונות והסרטונים שלו היו הדבר הכי קרוב שנותר להם מבנם שאיננו עוד, אבל כאשר הם ניסו לגשת לחשבונות הענן של בנם כדי להוריד את הקבצים, התברר להם שלעולם לא יוכלו לראות אותם, חברות הטכנולוגיה סירבו לאפשר להם גישה. קבצים יקרי ערך אלו נותרו שם בתוך הענן מעבר להישג ידם. הורים שכולים, משפחות שכולות, מנסים להתחבר מחדש ליקיריהם באמצעות זיכרונותיהם הווירטואליים, אך נתקלים בחומה בצורה. הצעת חוק זו היא עדות למחויבותנו לקיים את עקרונות ההגינות והצדק גם בעידן הדיגיטלי. בדיוק כפי שהיו לנו חוקים המסדירים את הירושה של נכסים פיזיים, רק ראוי שנרחיב את אותן הגנות למורשת הדיגיטלית שלנו. חקיקה זו תאפשר לאנשים לקבל החלטות מושכלות לגבי עתיד הנכסים הדיגיטליים שלהם, ובכך תשמר את מורשתם ותכבד את זכרם. אני קורא לכל אחד ואחת מכם לתמוך בהצעת החוק הזו ולסלול את הדרך לעתיד בטוח ושוויוני יותר, להורשה של נכסים דיגיטליים ברשתות החברתיות. הבה נאמץ את ההזדמנויות שהעידן הדיגיטלי מציג, מתוך הכרה באחריות הנלווית לכך. הבה נוודא יחד ששום מורשת דיגיטלית לא תישאר מאחור, אלא תועבר בזהירות ובכבוד למי שהולך בעקבותינו. הגיעה העת להתאים את החקיקה בישראל למציאות הטכנולוגית של המאה ה-21. אני קורא לכם להצביע בעד הצעת חוק זו, שתעשה צדק עם אלפי משפחות אבלות בישראל, לצערי, חוק שיאפשר להם לרשת את זכרם של בני משפחותינו היקרים שאינם עוד בין החיים.

למרות שזה עדיין רק בקריאה הטרומית, אני חייב לברך, ולהודות לשר המשפטים יריב לוין,

חיזק אותי בהצעה וליווה אותי, ליועץ שלי רועי אברהם, ליועץ המשפטי של ועדת חוקה, שגם אליו הגיעו פניות ונרתם, ולצוות של השר במשרד המשפטים: עו"ד לירון מאוטנר והרפרנטית שלה שירה, ד"ר תמר קלהורה ואיגי פז ממחלקת חקיקה. בנוסף, תודתי נתונה לעוד" רוני נויבואר מהאפוטרופוס הכללי על כל העזרה בהווה ובעזרת השם,

שיהיו לנו רק בשורות טובות, אמן. תודה לחבר הכנסת מלול. לאור העובדה שפגשתי כמה משפחות שביקשו את זה, אני מרשה לעצמי להוסיף לברך אותך על הצעת החוק החשובה הזו. זה אכן ייתן מזור למשפחות רבות. כבוד שר המשפטים, נתכבד לשמוע את המענה שלך על הצעתו של חבר הכנסת מלול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חברי חבר הכנסת ארז מלול, אדוני היושב-ראש, היא לא פחות מהצעת חוק פורצת דרך, בהחלט הצעה לא רק בעלת חשיבות עצומה, אלא אני חושב ניסיון אמיתי להתמודד עם אתגר עצום שנמצא בפנינו. אני מברך אותך, חבר הכנסת מלול, גם על העיסוק בנושא הזה אבל גם על הדרך המקצועית והמאוד-נכונה,

שבה אתה מנסה לקדם את העניין הזה. אני חושב שזה בהחלט נושא שצריך להתמודד איתו וראוי להתמודד איתו, ואין לי ספק שבהובלתך הוא גם יגיע בסוף לקו הגמר בצורה הטובה ביותר. ההצעה עוסקת בסוגיה של גישה לחשבונות דיגיטליים ברשתות החברתיות של אדם שנפטר. היא בעצם מבקשת לתקן את סעיף 40 לחוק הירושה. החוק היום קובע שאדם יכול לצוות את עזבונו או חלק יחסי ממנו וכן נכס מנכסי העיזבון או טובת הנאה מעיזבונו. בהצעה הזו בעצם מציע חבר הכנסת מלול להוסיף את האפשרות לצוות גם זכות להפעיל חשבון דיגיטלי שברשותו של המוריש. בכך הצעת החוק מבקשת הלכה למעשה להכיר בזכות להפעיל חשבון דיגיטלי כחלק מהעיזבון, ואין ספק שהיום חשבונות דיגיטליים הם חלק מנכסיו של אדם. ההצעה מעוררת כמובן שאלות עצומות, כבדות משקל, שנוגעות לטיב הזכויות הדיגיטליות, הסיווג שלהן כנכס, איך אפשר להוריש אותן, סוגיות שנוגעות לעולמות הפרטיות, שהרי לחשבונות האלה והרבה פעמים גם לגישה אליהם יש היבט מאוד משמעותי של פרטיות, ובכלל, כל היכולת להתמודד עם הסוגיה הזאת של החשבונות הדיגיטליים השונים לאחר פטירתו של אדם,

כאשר אם נסתכל על זה אפילו מעבר לעולם הצוואות, מה קורה כאשר אדם נפטר בפתאומיות ואין לו צוואה ואין שום דבר בעניין הזה. האם למישהו מיורשיו יש זכות קנויה להיכנס לחשבון הווטסאפ שלו, לצורך העניין, ולהפעיל את חשבון הפייסבוק שלו? אם לאדם יש חשבון פייסבוק עם מספר גדול של עוקבים, דבר שהוא בהחלט נכס משמעותי, האם ניתן להשתמש בו? איך מחלקים את הנכס הזה בין יורשים? שאלות באמת גדולות ומשמעותיות שגם בעולם מתמודדים ומתחבטים בהן באין להן תשובות ברורות וחד-משמעיות. לבקשתי, חבר הכנסת מלול קיים שיח מקצועי עם גורמי המקצוע במשרד, והסיכום שהגענו אליו הוא שהממשלה תתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, וכמובן בהמשך הליכי החקיקה ייעשו בהסכמה עם משרד המשפטים. יש כמה הערות שכבר אפשר להתייחס אליהן, ובראשן המחשבה שהצעת החוק צריכה להיעשות לא בדרך של תיקון חוק הירושה, אלא ממש בחקיקה נפרדת, נוכח המשמעות הרחבה של הנושא הזה. יש צורך להסדיר את הסוגיה של חובות מפעילי רשת חברתית במצבים האלה, אם אפשר להעביר מידע, איזה סוגי מידע, איך לתת גישה וכו' וכמובן, צריך לכלול בחקיקה הסופית התייחסות להנגשה אפקטיבית של אפשרויות הבחירה האמורות של המשתמש במסגרת צוואה, בהתאם להסדרים שיהיו. לפיכך, עמדת הממשלה היא שנכון לתמוך בהצעת החוק בדיון המוקדם. בהמשך הליכי החקיקה יהיו בהסכמה עם משרד המשפטים על בסיס העקרונות שמניתי ושורה ארוכה של נושאים נוספים שאכן מצריכים הסדרה. אני שב ומברך את חבר הכנסת מלול, שבאמת לקח על עצמו אתגר שהוא גם אתגר גדול, צריך לומר, גם באמת אתגר מעניין, ואני בטוח שיביא תועלת לרבים. יכול להיות שאפילו יהיה משהו שיחקו אחר כך גם במקומות אחרים בעולם.

תודה רבה לשר המשפטים. מבקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת מלביצקי. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני חושב שהצעת החוק לא עושה מספיק בנושא הזה, ולכן אני מתנגד לה. עם זאת, אני הייתי רוצה לנצל את הבמה פה עכשיו ולפנות שוב לשר האוצר: אנחנו לפני תקציב גורלי מאוד למדינת ישראל. הנושא המרכזי של התקציב הזה עד עכשיו הוא העלאת המע"מ שצפויה להיות ב-1 בינואר 2025. התהליך הזה הוא טעות. מכיוון שלא יצא לנו לדבר, אני רוצה להסביר לך למה הוא טעות. העלאת המע"מ גורמת קודם כול לעליית מחירים.

המחירים שעולים ראשונים הם המחירים של המוצרים בפיקוח. מי שצורך את המוצרים בפיקוח זו האוכלוסייה החלשה ביותר, והם הראשונים להיפגע. עליית המחירים הזו גורמת להעלאת מדד המחירים לצרכן. עכשיו, העלאה במדד המחירים לצרכן תגרום בהכרח להעלאה נוספת או להפסקת הירידה באינפלציה.

תראו איזה יופי, החודש אנחנו כבר מתכנסים ל-2.6% יעד אינפלציה. זה כבר בתוך התחזיות של בנק ישראל. כל הסיפור הזה של עליית המדד יכול לפגוע, כתוצאה מאותה אינפלציה שתפסיק לרדת, או שחלילה תחזור לעלות, תיפסק ירידת הריבית, או שחלילה תעלה מחדש. אנחנו צפויים לריבית של 3.5% עד סוף שנת 2024, שגם זו ריבית שהיא בסדר יחסית. אם, חס וחלילה, המע"מ יעלה, זה יפגע גם במקום הזה. כתוצאה מזה יתייקרו המשכנתאות. כל התהליך הזה הוא לא נכון. המשק הולך ומטפל כרגע טוב בכל הנושא הזה של המלחמה. כלכלת ישראל חזקה ויציבה, ומה שאנחנו צריכים לתת לה זה מנועי צמיחה. אנחנו צריכים לחשוב איפה אנחנו מורידים מיסים, ובמקום שאנחנו חושבים שכן נכון להעלות מיסים, להעלות את זה בצורה שוויונית יותר, שלא תפגע בחלשים. יש דרך לעשות את זה: יש לגעת בכל נושא הפנסיות התקציביות, יש לבחון מחדש את כל נושא התמיכות וחלוקת הסובסידיות במדינת ישראל. זה מעל 100 מיליארד שקל. יש איפה לעבוד. פתחו את הראש, לכו לעבוד ותביאו לנו תקציב טוב יותר. תודה רבה.

חבר הכנסת מלול מעוניין להשיב להתנגדות או שנעבור להצבעה? אם כך, אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. מצביעים על הצעת חוק הירושה)

הורשת זכויות דיגיטליות), התשפ"ד 2024. ההצבעה תתקיים כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק הירושה) תיקון, הורשת זכויות דיגיטליות), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 24 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הירושה) תיקון, הורשת זכויות דיגיטליות), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים)

התשפ"ד

להרחיב את סל ההגנות הניתנות לקטין הנדרש להעיד כעד או כתובע בהליך אזרחי בשל עבירות מין ואלימות חמורות, על ידי מתן מעטפת הגנות דומה לזו הניתנת כיום בהליך הפלילי, במטרה לשמור על שלומם הנפשי של קטינים ולקדם מסירת עדות חופשית ובהירה, באופן העולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ועם זכותם של הילדים להגנה. לאורך השנים, מתוך הכרה במורכבות ובאתגרים הטמונים במעמד העדות עבור ילדים, נקבעו בחקיקה הישראלית הוראות שונות בנוגע לעדות קטינים בהליך הפלילי אשר נועדו להקל עליהם את מתן העדות ולמזער את הנזק הפוטנציאלי העלול להיגרם להם כתוצאה מההליך. כך, לדוגמה, קטין נפגע עבירה יוכל להעיד באמצעי העדה מיוחדים, כמו טלוויזיה במעגל סגור או מאחורי פרגוד, כדי להימנע מחשיפה לפוגע. בנוסף, במסגרת ההגנות הללו חל איסור של חקירת קטין נפגע עבירה בידי הפוגע עצמו. ההקלות המוענקות במסגרת ההליך הפלילי הן קריטיות ומשנות מציאות בעבור הנפגע, אולם כיום הן אינן חלות בהליכים אזרחיים המתנהלים בהקשר של הפגיעה, חרף העובדה שבמציאות כלל אין הבדל בין צרכיו של הנפגע בהליך הפלילי לבין צרכיו בהליך האזרחי. בפועל, המשמעות היא שהיום קטינים המבקשים לנקוט הליכים אזרחיים נגד מי שפגע בהם,

קצת יותר שקט במליאה.

תקשיבו ליו"ר, לא לי. בין שמדובר בהליך אזרחי, לאחר הרשעה בהליך פלילי, ובין שמדובר בהליכים אזרחיים אחרים, הם חסרי הגנות, וחשופים לפגיעה נוספת בבואם למצות את האפשרויות העומדות להם במישור האזרחי. בהקשר זה, חשוב להזכיר כי תיקים פליליים רבים שעניינם פגיעה בקטינים נסגרים בהיעדר ראיות מספיקות לרף ההוכחה הנדרש בפלילים. בנסיבות אלה, ההליך האזרחי הוא לעיתים האפשרות היחידה בעבור קטינים אלה לקבל הכרה משפטית בפגיעה הקשה ובנזק שנגרם להם. מהפניות שמגיעות ממרכז הליווי לילדות ולילדים נפגעי עבירה של המועצה לשלום הילד, אפשר ללמוד בצורה ברורה כי ילדים וילדות רבים ורבות חוששים מהרגע שבו ייתקלו בבית המשפט במי שפגע בהם. מדובר לעיתים בפחד מוחשי ממש, שמדיר שינה מעיניהם, גורם לכאבי בטן,

רגרסיות ועוד. הם צריכים אותנו, שנעשה כל דבר שניתן להקל עליהם ולהגן עליהם. הצעת החוק הזו היא בעבור הילד שמול כל החסמים הצליח להביא להרשעה של מי שפגע בו, אך בבואו לדרוש את הפיצויים על הנזק הקשה שנעשה לו, לא הצליח לעלות על דוכן העדים כשהפוגע ניצב מולו פנים מול פנים כנתבע. הצעת החוק הזו היא גם בעבור הילדה שלא היו לה די ראיות כדי להרשיע את מי שפגע בה, והיא מבקשת לקבל צדק במסגרת תביעה אזרחית, אך אין לה את המשאבים הנפשיים הנדרשים כדי להיחקר על ידי הפוגע. הצעת החוק הזו היא עבור כל הילדים שמעוניינים לקבל צדק במסגרת ההליך האזרחי, ומבקשים מאיתנו שלא נשאיר אותם לבד במערכה חסרי הגנות. בחודש פברואר 2021 מונה צוות מיוחד במשרד המשפטים לבחינת הנגשת התהליך האזרחי לנפגעי ונפגעות עבירה. במסגרת עבודת הצוות עלה כי בין השנים 2015 ו-2017, רק 3.8% מנפגעי העבירה, אשר חלקם קטינים, שפוגעיהם הורשעו במשפט הפלילי, הגישו תביעה אזרחית נגד הפוגע. זה פשוט מספר קטן מאוד. מסקנה מרכזית שעלתה מעבודת הצוות היא שעבור נפגעות ונפגעי עבירה, אחד החסמים והקשיים בהתמודדות עם ההליכים האזרחיים ככלל הוא החשש מהליך העדות והשלכותיו, ובתוך כך, המפגש הצפוי עם הנתבע ומתן העדות בפניו. לכן, הומלץ להרחיב את ההגנות הניתנות לנפגעי עבירה, ובפרט קטינים, בהליך אזרחי. כיו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, בני הנוער וילדי ישראל הם בראש מעייניי, ואעשה כל שביכולתי לצמצם את הפגיעה בהם ולפעול למענם ולמען הזכויות שלהם. אני מבקש להודות למועצה לשלום הילד, שסייעה בהכנה בהצעת החוק החשובה הזאת ופועלת ללא לאות לקידום זכויות ילדים ולהגנה עליהם, ואני מעריך זאת מאוד. זו הזדמנות להודות גם לחברת הכנסת דבי ביטון, שתרמה מניסיונה בנושא, ולחברי יו"ר הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, שפעל לקדם את החוק במהרה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת דלל. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק נוספת, של חברת הכנסת דבי ביטון וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת ביטון לנמק את הצעתה. עד שלוש דקות לרשותך, גברתי. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, אני נורא נרגשת היום להעלות את הצעת החוק ולהיצמד לזו של כבוד יושב-ראש ועדת זכויות הילד, שאני חברה בה. במשך 14 שנים ייצגתי קטינים, ולא אחת נאלצתי גם לעמוד יחד איתם במעמד המביך בתביעות אזרחיות. אני רוצה רק לספר לכם שקטינים שעוברים הליך פלילי, יש להם הגנות, כמו אפשרות לא לעמוד מול הנאשם, מעגל סגור, שיהיה להם ליווי של בגיר, ואני לא צריכה לתאר לכם מה קורה כשילד עומד מול זה שפגע בו. בחודש יוני 2023 פגשתי את עו"ד ורד ויידמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, ומייד כשהיא סיפרה לי שהם מובילים את ההליך הזה, לא היה צריך לשכנע אותי, היה ברור לי שהעוולה הזאת צריכה להיות מתוקנת.

כבר ביוני הגשנו את ההצעה הזו לכנסת, מתוך כוונה לאפשר גם לילדים, לנערים ולנערות שנפגעים ונפגעות מינית, לקבל את אותן הגנות. תחשבו לרגע על הסיטואציה שילד צריך להעיד בפני מי שפגע בו, המבוכה, חוסר האפשרות לדבר. ולכן, לא אחת,

כשהגשנו תיקים לתביעות נזיקיות בגין מה שקרה, מצאנו נערים ונערות שהחליטו לוותר על ההליכים האלה. אני רוצה לספר לכם על א', ילדה שהשכן שלה ביצע בה מעשה מגונה. היא מגישה תלונה, מוגש כתב אישום, והיא נדרשת להתייצב בבית המשפט. היא חוששת כל כך מהפגישה עם הפוגע, השכן שלה, אבל בית המשפט מאפשר לה להעיד בטלוויזיה במעגל סגור, כשהפוגע צופה בה בחדר אחר, ואין שום מפגש ביניהם. וככה מדיון לדיון, באומץ רב, היא מצליחה לספר את הסיפור שלה, שמביא בסופו של דבר להרשעה. אבל הנזק הנפשי שנגרם לה הוא קשה מנשוא, ולא אחת גם בתביעות פליליות ניתן לבקש נזק, אבל לא אחת אנשים שוכחים או שעורכי הדין לא זוכרים, ולכן אפשר להגיע עם זה בפן אזרחי.

כשהיא נמצאת בטיפולים רגשיים מרגע הפגיעה, היא מתבקשת להמשיך את ההליך הזה בהליך אזרחי, ואין לה אפשרות לקבל את אותן הגנות כפי שהיה בפלילי, אין עדות בחדר צדדי, ובדיון הילדה חשופה לחלוטין אל מי שפגע בה. לכן היא מחליטה פשוט לוותר. אני פונה אליכם, חברי הכנסת, בבקשה לתקן את העוולה הזאת. אני רוצה להודות למנכ"לית המועצה לשלום הילד. אני רוצה להודות ליושב-ראש הקואליציה אופיר כץ, שראה חשיבות. אני רוצה להודות גם לך, כבוד שר המשפטים, שברור לי שראה בחוק הזה חוק חשוב ותיקון של עוולה, ואני מבקשת את תמיכתכם.

תודה רבה לחברת הכנסת ביטון. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעות החוק. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לברך את חבר הכנסת אלי דלל ואת חברת הכנסת דבי ביטון על הצעת החוק הצודקת והחשובה הזו, שבעצם מבקשת לקבוע שהוראות לעניין מתן עדות מכוח החוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח 1957, שחלות בעיקרן על עדים בהליך פלילי, יחולו על קטין וחסר ישע בהליך אזרחי, וזאת בתביעה לפיצויים בגין מעשה המהווה עבירת מין או אלימות, וכמובן בשינויים המחויבים בין המצבים האלה. אני חושב שהצעת החוק שמבקשת להחיל את ההוראות הקשורות לחקירה בדבר עברו המיני של הנפגע, סעיף 2ב לחוק, הוראות מיוחדות לעניין עדות קטין וחסר ישע, סעיף 2ג, ואיסור חקירה נגדית בידי נאשם, סעיף 2ד, כמו גם נושאים של רציפות דיונים, סעיף 2ה הקצאת חדר מותאם לצורכיהם של הקטינים שישמש להמתנה, סעיף 2ו, שורה שלמה של הוראות מאוד חשובות שנקבעו בהליכים הפליליים, אבל כפי שהוצע כאן ובצדק, נכונות גם בנושאים האזרחיים, בטח ובטח כאשר מדובר בתביעות פיצויים שיש להן קשר ישיר לביצוען של עבירות פליליות שבגינן יתקיים ויכול להתקיים הליך פלילי. אני חושב שההצעה שמבקשת להרחיב את העבירות המופיעות בתוספת לחוק, שעניינה העבירות שעליהן חלה תקנה 2ג כך שהסדרים שקבועים בחוק שחלים על הליכים פליליים, וכעת מוצע להחיל אותם גם על הליכים אזרחיים, יחולו על מנעד רחב יותר של עבירות,

דבר חשוב. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שישנו דוח של צוות בין-משרדי להנגשת ההליך האזרחי לנפגעי עבירה, ובמסגרת הדוח הזה גם אומצה גישה דומה למה שמוצע בהצעת החוק, שלפיה אין הבדל מהותי בין הצרכים של נפגעי עבירה בהליך פלילי לבין הצרכים בהליך אזרחי, בכל הנוגע לצורך בהגנה ולניתוק המגע בין הקטינים או חסרי הישע לבין הפוגע או מי שנחשד בפגיעה. לאור זאת, גם הצוות המליץ בשעתו על הרחבת ההגנות הניתנות לקטינים במקרים האלה. לאור כל זאת, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף כמובן להמשך קידומה בהסכמת משרד המשפטים, המשרד לביטחון לאומי, משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי. אני מקווה, חברי הכנסת דלל וביטון, שיעלה בידכם להשלים את הליכי החקיקה. אני אשתדל לעזור בכל מה שאפשר, ונעשה כאן בהחלט דבר חשוב שיגן על ציבור הקטינים וחסרי הישע, צריך לומר: לא רק יגן אלא גם במידה רבה יסיר דבר שעלול להיות חסם בפני היכולת שלהם להגיש תביעות ולממש את הזכויות שלהם.

הדבר הזה הוא בהחלט חשוב ומבורך, ואני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית.

אני מודה לשר המשפטים על המענה המפורט. ואנחנו כעת נעבור להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. מי שמעוניין להצביע, אנחנו נצביע על הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון, עדות קטין בהליך אזרחי), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אלי דלל. הצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון, עדות קטין בהליך אזרחי),

2024, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון, עדות קטין בהליך אזרחי), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אלי דלל, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת החוקה,

לפרוטוקול נוסיף גם את חברת הכנסת שרון ניר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון,

הוועדה לזכויות הילד,

הכנסת, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור גם היא לוועדת

אנחנו עוברים לנושא הבא שעל

ומה הסיבה? סיבה אחת בלבד: בגלל האיש, יותר נכון, האישה שמביאה את הצעת החוק הזאת. אני יודעת שהדברים שלי נופלים על אוזניים ערלות ואף אחד לא ישים אליהם לב והדברים ימשיכו להתגלגל, אבל באותה מידה אני מתעקשת להשמיע את הדברים שלי בדיוק לאותם אנשים ואזרחים שצריכים את הדברים האלה, שידעו איזו ממשלה קיימת ואיפה הדאגות שלה ולמי היא באמת דואגת ועל מה באמת היא חושבת. תגידו לי, מה יש בהצעה הזאת כדי להתנגד לה? מה יש בה, עלות תקציבית או התארגנות מיוחדת שצריך להתארגן בשבילה? לא בשום משרד ממשלתי ולא בשום בית עסק. בסך הכול ההצעה הזאת באה לעזור לאנשים שאין להם יכולת ואפילו אין להם כרטיסי אשראי ואין להם חשבון בנק, רובם נמצאים בבנק הדואר, ואין להם יכולת לגשת אפילו למכולת ולשלם בכרטיס אשראי. במי זה פוגע, תגידו לי?

באיזה שר? באיזה חבר קואליציה?

הייתי רוצה לראות את האנשים שדוגלים בדגל החברתי, שבאים ורוצים להקל על האנשים המוחלשים. איפה הם? שיבואו ויצביעו על-אמת, שיגידו לאנשים ששלחו אותם מה הם עושים בשבילם. דבר אחרון, ואני לא אוהבת להרבות בדברים, אבל אני רוצה לשאול: איפה עומדת הצעת החוק של הקמת בית החולים בסח'נין? ההצעה היתומה שעברה בטרומית. הדרום קודם. ואנחנו יודעים למה היא עברה. שיעלה לכאן סגן ראש הממשלה ושיגיד איפה זה עומד. אנחנו כבר למדנו את כל הטריקים, השטיקים והשקרים של הממשלה הזאת. אני אומרת דבר אחד: עוד לא מאוחר. יש לכם הזדמנות לתמוך בהצעת החוק הזאת. בואו נראה אתכם. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את כבוד שר הכלכלה ניר ברקת להשיב על הצעת החוק בשם הממשלה. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. איך אנחנו נמנע הלבנת הון,

אדוני היושב-ראש,

וחברי הכנסת, מכובדיי השרים, מכובדיי כולם, הצעת החוק שלפניכם מבקשת לאסור על בתי עסק לסרב לקבלת תשלום במזומן בסכומים המותרים לפי חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018. עוד קובעת הצעת החוק עיצום כספי בגין הפרת האיסור המוצע של גביית תשלום בכרטיס חיוב בלבד. אני מבקש להתנגד להצעת החוק, בין היתר מהסיבות הבאות: מדובר על הוספת נטל רגולטורי חדש על עסקים, שכולל התערבות בחופש החוזים, נכון. ובמודל הכלכלי, ואשר עלול להשית הוצאות נוספות על העסק ולהביא להעלאת מחירים, ואף לחשוף את העסק לסיכונים שונים. לכל עסק עומדת זכות הבחירה לעניין אופן הרכישה המתאפשר אצלו. השיקולים הם שיקולים כלכליים ועסקיים לגיטימיים.

האינטרס העסקי של כל אחד מהעסקים הוא דווקא להעדיף לאפשר לצרכנים אפשרויות שונות לתשלום, שכן זה מגדיל את מספר העסקאות, ובהתאם לכך, את ההכנסות. הצעת החוק באה להתערב בחופש החוזים ובשיקול הדעת העסקי של בתי העסק בעיצוב דרכי תשלום על שירותיהם כחלק מהמודל העסקי שלהם. התערבות מעין זו עשויה להכביד על העסקים ואף להטיל עליהם עלויות, כפי שאמרתי קודם. כך, למשל, לגביית תשלום במזומן יש עלויות נוספות מצד בית העסק לצורך הפקדת המזומן, ניהולו, שמירתו וכדומה. בנוסף, שמירה על שיקול הדעת העסקי והגמישות בעיצוב המודל העסקי של בתי העסק חשובה אף בהיבטים מקרו-כלכליים.

על מנת לאפשר הכנסת טכנולוגיות חדשות והגדלת הפריון. יתרה מזו, הצעת החוק עלולה להביא למצב שבו צרכן יבצע עסקה בסכום שאינו מוגבל בחוק לצמצום השימוש במזומן, ומעת לעת יבחר להאריך את אותה עסקה, כך שעשוי להיווצר מצב שיתפרש כאילו נגרמה הפרת החוק לצמצום השימוש במזומן.

כאשר הצעת החוק שלפנינו למעשה מחייבת את העסק לקבל את התשלום במזומן, אחרת יהיה מפר ויחויב בעיצום כספי. עוד יצוין כי הצעת החוק תגדיל את השימוש במזומן, דבר שמרחיב את החשיפה לשימוש בשטרות מזויפים, שכן לא כל עוסק מחזיק אצלו מכשיר לבדיקת שטרות מזויפים, בעיקר כשמדובר בעסקאות פרונטליות שמתקיימות בשטח. הרחבת השימוש במזומן גם מגדילה את הסיכון לגנבה, שכן עוסקים יצטרכו להסתובב עם סכומי כסף גדולים יותר במזומן מאשר אחרת. כדי לתת מענה ולסייע לאוכלוסיות המוחלשות כפי שמבקשת הצעת החוק לעשות, מומלץ לבחון ולקדם דרכים להנגיש להן מנגנוני תשלום מתקדמים יותר. על כן אני מבקש מחברי הכנסת להתנגד להצעת החוק.

אני רוצה לשתף את חברי הכנסת במהלך שאנחנו מובילים למיתון עליות המחירים או לעצירת עליות המחירים בזמן המלחמה. עליתי לכאן לפני כשבוע והצגתי את הצורך בסולידריות בתקופת המלחמה. אנחנו הולכים ופוגשים משפחות שכולות שאיבדו את היקר להן מכול, אנחנו מבקרים פצועים בבתי חולים, משפחות של חטופים.

בבקשה, חברי הכנסת, אתם מפריעים לשר. לא מכובד. חבר הכנסת משה סעדה, חבר הכנסת, זה שר מהמפלגה שלכם, לא שלי.

עם ישראל כולו נדרש לתת כתף ולהיות תחת האלונקה, וגם מדינת ישראל, ממשלת ישראל. חד-משמעית, אנחנו רואים פגיעה בכלכלת ישראל ברמה כזאת או אחרת. אנחנו מבינים שזה חלק מהמלחמה. זה לא הזמן להעלות מחירים. קראתי אליי את כל ראשי העסקים הגדולים במדינה, ציבוריים, פרטיים, ואחד-אחד, למה אתה לא מעביר חוק שמקפיא את המחירים בימי מלחמה? למה לא מחוקקים, כי החלטנו שזה קיצוני מדי. זה קיצוני מדי.

ולחלופין, את הרי מסכימה איתי שזה בסדר לקרוא לעסקים לא להעלות מחירים.

תשתמש בסמכויות שלך, חלקם, לשמחתי הרבה, השר עושה הרבה דברים כדי למנוע העלאת מחירים. אנחנו רואים את זה. חלק גדול נענה, וחלקם לא. נתתי השבוע ביום שני דוגמה על חברת ויסוצקי, כשגילינו מהמידע שהגיע לידינו שברשות הפלסטינית, ולחלופין אפילו במזרח ירושלים, המחירים שבהם נמכרים המוצרים הם בסדר גודל של עשרות אחוזים נמוך יותר. אין לדבר הזה הצדקה. ואני שוב קורא גם לחברת ויסוצקי וגם לחברות הנוספות שטרם קיבלו על עצמן את הסולידריות החברתית להקפיא את המחירים מלפני המלחמה עד חגי תשרי. אני קורא להם לעשות זאת.

חברת הכנסת אימאן מעוניינת להשיב. יש לך שלוש דקות, בבקשה. כבוד היו"ר, כנסת נכבדה, כבוד השר, אני מקווה שאתה משוכנע במה שאמרת, ואני מקווה גם שקראת את החוק טוב. שני דברים בדברים שלך, אמרת שזה עלול להביא ליותר עלויות לעסק עצמו.

אז אני חושבת שגם אתה יודע שגם כשקונים בכרטיס אשראי זה עולה לעסק, כי הוא משלם עבור זה דמי עמלה גם לספק של המכשיר. זה, 1. הדבר השני, כבודו, בחוק עצמו רשום: תוך שמירה על החוק מבחינת צמצום השימוש במזומנים, ולא לאפשר חריגה בדבר הזה ועבירה על החוק. הדבר השלישי, כבודו, אנחנו מדברים על אנשים עניים, ואין להם אפילו יכולת להשתמש בכרטיס אשראי. אנחנו מדברים על קניית מוצרים פשוטים במכולת. אז על מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו לא מדברים בהצעה על ביטול השימוש בכרטיס אשראי, אנחנו מדברים על איסור שלא לתת לשלם במזומן. אז אנא ממך, תכבד גם את השכל שלנו. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, איסור גביית תשלום בכרטיסי חיוב בלבד), התשפ"ג 2023. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, איסור גביית תשלום בכרטיסי חיוב בלבד),

להלן תוצאות ההצבעה: 15 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, איסור גביית תשלום בכרטיסי חיוב בלבד), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. נעבור לנושא הבא, הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, הנחה בארנונה לנכים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת עופר כסיף לנמק את הצעתו. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להעלות היום תיקון לחוק שיאפשר לרשויות מקומיות להעניק הנחות בארנונה לנכי תאונות עבודה. המצב החוקי האבסורדי כיום הוא שנכים כלליים זכאים להנחה בארנונה, ואילו אדם שמתמודד עם אותה נכות, סובל מאותה פגיעה או מאותה לקות, אך מקורה בתאונת עבודה, אינו זכאי לאותה הנחה. מאחר שעל פי הדין אין אפשרות לקבל קצבאות נכות כללית ונכות עבודה במקביל, המשמעות היא שנכי תאונות עבודה אינם זכאים להנחה הארנונה ברשויות המקומיות, שמעניקות הנחה, מציאות מפלה דווקא כנגד אוכלוסייה פגועה ומוחלשת חברתית. בפרפרזה לשיילוק של שייקספיר אפשר לשאול: אמת כי נכה עבודה אני, אבל אין לנכי עבודה עיניים שהתעוורו? האין לנכי עבודה ידיים שנקטעו? גידים שנגרעו? רגשות השפלה ורצון לכבוד? כשהוא נפצע לא יזוב דמו? כשרגלו נכרתת לא יכאב? אם נכי עבודה דומים לשאר הנכים בגוף או ברגשות הנפש, רוצים הם להשתוות אליהם גם בדבר הזה, בהנחה הנדרשת בארנונה. את האפליה הזאת אני מבקש לתקן בחוק. שימו נא ליבכם למכתבה של סמנ"כלית גמלאות בביטוח הלאומי מחודש יוני 2021,

מצטט אותו: כידוע, השלטון המקומי מאשר הנחות בארנונה לזכאים לקצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור 75% מעלה. בהתאם לכך, מועברות אליכם רשימות הזכאים להנחות מהביטוח הלאומי. מבדיקה פנימית שערכנו עולה כי מקרב מקבלי קצבת נכות מעבודה ישנה אוכלוסייה הדומה מאוד במאפייניה למקבלי קצבת נכות כללית האמורים, אך אינה נכללת בזכאים להנחות מטעמכם. חשוב להדגיש כי לפי החוק לא ניתן לקבל קצבאות נכות כללית ונכות מעבודה במקביל. חבר הכנסת ששון גואטה. המשמעות היא שבעת בחירה לקבל קצבת נכות מעבודה המבוטח "מפסיד" הנחה משמעותית בארנונה. מדובר על נכי עבודה העונים על כל התנאים הבאים: בעלי נכות יציבה, חלה ירידה משמעותית בהכנסותיהם בשל הפגיעה בעבודה, אינם יכולים לחזור לעבודתם ערב הפגיעה, הכנסותיהם מעבודה אינן עולות על הסף המאפשר זכאות לנכות כללית. אנו סבורים כי מדובר במציאות היוצרת אפליה של מקבלי קצבת נכות מעבודה לעומת מקביליהם המקבלים קצבת נכות כללית. מבדיקתנו, מדובר באוכלוסייה מצומצמת, כל המקרים הם 870. 870 מקרים. נשמח מאוד אם תשקלו להרחיב את אוכלוסיית הזכאים להטבות לקבוצה קטנה כזאת. אני מניחה שפניות פרטניות בנושא מגיעות גם לנציגיכם ברשויות המקומיות. עם קבלת אישורכם להרחבת מתן ההנחות כאמור, הביטוח הלאומי יפעל במהירות המרבית לעדכון הקבצים המועברים אליכם לצורך מימוש מהיר של ההנחות גם לאוכלוסייה הזו. כך כתבה סמנכ"לית גמלאות בביטוח הלאומי לפני כשלוש שנים. בתגובה על כך ענה מרכז השלטון המקומי בראשות חיים ביבס כך: רשימת ההנחות בארנונה ותנאי הזכאות להן קבועה בתקנות הסדרים במשק המדינה. הרשויות המקומיות רשאיות לתת הנחות בארנונה בהתאם להוראות דין אלו. ככל שאכן מדובר במאות בודדות של מקרים בלבד במצטבר לא יתנגד מרכז השלטון המקומי לתיקון התקנות אשר יביא להוספת אוכלוסייה זו כזכאית להנחות בארנונה. הביטוח הלאומי תומך, מרכז השלטון המקומי בעד, ורק ממשלת ישראל מסרבת ומתעלמת. עד מתי משמעת תקציבית ומשמעת קואליציונית יאפילו על שיקולי רווחת הציבור ועל צדק בסיסי? לצערי הרב, אין זו הפעם הראשונה שנכי תאונות העבודה נשארים מאחור, מודרים ומוזנחים על ידי הרשויות שאמורות לדאוג להם ומהטבות הניתנות לאוכלוסיית הנכים בכלל. ההסכם להעלאת קצבאות הנכות שעל פיו קצבת הנכות תוצמד לשכר הממוצע במשק, לא כלל דווקא את נכי העבודה, וכך גם ההחלטה בדבר מענק קורונה מוגדל שניתן בשעתו. כך עלה גם ממחקר שערך לבקשתי מרכז עומק למדיניות וחקיקה בשנת 2021 בנושא: שיפור זכויותיהם של נכי תאונות עבודה, ובו נכתב: "כמות הנפגעים מתאונות עבודה עולה מדי שנה, אך ניכר כי בהיעדר ייצוג ראוי של האינטרסים של קבוצות נכי תאונות העבודה אלו נפלו בין הכיסאות ולא זכו לטיפול נאות". הגיעה העת לעשות לכך סוף. נכי תאונות העבודה הם חלק קטן יחסית בציבור הנכים, והצעת החוק הזאת מבקשת לסייע לחלק פרטיקולרי מתוכם. כך יוצא שבאופן בלתי סביר קבוצה אחת של נכים מקבלת סיוע והאחרת נשארת מאחור ללא צידוק ענייני. יש כאן פגיעה באנשים החלשים ביותר, נכים שמבקשים להתקיים בכבוד. ומה יקרה אילו נכה תאונת עבודה יעתור לבית המשפט העליון נגד האפליה בחוק ובהסתמך על מסמך הביטוח הלאומי משנת 2021? מדוע לגלגל את האחריות לבתי המשפט במקום לפתור אותה כאן, בפרלמנט של העם? אולי היו למשלות ישראל מאז 2021 דברים דחופים יותר לתקן מאשר אפליית נכי העבודה, יראה הציבור וישפוט בעצמו. אבל לנו בבית המחוקקים יש בדיוק הכוח לסיים את האפליה הבלתי-מוצדקת הזאת כאן ועכשיו. יש לנו הכוח לעזור למי שנפצעו ונפגעו בזמן שבנו את הבתים שלנו, בזמן שתיקנו את התשתיות שלנו, לפועלים והפועלות שמבצעים עבודה שחורה בתנאים-לא-תנאים ומאמינים שהמדינה תדע לדאוג להם לרשת ביטחון סוציאלית. אדם שיוצא להביא לחם ופרנסה בבוקר לא צריך לחזור שבור גוף בערב, אבל אם האסון יתרחש, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי, גם כך קשה לעופר כסיף לדבר,

אם האסון יתרחש, הוא חייב לדעת שהחברה והמדינה יעשו הכול להעמיד אותו חזק ואיתן על הרגליים. החוק הקיים, חוק ההסדרים משנת 1992, הוא המקור החוקי שמסמיך את שר הפנים לתקן תקנות הנחה בארנונה, והוא המקור הנורמטיבי שבו מצוינת החובה לספק הנחות בארנונה לנכים הכלליים. אם רק נשכיל להוסיף כמה מילים לחוק, אחרי המילה "נכה" את המילים "ובכלל זה נכה עבודה" נביא מזור למצוקתם ולמכאובם של המוחלשים ביותר. החוק הזה, שאליו הצטרפו ועליו חתמו חברים ממגוון סיעות הבית, קואליציה ואופוזיציה כאחד, הוא חוק חברתי למען המוחלשים. הוא חוק צודק נגד אפליה. אני רוצה להודות, ובזה אני אסיים, ל-17 חברי הכנסת

מחד"ש-תע"ל,

יש עתיד, העבודה, יהדות התורה, רע"מ והליכוד, אני רוצה להודות לצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים, שסייע בניסוחה הסופי של ההצעה, אני רוצה להודות לאליקו שליין מעמותת התארגנות נפגעי העבודה. מעל הכול, אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מנכי תאונות העבודה על הכוח שלהם.

אני מזמין את כבוד שר הכלכלה להשיב על הצעה בשם שר האוצר, ולהציג את עמדת הממשלה על הצעת החוק. עשר דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי חברות וחברי הכנסת, מכובדיי כולם, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את המשך הדיון בחצי שנה. התקנות לעבודת הממשלה קובעות כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם נקבעה העמדה לגביה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. בהיעדר עמדה שכזאת, כאמור, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אני מבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. ואני רוצה לנצל את הזמן, אם בתשובה הקודמת דיברתי על הצורך להביא סולידריות של העסקים הגדולים במדינה שלא להעלות מחירים בתקופת המלחמה, אני רוצה לשתף את חברי הכנסת בהתקדמות הגדולה שיש לנו בסיום החוק של "מה שטוב לאירופה טוב לישראל". אני רוצה להזכיר לחברות ולחברים שמה שטוב לאירופה טוב לישראל, הקונספציה מגיעה מהמקום שמה שנמכר באירופה, מה שמשווק באירופה, אין סיבה בעולם שלא יימכר בישראל. אין סיבה שלא נפתח את השוק שלנו לשיווק, שיבואנים יוכלו להגיע לאירופה, להביא מוצרים ראויים וטובים, בכל התחומים?

בכול, בכל דבר. אני מדבר על חוק אחד אחוד לכל משרדי הממשלה: כלכלה, בריאות, חקלאות, אנרגיה, הכול, חוק אחוד שמאגד בתוכו את כלל המשק. הטענה שלנו היא בעצם שהאירופים, 400 מיליון במספר, מתנהלים בניהול סיכונים חכם. גם הם לא רוצים שהציבור האירופי ייפגע, לא רוצים מוצרים מקולקלים, רוצים לוודא שהרמה והאיכות של המוצרים הם ברמה משמעותית וטובה. המודל שלהם שונה מהמודל הישראלי עד כה. הרגולציה הישראלית הרבה יותר מחמירה, והרבה מאוד מוצרים היום לא יכולים להיכנס כי לא עושים את הדברים שצריך בשביל לעמוד בתקנים הישראליים, ברגולציה ישראלית, שהיא חריגה. לכן הרעיון שלנו הוא לאמץ את הסטנדרטים ולפתוח את השוק. אז החלק הראשון שהעברנו לפני המלחמה היה הצעד הראשון, מהקל לכבד. מה שעשינו, וידאנו בחקיקה שאין מושג שנקרא "יבואן בלעדי"; כל אדם יכול להפוך ליבואן מקביל, להביא מוצרים מאירופה, ואם מישהו יפריע למהלך הזה לקרות, הוא יחטוף קנס של עד 100 מיליון שקלים על הראש. הדבר הזה כבר נכנס לספר החוקים, ואכן אנחנו שומעים שהתופעה הזאת, שהיא בלתי חוקית מהשנה שעברה, עושה את שלה. החלק השני של החקיקה, התחלנו אותו לפני המלחמה וסיימנו אותו לפני כחודש, בא ואומר איך מכניסים מוצרים לישראל. בגדול, החוק מאפשר להכניס מוצרים תחת הצהרה של היבואן היישר למדפים, ושם תיעשה הבדיקה, הבדיקה לא תיעשה בכניסה לנמל. זה דבר שמאוד מאוד מקל על הכנסת מוצרים לישראל ומאפשר ליותר ויותר יבואנים לפעול בדרך זאת. החלק השלישי של החוק, שיובא ממש בשבועות הקרובים, אנחנו עובדים לסגור את הקצוות האחרונים בין המשרדים, בין משרד הבריאות, משרד הכלכלה והאוצר ומשרד ראש הממשלה, הוא מדבר על כך שכל מוצר שמשווק באירופה רשאי להיות משווק בישראל. רבותיי, זה דרמטי. זה מהלך שמאפשר למאסה גדולה של יבואנים להביא היקפים גדולים של סחורה שלא ניתן היה להביא אותה לפני כן לישראל, ובעצם אנחנו מאמצים דה פקטו את ניהול הסיכונים האירופי, מאפשרים לצרכן הישראלי לקבל מגוון, מנעד הרבה יותר רחב. ברגע שיבואנים יוכלו להביא מוצרים מאירופה במחירים יותר נמוכים, בהכרח זה יפתח את השוק. הצרכן הישראלי, כפי שאנחנו נוסעים לאירופה, נוסעים לצרפת, לגרמניה ולמקומות אחרים, ואנחנו מסתכלים על המדפים ורואים סחורה במחיר שווה לכל נפש, מגוון מאוד מאוד רחב, זה אנחנו רוצים שיקרה בישראל. אין ספק שזאת אחת החקיקות החשובות, אם לא החשובה ביותר, בתחום החברתי-כלכלי בקדנציה שלנו פה בכנסת ובממשלה. אני רוצה גם להודות לחבריי משולחן האופוזיציה, עד כה, כל החוקים שהעברנו בנושא הזה היו בהסכמה מלאה ורחבה, ממש בלי מתנגדים. אני קורא לכם, לכל חברי הבית, למי שיש איזשהו אתגר עם החקיקה שאנחנו מפתחים, לבוא ולפנות אלינו על מנת שנוכל להתחשב ולהביא את החלק הבא של החוק,

בהסכמה רחבה בבית הזה. אין הרבה חוקים שאנחנו יודעים להביא בהסכמה רחבה, זה עוד חוק שכזה, ואני תפילה שנוכל להביא אותו להשלמה עוד במושב הזה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לשר. חבר הכנסת עופר כסיף רוצה להשיב לשר. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, בהמשך לעמדת הממשלה שהשר הציג, ומאחר שמסיבה כלשהי, שממש לא ברורה לי, לא אפשרו הנמקה בלבד, אז אני מבקש להשתמש בסעיף בתקנון הכנסת 77(ז)(3) ולהמיר את הצעת החוק להצעה שתעבור לדיון בוועדה. אז לא לעשות הצבעה. הצבעה על הוועדה, לדיון בוועדה. איזו ועדה? ועדת כספים. טוב. הם לא מסכימים. אז רגע, צריך להצביע קודם כול על ההצעה. נצביע על ההצעה, ואחרי זה נעבור להצבעה על החוק. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעתו של חבר הכנסת עופר כסיף להמיר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכספים. אני עובר להצבעה. בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה, 7 בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת

37 נמנעים, אין ההצעה להפוך את הצעת חוק ההסדרים במשק (תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב) (תיקון, הנחה בארנונה לנכים), התשפ"ג 2023, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. להלן תוצאות

וכן חברת הכנסת אורית פרקש מבקשת להודיע כי בשל טעות הצביעה בהצעת חוק של חברת הכנסת דבי ביטון מעמדתה של חברת הכנסת שרן השכל. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, העדפת מועמדים תושבי פריפריה), התשפ"ד 2023, של חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, חבר הכנסת מאיר כהן יציג את הצעת החוק. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מבקש את תשומת ליבכם ארבע, חמש דקות להצגת החוק שלי. הצעת החוק שאני מעלה היום היא פשוטה מאוד, הצעת החוק שירותי המדינה (מינויים) (תיקון, העדפת מועמדים תושבי פריפריה) וזה כדי לקדם את האוכלוסייה המקומית על ידי מתן עדיפות קלה מאוד אבל חשובה לתושבי הפריפריה. אותה הצעה, אגב, הונחה כמה פעמים על ידי חברי כנסת שחלקם נמצאים כאן, ואני אשמח שהם יצאו מגדרם ויצביעו בשביל הדבר הזה. אני משוכנע,

כי המציאות העכשווית והעובדה שרבים מתושבי הפריפריה מפונים בעצם, אנחנו יכולים, כחלק מהמחשבה על היום שאחרי, לחוקק את החוק הזה, והוא יעזור להם מאוד. מה אומרת הצעת החוק, בקצרה?

העדפת תושבי פריפריה בקבלה לעבודה בשירות המדינה, לא בשירות הפרטי. היו שני מועמדים למשרה פנויה בתקן בשירות המדינה הממוקם באזור העדיפות, אני תושב דימונה, תושב עפולה, יש משרה ממשלתית ציבורית במקום שלי, יש מכרז, ניגשים למכרז, יש לי את אותם הדברים, ניגשו אחד מעפולה ואחד ממרכז הארץ, שניהם עמדו בכל תנאי המכרז, והיה והם שווים בחוק, יתקבל תושב אופקים או תושב עפולה. אני תושב הפריפריה, יש לי את כל התנאים, עמדתי בכל הדברים, ייתנו לי עדיפות בעבודה אצלי בעיר, באזור העדיפות,

חבריא, כשאתם בודקים, ואני מבקש שתעשו את זה, כי אני עשיתי את זה. כשאני מגיע לאזורים כמו למשל בבאר שבע, אני מגיע לקריית הממשלה, וכמעט בכל מקום, והייתי ראש עיר, תמיד יש איזו נטייה למצוא במקומות האלה יותר אנשים שבאים, ממלאים את התפקיד שלהם, הגזבר של זה והיועץ המשפטי של זה, מסיימים את העבודה ונוסעים.

אנחנו מבקשים ממך, בגלל שזו הצעת חוק חשובה, מבקשים ממך שלא תהיה הצבעה היום, כדי שלא נצביע נגד.

תראי, היות שיש שתי הצעות שלי שממתינות ולא מעלים אותן, אני כבר איבדתי קצת את האמון. לא,

לוועדה. לאיזו ועדה? לאיזו ועדה רלוונטית. כהצעה לסדר-היום. חבריא, אני רוצה שתאזרו אומץ.

הרי אני מבין שבוועדת השרים לחקיקה, שישבתי בה, אין כנראה, קצת איבדנו את המחשבה. או שמישהו גונב סוס עם מישהו אחר, ואני לא אלך לעשות את זה, כי זה מביך אותי. אני לא אבוא אליך,

ואגיד לך: בוא, אגנוב איתך סוס. לא עשיתי את זה אף פעם ולא אעשה. אני מביא הצעות חוק שהן הכי הכי פשוטות שבעולם. אין בהן שום דבר, זה או כן או לא. לצערי הגדול, יושבים ח"כים, ואני יודע שזו תחושה לא נעימה. אם אתה אומר לי שאם אני מביא את זה לוועדה, אתה מגיע ואנחנו מעבדים את זה וזה עובר,

אבל סתם, סתם לדחות את זה, זה לא סתם.

אתה יכול להעביר את זה, את יודעת, אני רוצה להגיד לך, יש הצעת חוק שלי לאפשר לילדים בפריפריה לעשות אבחונים. עכשיו, ההצעה הזאת הופכת להיות must, כי אבחון הכי פשוט עולה 2,400 שקל. באתי ואמרתי: תִפְטרו על פי הכנסות הורים. כל ההצעה עלתה 15 מיליון שקל. אמר לי שר החינוך: דחה את זה, דחיתי את זה. חזרתי, העברנו את זה בטרומית, ולא מוכנים להעלות אותה, כי השר מתנגד.

אני לא פה כדי לעשות חלילה שיימינג למישהו, זו לא דרכי, אבל שימי לב מה עשו עם הצעה שאתם כולכם עמדתם כאן ואמרתם לי: מאיר, זאת הצעה טובה. באתי ואמרתי: אנשים שפונו, אנשי פריפריה, יש בעיות, ללכת לבית הספר, צריכים לחכות בתור ארבעה, חמישה חודשים לאבחונים, אמרתי: בואו, ניקח 15 מיליון שקלים, ניתן את זה לראשי הערים, למנהלים בפריפריה, שתהיה ועדה שתיתן להם עדיפות והנחה. אמרו לי: מאיר, זה הדבר הכי טוב, תעביר אותה. זה יושב כמה חודשים בוועדת החינוך. כל פעם שאני מדבר עם יושב-ראש ועדת החינוך, שהוא באמת בחור מצוין, מישהו שם את הרגל. אז אם אתה, אופיר,

אבל פה זה שונה, זו לא עלות תקציבית,

אין לזה עלות תקציבית. אז זהו, לזה אין עלות תקציבית, זה יותר קל.

אני מציע כזה דבר: קודם כול זו הצעה שגם אני ניסיתי להעלות אותה כשהיינו באופוזיציה,

אבל צריך לשמוע את עמדת המשרדים.

אם אני אגיד לך עכשיו שבטוח נעביר בהמשך אני אשקר לך,

אני אומר: בוא נניח לתהליך, נהפוך את זה להצעה לסדר-היום, נקבע דיון ביחד. אני לא יודע איזו ועדה רלוונטית. נלך אני ואתה ביחד, נתחיל לשמוע על מה ההתנגדויות,

שלום דנינו (הליכוד): כלכלה זה מצוין. אני לא רואה פה בעיה. לא, חייבים פשוט לשמוע את עמדות המשרדים. אני מקבל את הצעתכם. אני רק מבקש, אופיר, אני רוצה שזה יהיה בכלכלה.

כלכלה. הוא צודק, זה תחום של כלכלה.

מזמינים את שר האוצר להשיב על הצעת החוק,

כבוד השר בצלאל סמוטריץ'. זה כבר נהיה מנהג שכאשר השר מדבר אני יושב פה על הכיסא.

ההצעה להפוך את הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, העדפת מועמדים תושבי פריפריה),

להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת הכלכלה

אצלו למוחרת בבוקר, הדבר הזה השתנה.

משטרת ישראל לא מביאה הערכה מספיק מבוססת על מספר כלי הנשק הלא-חוקיים שנמצאים בישראל, על מספר הנשק הלא-חוקיים שנמצאים וביהודה ושומרון. הדבר הזה, לפי כל מיני הערכות שהיו בכנסת, נאמד במאות אלפי נשקים לא חוקיים שנמצאים במדינת ישראל.

הדבר הזה הוא לא גזרת גורל. אומנם מדינת ישראל לא נלחמה בתופעה במשך שנים, כי השלימו עם זה. ניסו כל מיני דברים קטנים, ניסו לעשות מבצעי נשק. לפני כמה שנים באה המשטרה ואמרה: בואו נעשה מבצע, כל מי שרוצה להחזיר נשק,

פתחו במרכזי הערים, בעיקר בערים הערביות, מרכזים שבהם אפשר יהיה להחזיר כלי נשק. התוצאות היו בדיחה. כלי הנשק עדיין מסתובבים, נתוני הרצח בעלייה, והאיום הזה הוא איום אמיתי על מדינת ישראל. עכשיו, מה יוצרת התופעה הזאת? זה יוצר חברה שבה מי שלא מחזיק נשק, בסוף הוא מסכן את החיים שלו ושל המשפחה שלו. בסוף זה יוצר חברה שבה אדם שאין לו נשק לא חוקי, בסוף הוא חשוף לאיומים. איך אנחנו יכולים לבוא בתלונות לתושב טייבה שרוצה לשמור על משפחתו מפני אותם עבריינים, ובסך הכול משיג נשק כדי לשמור עליהם? הדבר הזה הופך, במכפלות, אפשר להשיג נשק בכל מקום. שוב, כמו שאמרתי קודם, מדינת ישראל עדיין לא הצליחה, אפילו לא בקצת, למגר את התופעה הזאת. הגיע הזמן שהדבר הזה ישתנה. הגיע הזמן שבמדינת ישראל מי שמחזיק נשק לא חוקי ירעד, יפחד וישקשק מהיום שבו הוא ייכנס לכלא לשנים ארוכות מאוד. הוא יבין שהדבר הזה יעלה לו במחיר גבוה מאוד. צריך לזכור, היום העונשים שניתנים למי שמחזיק נשק לא חוקי בבתי המשפט, זאת בדיחה. אנשים היום מקבלים על החזקת נשק לא חוקי פחות משנה בכלא,

אדם שמחזיק M16, הוא יודע שהוא הופך להיות גיבור בכפר שלו, גיבור בעיר שלו, ויכול להטיל אימה על אנשים אחרים. במקרה החריג-חריג-חריג שיתפסו אותו עם הדבר הזה, הוא יישב פחות משנה בכלא. הדבר הזה חייב להשתנות.

מעבר לאנשים שמחזיקים בעצמם כלי נשק, שהעונש שלהם צריך להיות חמור מאוד, אנשים שסוחרים בכלי נשק, זה הדבר הכי נורא. כי אדם שהולך והוא זה שמספק את הנשק לאנשים אחרים, התעשייה הזאת מגלגלת מיליונים במדינת ישראל, תעשייה שבה היום נשקים שנגנבים מהצבא או מאזרחים פרטיים או שמוברחים לכאן מעבר לגבול נמכרים במחירים גבוהים בשוק, נמכרים, בחברה הערבית בעיקר, במחירים גבוהים מאוד. הדבר הזה הופך להיות תעשייה. אז כשאנחנו באים למגר תופעה, אנחנו ממגרים קודם כול את מי שסוחר בנשק, את מי שמספק את הנשק, את מי שמעביר את הנשק לאותם אנשים, ועם זה אנחנו מתחילים. לכן הגשתי כאן הצעת חוק שבעצם קובעת שכל אדם שהמשטרה מצאה אצלו שני כלי נשק, הופך בצורה מהירה להיות סוחר בכלי נשק, והיחס אליו יהא כמו אל סוחר, והעונש שלו בעצם יוכפל. ככה אנשים שלפעמים מצליחים להערים על המשטרה, להחביא חלק פה, חלק שם, ברגע שימצאו אצל אותו אדם כלי נשק, הוא ישב בכלא ארבע שנים לפחות, והדבר הזה יוביל לשינוי. אני מאמין שבאירוע הזה שאפשר לעשות שינוי. בסוף במדינת ישראל יכול להיות מצב שבו כלי הנשק הלא-חוקיים ימוגרו. אם אנחנו לא נאמין בזה, זה אף פעם לא יקרה, ואם אנחנו כאן בכנסת נמשיך לגלגל את זה מממשלה לממשלה ונמשיך להאמין שהתופעה הזו היא איזושהי גזרת גורל, התופעה לעולם לא תשתנה. אנחנו חייבים, חייבים לנו, חייבים לילדים שלנו, חייבים לנכדים שלנו, לשנות את התופעה הזאת. אנחנו חייבים שבמדינת ישראל נשק לא חוקי יהפוך להיות איום,

על מי שמחזיק בנשק הזה. אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת סוכות. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת אלמוג כהן. אני מזמין את חבר הכנסת אלמוג כהן לנמק את הצעתו. לרשותך עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים הנוכחים, הנושא הזה של אחזקת אמל"ח הוא נושא שנמצא בנפשי, מפני שבמאות הפעילויות שהשתתפתי בהן בהיותי לוחם במשטרת ישראל, חלק ניכר מהן היה בנושא האמל"ח. חשוב להבין, נושא האמל"ח הלא-חוקי פוגע בכל אזרחי מדינת ישראל, ובייחוד באזרחים הערבים. אני רוצה לומר שהאתגר העיקרי בשטח היה לאתר את האמל"ח. גם כאשר הצלחנו לאתר אותו, על ידי ידיעות מודיעיניות או חיפוש כזה או אחר, היה קושי לבסס תשתית ראייתית. למעשה, מה שצריך לקרות כאן, על פי הצעת החוק שהגשתי, הוא מלחמה בכלים שאינם פרופורציונליים.

בביתו או בחצרו, יהיה מוגדר סוחר נשק. מי שמוגדר סוחר נשק, העונשים עליו מוכפלים אוטומטית. זה יאפשר לרשויות האכיפה למצות את התהליכים המשפטיים כנגד העבריינים הללו. חברים, חשוב לומר, הצעת החוק הזאת לא באה יש מאין. בזמן אירועי שומר החומות, ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, חלקם, חצו את הקווים והשתתפו באותן פרעות, שחלשו על כל מדינת ישראל. הבעיה שיש בארגון פשיעה והקו האפור שמפריד הוא, שהתשתית בארגון פשיעה קיימת, החיילים קיימים, הנשק קיים, הארגון קיים, הכסף קיים וכמובן האמל"ח קיים. אותו קו אפור שמפריד בין ארגון טרור פלילי לארגון טרור לאומני נחצה תוך דקות,

טקסט אחד בטלפון ששולחים. ולכן, אני מבקש מכל חלקי הבית, אופוזיציה וקואליציה, לתמוך בהצעת החוק החשובה הזו, שתביא מזור לבעיה הקשה הזו, שפוגעת בכל אזרחי מדינת ישראל, ואני רוצה להדגיש: ביתר שאת באזרחים הערבים. אנחנו רוצים לטפל בבעיות, להסתכל להן בלבן של העיניים ולפתור אותן. תודה לכולם על ההקשבה ותודה על התמיכה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אלמוג כהן. אני מזמין את כבוד שר המשפטים יריב לוין להשיב על ההצעות, על שתי הצעות החוק, מטעם הממשלה. בבקשה, השר לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, לפני שאגש להתייחס לגוף הצעת החוק, אני רוצה לומר, אדוני, שזאת כבר הצעת החוק השלישית שבה אני עולה היום שהיא הצעת חוק פרטית והממשלה, ועדת שרים לחקיקה, תומכת בה. חברי הכנסת, בבקשה. חבר הכנסת דן אילוז, זה מפריע. חבר הכנסת יוסי טייב, זה מפריע. כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, זאת הצעת החוק השלישית שבה אני עולה היום כדי להביע את עמדת הממשלה לתמיכה בהצעה, ויש הצעה רביעית כזאת, חבר הכנסת אלקין, ההצעה שלך גם היא תעלה היום לדיון?

כן, של לשכת עורכי הדין. כן, היא גם קיימת. היא הייתה קודמת בסדר-היום והועברה. אז זו תהיה ההצעה, יחד עם ההצעה של חבר הכנסת אלקין, הצעה רביעית. השר יוכתר כמשיב, לא, זה לא העניין. אולי יש בזה משהו, אבל מה שחשוב לי להגיד הוא דבר אחר, אדוני היושב-ראש. תראה, ארבע ההצעות האלה הן כולן הצעות חוק שיש להן נגיעה לתחומי משרדי, וההשפעה שלי היא רבה על היכולת לאשר אותן. אני רואה חשיבות מאוד גדולה בלנסות לסייע לחברי הכנסת,

מכל קצות הבית, לקדם הצעות חוק פרטיות טובות ונכונות. ואני אומר את הדברים לא באוויר, כי לא כך היה בקדנציה הקודמת. הדבר הזה, לצערי, הוא לא דבר מובן מאליו. אני רוצה להזכיר למי שיושבים בספסלים כאן, מי מכם שהיה כאן בקדנציה הקודמת, אני יכול להגיד, אדוני היושב-ראש, שאם אני הייתי נוהג כפי שנהגו בי באופן אישי, אף הצעת חוק פרטית פה לא הייתה עוברת, כי לא אישרו אפילו אחת בקדנציה הקודמת. אני אגיד לך למה לא העבירו לי ולאחרים? אותה הצעת חוק העברתם.

אני אומר לך את האמת, בקדנציה הקודמת לא אישרו לי אף הצעת חוק.

אני אתן לך דוגמה, חבר הכנסת נאור שירי, כדי שתבין שאני לא מדבר באוויר. אני אתן לך דוגמה איך השם שלי לא עובר ושם של אחר עובר.

לא, לא. אה, זו לא דוגמה קבילה, אתה אומר.

ואני אומר לך בצורה ברורה, רק בשבוע שעבר עבר פה חוק של חברת הכנסת אלהרר מהסיעה שלך, היום עבר חוק, אומנם מוצמד, של חברת הכנסת ביטון. אבל החוק של חברת הכנסת אלהרר, חברת הכנסת יסמין פרידמן. חבר הכנסת רון כץ.

החוק של חברת הכנסת אלהרר לא הוצמד, למיטב זיכרוני. דבי מוצמד, רון מוצמד, יסמין מוצמד. וזאת רק דוגמה, יש לא מעט.

מספיקה דוגמה אחת כדי שזו תהיה אחת יותר מכל הקדנציה הקודמת.

עבר החוק של חבר הכנסת פורר, אפשר להראות, עבר החוק של חבר הכנסת פורר על הכחשת הטבח, גם הצעת חוק, רוצה שנעשה עכשיו השוואה לקדנציה הקודמת? שעברה כאן ביוזמה של האופוזיציה, ואני יכול לתת הרבה דוגמאות. יש, באמת, אם תרצה, אני אאסוף לך, יש רשימה ארוכה. מה שבטוח, מספיקה דוגמה אחת כדי שזה יהיה יותר ממה שעבר לי בכל הקדנציה הקודמת. ואני באמת עושה מאמץ גדול להתייחס לדברים. אדוני שר המשפטים, ההתנהלות היא אותה התנהלות. אני הייתי גם בכנסת הקודמת.

אני אראה לך סטטיסטית. מה לעשות? בוא נבדוק. אין בעיה, אני

אני אפילו אתן לכם דוגמה.

הייתה הצעת חוק שיזם בשעתו חבר הכנסת דב חנין בנושא תחבורת אופניים. הצעת החוק הזו הוגשה לבקשתו,

הוא צירף אותי להצעת החוק, וגם את חברת הכנסת דאז מרב מיכאלי, שלימים הייתה שרת התחבורה, ואני הגשתי את אותה הצעת החוק. אני יכול להגיד לך שמתוך ההצעה השלמה, שעל כולה חברת הכנסת מיכאלי הייתה חתומה, שהייתה יוזמה מקורית של חבר הכנסת דב חנין בכלל, בגלל שאני הגשתי אותה, לא אישרו. ניהלתי משא ומתן שלם, כי לא עשיתי את זה בשביל להתריס. בסוף הסכמתי לצמצם את כל ההצעה לסעיף אחד. השר ברקת,

מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך.

וכשצמצמתי את ההצעה לסעיף אחד, גם זה לא הועיל.

ההצעה עברה בקריאה טרומית על הראש של הממשלה באחד מימי רביעי, כשהייתה פה התפרקות של הקואליציה והצלחנו להעביר פה הצעות. לכן אני אומר את זה, כי אני חושב שכך צריך לנהוג. לא כל הצעת חוק אפשר להעביר. יש באמת דברים שהם במחלוקת, דברים שהממשלה מתנגדת להם. לפעמים יש דברים שגם לא מתאימים להובלה בהצעת חוק פרטית. אבל אני יכול להגיד שהמדיניות שלי, ואמרתי אותה מההתחלה, היא שאני לא אנהג בכם כפי שנהגו בי. ואני חושב שעד עכשיו הדבר הזה גם הביא תוצאות טובות, כי הוא מביא הצעות חוק טובות ונכונות. כך גם הדוגמה של הצעת החוק הזו של חבר הכנסת צבי סוכות וההצעה המוצמדת של חברת הכנסת אלמוג כהן, שעוסקות בנושא שהוא בליבת המאמץ שנעשה להילחם בפשיעה בכלל ובפשיעה המאורגנת בפרט, והוא המאבק בסחר בנשק. העבירות האלה מהוות סכנה עצומה לשלום הציבור וביטחונו. הן בעלות פוטנציאל ממשי לגרימת מוות. לצערי, אנחנו רואים אירועים כאלה כל הזמן. הזמינות הגבוהה של נשק בלתי חוקי גם מגבירה את הסיכון שייעשה בו בסופו של עניין שימוש לצורכי טרור, וזה לצד עבירות פליליות חמורות של רצח,

תקיפה ודברים אחרים. אני חושב שלמצב הזה יש גם השלכה ישירה על הביטחון האישי של כלל האזרחים ושל כלל הציבור. אין ספק שיש צורך לטפל בנושא הזה בחומרה רבה, והוא אכן נמצא בראש סדרי העדיפויות גם מבחינת אכיפה וגם מבחינת ענישה. אני חושב שדברי ההסבר להצעת החוק, שמפנים לדוח מבקר המדינה, אני חושב שהדברים שנאמרו שם אומרים הכול: "התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים" דוח מ-2018, והדוח הזה מצביע על קושי בביסוס תשתית ראייתית בנוגע לעבירות נשק. זה נובע מהרבה סיבות, החל מסירוב של עדים לשתף פעולה עם המשטרה, העלמת ראיות, הקושי לקשור בין נשק שנמצא במקום מסוים לבין אדם מסוים, בן אדם טוען: נכון, הדירה שלי, אבל לא ידעתי שהנשק שם, היו אנשים שבאו וביקרו אותי, אולי הם השאירו שם את הנשק, הדירה הושכרה על ידי למישהו אחר, רשימה שלמה של תירוצים וכו' שמקשים על העניין הזה. ולכן מגיעים המציעים, ובצדק, אני חושב, ומציעים לקבוע חזקה,

חזקה ניתנת לסתירה, כי לפעמים באמת זו אמת, לא בהכרח העובדה שזה נמצא בחצרותיו של מישהו מוכיחה באופן ודאי שזה שלו. אבל אני חושב שהדבר הזה מצדיק את היפוך נטל הראיה וקביעת חזקה הניתנת לסתירה, שתאפשר אכיפה אפקטיבית ותיתן מענה לקושי בהשגת ראיות ולהשקעת המשאבים העצומים שגם נדרשים לשם ההוכחה, דבר שהרבה פעמים בא על חשבון היכולת לטפל בהרבה מאוד דברים אחרים. כיום העונש על החזקת נשק עומד על שבע שנות מאסר, נשק בלתי חוקי, כמובן,

הובלה או רכישת נשק בלתי חוקי, עומד על עשר שנות מאסר,

יבוא או סחר בנשק, על 15 שנות מאסר. ההצעה הזו, שתכליתה לקבוע שמי שמחזיק בשני כלי נשק או יותר ללא רשות ייחשב כסוחר בכלי נשק אלא אם כן יוכיח אחרת קרי, חזקה ניתנת לסתירה, היא בעיניי, בעיקרון, דבר נכון. יש כאן הרבה שאלות שצריך לברר, למשל השאלה אם שני כלי נשק זה מספיק בהכרח, אם צריך גם התייחסות לסוג כלי הנשק. הרי אנחנו לא מחפשים עכשיו להתנכל לאספנים של כלי נשק או דברים מהסוג הזה. בדברים האלה יהיה צריך לטפל, ולטפל לעומק, בדיוני הוועדה. אבל אני חושב שהרעיון בכללותו הוא רעיון נכון, המסר הוא נכון, והוא בהחלט תומך במאמץ החשוב של מאבק בנשק הבלתי-חוקי. לאור האמור, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף להמשך קידומה בהסכמת משרדי המשפטים והביטחון הלאומי.

תודה רבה לכבוד השר. לשתי הצעות החוק הללו התנגדו חברת הכנסת טלי גוטליב וחבר הכנסת נאור שירי. הוא מתנגד מהותית,

טלי, גם הוא לא במהות. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה, שלוש דקות. גם את מתנגדת לא במהות. עו"ד גוטליב, את לא במהות? כל דבר במהות. עם ישראל, אני עולה לכאן כי אני רוצה להבהיר לטובת ההיסטוריה שאני אצביע היום על הצהרת ראש הממשלה רק בגלל שחלה עליי משמעת קואליציונית. פניתי לראש הממשלה וביקשתי לפטור אותי מההצבעה הזו, ובגלל שאני לא קיבלתי פטור הוסכם שאני אעלה ואומר את הדברים כאן במליאה, ואני עושה את זה כאן על דרך ההתנגדות. שיהיה כאן ברור, אני חושבת שהצהרת ראש הממשלה כפי שהממשלה החליטה עליה פה אחד היא הצהרה תבוסתנית, ואני אגיד לכם למה: אם ההצהרה הייתה שאנחנו לא נעשה שום צעד חד-צדדי, הייתי מצביעה בפה מלא ובגאווה גמורה. אבל ההצהרה רומזת שיהיה פעם משא ומתן כשיבשילו התנאים, אולי.

ואני חשבתי שבזמן מלחמה, להצהיר את ההצהרה הזו, שאנחנו רומזים שאולי פעם נדבר עם הפלסטינים, זו תבוסתנות. ואני מצפה מראש הממשלה, שהוא לא תבוסתן, לעמוד בזמן מלחמה ולומר לאומות העולם ולשדר לאויבינו שאנחנו לא נדבר איתם, גם לא בעוד מאה שנה.

ואני רוצה להבהיר לך, אדוני ראש הממשלה, ח'אלד משעל, מנהיג חמאס לא פחות ולא יותר, אמר לפני כשלושה שבועות, האדם הזה אומר,

הוא יודע בדיוק מה הוא אומר, אומר ח'אלד משעל, אדוני ראש הממשלה: אפילו בקרב אלה שיש להם דעה שהם נאלצים לומר אותה בשל אילוצים פוליטיים, הקונסנזוס הפלסטיני בכללותו מדבר על כך שאין לוותר על זכותנו על פלסטין מהנהר לים ומראש הנקרה עד לאילת או למפרץ עקבה. זו זכותנו הפלסטינית. הקיום שלנו מודרני ועתיק יומין, בעוד שהישות הציונית הזמנית פקדה אותנו מאז 48' חמאס וגורמי הכוח הפלסטינים. תיעדנו את זה במסמך ב-2017. זה האויב שלנו, אדוני ראש הממשלה. אליו אתה צריך לדבר. שיהיה ברור פה לעם ישראל: הצהרה של ממשלה, על פי סעיף 35 לתקנון,

כשלממשלה יש זכות לפנות לכנסת ולבקש הצהרה, דקלרטיבית, על דרך הצבעה. זו משמעות ההצבעה, אין לה משמעות. יכלו לאפשר לי לא להצביע, כי אין לזה שום משמעות אופרטיבית,

צר לי שאני עומדת כאן ואומרת: "הן עם לבדד יִשכֹּן ובגוים לא יתחַשָב".

המשמעות היא שהערך של עם ישראל הוא בהבנה אמיתית עמוקה שלו, שרק כשהוא יבין את העוצמה שלו, את הייחודיות שלו, את ההכרח והחובה שלו לשמור על עצמו, רק אז אומות העולם יישאו אליו עיניים. ואני אומרת את זה, אני מפצירה בכל גורם, איפה אתם, חבריי מעוצמה? חבריי מהציונות? חבריי מתוך הליכוד? הממשלה? תקראו את האותיות הקטנות. אנחנו פה, אתם הצבעתם פה אחד על הצהרה שאומרת שיום אחד אתם תדברו עם האויב הזה, עם הפלסטינים, שרוצים בחדלוננו.

אם אפשר עוד 20 שניות. ביקשתי לא להצביע. אני אצביע בשל המשמעת הקואליציונית על ההצהרה הדקלרטיבית הזו, שחשובה לעולם. אני אגיד לכם מה חשוב לעולם: שהעולם ידע מי האויב שלנו, שהעולם ידע שעם ח'אלד משעל ועם חמאס ועם הרשות הפלסטינית ועם פלסטינים שלא גינו את רצח וטבח 7 באוקטובר, לא מדברים, לא היום ולא מחר ולא אף פעם. וכמו שח'אלד משעל אמר, תודה רבה. שמהנהר לים תהיה מדינה אחת והיא פלסטין, אז אני אומרת לכם, מדינה אחת, בבקשה לסיים, חברת הכנסת טלי.

ארץ ישראל לעם ישראל בשטחי מדינת ישראל. אמן כן יהי רצון. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת נאור שירי, לבקשתו, להתנגד להצעת החוק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, טלי גוטליב, כמו שאמר שר האוצר,

עכשיו תמשיכי, אהבתי את הנאום האסרטיבי, ממש. וואו, אילו עמדות. בסוף אתם תצביעו כמו שתצביעו. מדברים כמו, איך אמרנו, יהושע בן נון ומתנהלים כמו פינצ'רים. אני מתנגד להצעת החוק הזו, כי זו הצעת חוק שאין לה שום תכלית.

אני אסביר לך בדיוק למה, אהבתי את הפרצוף, חבר הכנסת אלמוג כהן. לא בגלל שהרעיון שלה להחמיר עם מישהו שגם ככה נתפס על נשק לא חוקי, אז הוא מקבל עונש, לך תחמיר את הענישה על זה. אתה מעביר את זה לסד שלא ברור לי. נראה לי עשו איזה בלנדר, מה אמרו לך? אז תגיד שהוא סוחר. למה לא להחמיר את הענישה? כי ההצעה כבר, למה? למה לא להחמיר את הענישה למישהו שמחזיק נשק לא חוקי? תן לי להסביר, את הענישה. אלמוג, יהיה לך זמן להשיב, אם אתה רוצה.

אני לא חושב שיש לך זמן, אבל בסדר, כי לי יש רק דקה וחצי, ולא ייתנו לי עוד שתי דקות כמו שנתנו לטלי גוטליב פה,

אני יושב בצד הלא-נכון כנראה של המשכן. להוציא ממחטות? אני רק רוצה,

אל תוציא ממחטות, פשוט שיהיה דין שווה לכולם, זה נראה לי בסיסי.

רציתי פשוט שתיתן לי זמן אקסטרה מלכתחילה, בלי להפריע לי. אבל אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת כהן, כי נראה לי שאתה לא מודע למה שקורה במגזר הערבי, כי הרי זה תמיד תמיד על המגזר הערבי. למה אתה לא מודע, או מה הטיפול במגזר הערבי? היום לקחו את תוכנית מסלול בטוח, מכיר אותה? כמובן שהייתם צריכים לשנות את השם שלה ל"מסלול ירוק", כי זה הפך למאוד מהותי אצלכם, גם את המשרד לביטחון פנים, הוא צריך להיות המשרד לביטחון לאומי. אז שיניתם את השם של התוכנית, אתם מקצצים בתוכנית, התוכנית בכלל לא עובדת. הדבר היחידי שעבד בכמה שנים האחרונות והביא לירידה בפשיעה הערבית, מה עשיתם? לקחתם אותו וביטלתם אותו, ביטלתם את הדבר היחיד שעבד. אין מנכ"ל במשרד לביטחון לאומי, שאמור לעשות את זה,

אדוני שר המשפטים, אני שמח מאוד שאתה פה, כי לפי משרד המשפטים, 14 כלי נשק חולקו שלא כדין. משרות אמון בכנסת ישראל חילקו פה נשקים. על זה אנחנו לא מדברים, זה בסדר גמור. אם יש כתבה על שוטרים בעיתון הארץ, מה אומר השר לביטחון לאומי? בואו אליי, אני אתן לכם קידום. הרבה יותר קל להתעסק בפיתות, הרבה יותר קל להתעסק במאפיות, זה הרבה יותר קל, אבל עבודה אמיתית שצריכה להיעשות,

אתם מבטלים. גם בדיונים בוועדת הכספים אף אחד מכם לא היה וראה את ההשפעה. משרדי הממשלה באים ואומרים, לא נאור בא ואומר, משרדי הממשלה באים ואומרים: אתם פוגעים בחברה הערבית, כי פשיעה אתה לא מוריד רק על ידי משטרה, אתה מוריד על ידי תשתיות של חינוך, אתה מוריד על ידי לתת עתיד לאנשים, לילדים שחוצים במדרכות, על ידי נתינת כלים לעתיד. ככה מורידים פשיעה, לא מוסיפים להם או מעבירים אותם לסוחר בנשק. מי שנתפס עם נשק לא חוקי, תגביר לו את האכיפה, תן לו לשבת בבית סוהר עוד עשר שנים. מה זה קשור? למה תמיד הפופוליזם שולט בכם?

למה תמיד זה ככה? וממשיך את הפופוליזם, אני מסכים עם חברת הכנסת טלי גוטליב על משק כנפי ההיסטוריה הגדול שמתרחש היום בכנסת ישראל. בבקשה לסיים, חבר הכנסת. שנגיד שאנחנו נגד מדינה באופן חד-צדדי, אמר ראש האופוזיציה, חבר הכנסת נאור שירי, אני מבקש ממך לסיים.

שתי דקות לטלי זה היה בסדר?

לא, זה לא היה בסדר. חבר הכנסת אלמוג כהן, רוצה להשיב על ההצעה?

איפה חבר הכנסת סוכות? תתחיל אתה.

חבריי חברי הכנסת, אני שם לב שחברי הכנסת מהסיעות הערביות לא נמצאים כאן באולם, ואני ככה תוהה לעצמי אם הדיבורים שלהם כל הזמן על המאבק בכלי הנשק הלא-חוקיים ועל תופעת הרצח במגזר הערבי הם רק דיבורים מהשפה אל החוץ, כי ברגע שאנחנו מגיעים ומציעים חוקים אפקטיביים שיבואו ויעזרו במלחמה בפשיעה, ויבואו ויעזרו במלחמה בכלי הנשק הלא-חוקיים, הם נעלמים. הם לא נמצאים כאן. הם לא נמצאים כאן אפילו לא שנייה אחת. אתה שנה וחצי פה, ביטלת את הביטחון הלאומי, ביטלתם את הביטחון האישי. הדבר הטוב ביותר שתעשו זה שתתפטרו מהכנסת, כלום ושום

לא מעניין אותם הנשק הלא-חוקי. לא מעניין אותם הרצח בחברה הערבית. חבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת נאור שירי.

תראה, כל המושבים שלהם ריקים. אפילו אחד לא הגיע.

אותם זה לא לדאוג לחברה הערבית בישראל, מה שמעניין את הסיעות הערביות כאן זה לא לשפר את איכות החיים, למנוע את הפשיעה, למנוע את הרצח. מה שמעניין אותם בבית הזה זה להילחם במדינת ישראל,

על דוכן הכנסת, ולצעוק בנאומים חוצבי להבות בעד החמאס, לצעוק כאן בעד מחנה הפליטים ג'נין, לעמוד כאן על דוכן הכנסת ולבכות על מצב המחבלים בעזה, לקרוא לחיילי צה"ל פושעי מלחמה. בשביל זה הם כאן, אפילו לא לרגע אחד לדאוג למי ששלח אותם לבניין הזה, אפילו לא לרגע אחד לדאוג לאזרחי ישראל הערבים.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת אלמוג כהן. חבר הכנסת אלמוג כהן רוצה להשיב. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים שנוכחים במליאה, אני מופתע, אני מופתע מאוד מסיעת יש עתיד. זה התחיל בתחילת השבוע. אני לא יודע מה קרה להם. קרה להם משהו, היה פה אירוע.

אנשים שמוגדרים פטריוטים, מטובי בנינו, לא היו פה בהצבעה נגד כסיף. במקרה, חברי חבר הכנסת טור פז, סגן אלוף במילואים, מלח הארץ, מטובי בנינו, הוכחת יותר מפעם אחת שלך ולאנשים כמוך יש עמוד שדרה אידיאולוגי, אבל באותו יום לא באת. באותו יום לא באת. יקירי, היית חייב להיות פה לפני כולם. אני מקווה שבפעם הבאה שזה יקרה אתה תילחם כפי שאתה יודע לעשות מצוין, ותהיה כאן אף שהיושב-ראש שלכם עושה עסקים עם עופר כסיף וחבריו. אתמול קרה אירוע נוסף, וגם שם לא שמעתי את כל הצד הנאור והליברלי. אתמול אחד מראשי המחאה, אחד מראשי המחאה נגד הרפורמה המשפטית קרא לחברי עידן רול "הומו מחמד". אני חוזר עוד פעם על הביטוי: "הומו מחמד". הוא השתמש בנטייה המינית שלו כדי להלום בו, כדי לפגוע בו. מה נאור בזה? מה ליברלי בזה? זה הדבר הכי שפל שניתן לעשות. אני ציפיתי מכם לצאת נגד אותו אדם, כי צריך לעשות הפרדה,

על רקע נטייתו המינית, לא אומר שצריך להלום בו.

בלי שראיתי אני נגד ואני מגנה.

תוציא גם ברשתות. כבוד. כל הכבוד.

עידן אתמול היה לבד במלחמה, הוא אף פעם לבד. נגד האיש האלים והחשוך שקרא לו "הומו מחמד". זו מדינת ישראל של שנת 2023. מה זה? מה זה הדבר הזה?

פינדרוס אמר שהומואים יותר גרועים מאויבינו, איפה היית, אלמוג כהן? תגנה את הקואליציה שלך.

"יותר גרוע מחמאס", אמרו עליהם. "יותר גרוע מחמאס". סימטריה שלכם, פתאום הסכמתם להכיל, איזה אחים אתם, יאללה.

אתם בעצם טוענים שבגלל שאתם יותר נאורים, לכם מותר להגיד הכול.

תשמעו, כפיים לנאורות שלכם. כל הכבוד, באמת. כי אתם ליברלים, מותר לכם לצאת נגד הומואים, כן? קודם מגנים.

תשמעו, באמת כבוד גדול. אני לא יודע מה לומר, אני כולי מלא חיל ורעדה. אבל למה אתה לא מגנה את השותפים שלך? את השותפים שלך, אתה יכול לגנות גם אותם? אני מגנה. את מי שאתה אומר אני מגנה. ומה איתך? מה איתך? מה איתך?

אני רוטט מאמות המוסר המקולקלות שלכם, שבהן אדם על רקע נטייתו המינית נסקל בכיכר העיר. פשוט בושה וחרפה. אני מגנה את כל מי שיוצא נגד אדם על רקע נטייתו המינית,

חברים, בנושא של החוק,

שמכפילה את העונש,

לאותם סוחרי אמל"ח. ולכן יש פה גם, תודה רבה. השפעה אדירה בנושא הענישה, כי אנחנו רוצים שיהיה שקט לכל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נאורים וליברליים אמיתיים. זה הימין בישראל.

חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, חזקת סוחר בכלי נשק), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, חזקת סוחר בכלי נשק), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 35 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון, חזקת סוחר בכלי נשק), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת צבי ידידה סוכות, אושרה בקריאה טרומית, ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך, מעמד האישה.

היא תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. כאמור, הוצמדה לחוק הצעת חוק של חבר הכנסת אלמוג כהן.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, חזקת סוחר בכלי נשק), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן. הצבעה.

את הצעת חוק העונשין (תיקון, חזקת סוחר בכלי נשק),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 35 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי גם הצעת חוק העונשין (תיקון, חזקת סוחר בכלי נשק), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן אושרה בקריאה טרומית, ותעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון, מבחן ההסמכה ותקופת ההתמחות), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת זאב אלקין לנמק את הצעתו. עד עשר דקות לרשותך, בבקשה. עד, אמרתי עד. הוא לא ינצל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האמת שבאמת אני לא מתכוון לנצל את כל עשר הדקות, כי אין צורך. מדובר בהצעת חוק שבעיניי מאוד פשוטה ומתבקשת. ברגע שהפנו את תשומת ליבי לכמה בעיות שיש בחוק הנוכחי של לשכת עורכי הדין בנושא הזה של הכרה בעורכי דין עולים או תושבים חוזרים, אני מייד התגייסתי לשנות את, חבר הכנסת אלקין, יש בעיות בלשכה. נקודה. אני קטונתי מלהיכנס לסוגיה הרחבה יותר, אלא רציתי לדבר על כמה אנומליות שבאופן היסטורי שרדו בחוק לשכת עורכי הדין והגיע הזמן לתקן אותן. הדבר הראשון, אני חייב להגיד שכשסיפרו לי שזה כך, חבר הכנסת מלביצקי, מי שסיפר לי, אני אמרתי לו: לא יכול להיות. אני בטוח שלא יכול להיות שזה מה שכתוב בחוק. זה פשוט בלתי אפשרי. ואז פתחו לי את חוק לשכת עורכי הדין, והתברר שזה אכן המצב. מדובר בשאלה מי הגוף המוסמך לבדוק את ההשכלה המשפטית של אותו בן אדם שעסק במקצוע משפטי בחוץ לארץ, למד שם ואז עלה לארץ, או שהוא תושב חוזר שחוזר לארץ. התברר שבחוק כתוב שהגוף הזה הוא האוניברסיטה העברית. אמרתי: איך יכול להיות? הרי האוניברסיטה העברית היא רק אחת מהאוניברסיטאות בארץ. איך יכול להיות שהמחוקק העדיף בחוק ראשי אוניברסיטה מסוימת על פני כל השאר?

הכרה בתעודות מחו"ל זה תפקידה של מדינת ישראל, יש אגף במשרד החינוך שעוסק בנושא הזה, זו ההתמחות שלו. כל בעל מקצוע כלשהו, בדיוק. כל בעל מקצוע כלשהו שעולה לארץ או תושב חוזר שרוצה שיכירו בתעודה שלו לצורך שכר או לצרכים נוספים, הוא פונה לאגף הרלוונטי במשרד החינוך. יש להם שם יועצים, עושים לו הערכת התואר ונותנים לו את האישור אם התואר תקף בארץ או לא, חוץ ממקצוע אחד,

עורך דין שולחים לאוניברסיטה העברית, כמובן בחוק, כן? נותנים העדפה לאוניברסיטה אחת על פני אחרות. אם מישהו פה היה מנסה לחוקק דבר כזה, היו אומרים לו שזה לא חוקתי. כמובן, האוניברסיטה העברית היא מוסד לא של המדינה. הדבר הראשון שהיא עושה כשאותו עורך דין צריך לפנות אליה, היא אומרת: תשלם אגרה. אתה רוצה לקבל ממני שירות? על המקום תשלם כמה מאות שקלים על עצם זה שאני אתן לך את חוות הדעת המלומדת שלי כאוניברסיטה העברית אם התעודה שלך מוסמכת או לא מוסמכת. דבר שני, לאוניברסיטה יש אינטרס, כי אם היא תגיד לו שהתעודה שלו לא מספיקה, הוא צריך להשלים נקודות. איפה הוא צריך להשלים נקודות? שם, ולשלם עליהן, כמובן. אז באופן מקרי יוצא שלא מעט אנשים אומרים להם: אתה יודע מה? זה בסדר, אבל בכל זאת אתה צריך להשלים עוד כך וכך נקודות. לך תירשם, תלמד, ורק אז ניתן לך את חוות הדעת. זאת אומרת, יש פה ניגוד עניינים מובהק, שהגוף שהוא זה שנותן לך הסמכה הוא גם הגוף שגם אומר שאם לא, אז הוא מציע לך שירותים. אומנם אתה לא חייב לעשות את הנקודות האלה באוניברסיטה העברית, אבל אתה כבר שם, אתה כבר נרשמת אצלם, ואתה גם יודע שהם אלה שיצטרכו להכיר בך אחר כך, אז אתה בדרך כלל עושה את זה שם, באותו מקום. זה מצב לא תקין לחלוטין, הזוי, ששרד באופן היסטורי. אתה צודק, זה חוק ישן. כשחוקקו את החוק הייתה אוניברסיטה אחת במדינת ישראל, אף אחד לא התחרה בה, לא היה אגף במשרד החינוך, אז אמרו: האוניברסיטה העברית תקבע. אבל ברור שבחקיקה המודרנית אין לזה מקום, וצריך להשוות את עורכי הדין לכל שאר המקצועות. יש אגף רלוונטי במשרד החינוך, והוא זה שצריך לטפל בבעיה הזאת, כמו בכל שאר בעלי המקצועות, וצריך לקבוע אם התעודה כשרה או לא כשרה. זה תיקון אחד שעושה החוק ומתקן את השריד ההיסטורי הזה.

גם האוניברסיטה העברית אומרת: אני אשמח אם תיקחו את זה ממני. אני לא עושה את זה בדברים אחרים, זה סתם עיסוק צדדי שלי, זו לא ההתמחות שלי. אני לא צריכה את כל כאב הראש הזה, תפטרו אותי מהחובה החוקית ותודה רבה. האנומליה השנייה קשורה לשורה של הקלות בתהליך קבלת רישיון עבודה בארץ כעורך דין עבור אותם עורכי דין שבאים עם ניסיון וצריכים לעבור פה שורה שלמה של מבחנים, וחלקם גם צריכים לעבור מבחן התמחות וגם כמובן את ההתמחות עצמה. החוק הראשי קובע שעורכי דין שבאים עם רישיון ועם מספר מסוים של שנות ניסיון זכאים לכל מיני הקלות.

אם אתה עם יותר משנתיים ניסיון, אתה פטור מלהוכיח את התעודות שלך באוניברסיטה העברית, למשל, אם אתה נמצא תקופה של שנתיים, מקצרים לך את תקופת ההתמחות לשנה, והלשכה יכולה אפילו לקצר יותר, למשל, אם אתה עם ניסיון יותר ארוך, של חמש שנים, אז פוטרים אותך מהבחינה האחרונה, מבחינת ההתמחות עצמה. יש שורה של הקלות.

איפה הבעיה? יש מדינות שבהן אין חובת רישיון, וסוגים שלמים של אופרציות משפטיות שפה כדי לעשות אותן אתה חייב להיות בעל רישיון של עורך דין, באותן מדינות אין חובה כזאת. יותר מזה, יש מדינות שבחלק מהתפקידים המשפטיים אסור להחזיק רישיון פעיל.

אתה לא תוכל לעשות כל מיני תפקידים בשירות המדינה, כמו לעבוד בפרקליטות או להיות יועץ משפטי של איזשהו גוף ממשלתי, אם יש לך רישיון פעיל. ולכן הרבה עורכי דין באותן מדינות לא מוציאים את הרישיון, או בגלל שהם לא חייבים או בגלל שזה מונע מהם לעבוד בכל מיני מקומות עבודה. ואז מגיע לכאן אותו עורך דין עם ניסיון גדול, ואומרים לו: אבל בחוק כתוב שאתה חייב רישיון. הוא אומר: לא הייתי חייב אצלי,

יש לי רק הוכחה של ניסיון, גם בתפקידים משפטיים בכירים מאוד. ואומרים לו: לא, חוק זה חוק, אין מה לעשות. לכן התיקון השני, לאורך כל השדרה של ההקלות האלה שאני מציע פה יחד עם חבריי באותה הצעת חוק, הוא תיקון שאומר שאם בן אדם הוא כן בעל ניסיון, אפילו יותר ארוך ממה שהיום דורש החוק, זה יכול לחפות לו על היעדר רישיון.

במקום שנדרש רישיון פלוס שנתיים, בחוק הזה אני פותח מסלול של ארבע שנים ניסיון בלי צורך ברישיון, או איפה שנדרש חמש שנים פלוס רישיון, אני פותח מסלול שבע שנים למי שלא מחזיק רישיון. זה מאפשר לאנשים שהם בעלי ניסיון רב ובאמת צברו את כל הניסיון המשפטי ליהנות מאותן הטבות שהמחוקק רצה לתת, בלי היצמדות לתנאי הפורמלי הזה, שהוא רלוונטי אלינו אבל הוא לא רלוונטי לחלק מהמדינות.

לחלק מהעולים מצרפת יש בעיות כאלה, לעולים מרוסיה ואוקראינה יש בעיות כאלה, ויש עוד שורה של מדינות שבהן פשוט האסדרה של המקצוע המשפטי שונה משלנו, והמחוקק לא לקח את זה בחשבון, כי הוא ראה מול העיניים שלו רק שיטה ישראלית, שהיא מחייבת רישיון לכל מי שרוצה לעסוק במקצוע הזה, ולכן לא חשב שתהיה עם זה בעיה. כמובן שהתיקון הזה יקל מאוד על אותם עורכי דין שבאים מחוץ לארץ והם באמת בעלי ניסיון נדרש. הרבה יכולים להיקלט פה ביתר קלות, והם נתקלים בבעיה הביורוקרטית הזאת, שאין דרך לתקן אותה אלא דרך חקיקה ראשית. אומרים להם בלשכה: אנחנו מבינים שאתם בעלי ניסיון, אבל יש פה חוק ראשי, אנחנו לא יודעים לסטות ממנו ולכן חייבים לפעול על פיו. לכן הצעתי, יחד עם חבריי חברי הכנסת פורר,

טייב וביסמוט, את השורה של התיקונים האלה, שיקלו כאן על הקליטה של העולים וגם של התושבים החוזרים, וגם יעודדו אותם לעשות את העלייה כשהחסמים האלה ירדו. אני רוצה להודות לשר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין על כך שתמך בהצעת החוק הזאת והבין מייד שיש פה אנומליות שצריך לתקן אותן ועזר להעביר את החוק בוועדת השרים. אני בטוח שביחד עם יושב-ראש ועדת החוקה נכניס מהר את התיקונים האלה ונתקן את המציאות. אני רוצה להודות לאזרחית, לפעמים החוק הוא דוגמה קלאסית לאיך שאזרח אחד נחוש,

אזרחית נחושה, עורכת דין בשם מרים קריכלי, שבזמנו עברה בעצמה את כל התהליך הזה, אבל לא הסתפקה בזה, היום היא עורכת דין מאוד פעילה, אלא היא מקדישה המון תשומת לב לעזור לעורכי דין עולים ממדינות שונות לעבור את התהליך ולהדריך אותם ולהסביר להם, כי זה באמת אירוע יחסית מסובך, מה כן מגיע לך ומה לא. כבר שנים רבות היא מנסה לדפוק על דלתות הכנסת בניסיון לתקן את האנומליות האלה, ואיכשהו היא הגיעה אליי.

בהתחלה לא האמנתי לה שזה המצב החוקי, כי לא הכרתי את הפרטים האלה בחוק לשכת עורכי הדין, אבל כשהיא פתחה בפניי את הספר, מה שנקרא, באינטרנט, והראתה לי שזה אכן מצב החקיקה, התגייסתי לעזור לה. בזכות הנחישות של אותה בחורה בשם מרים קריכלי נולד החוק הזה. הוא רשום על שמה במידה רבה יותר מאשר רשום על השם שלי ושל חבריי, כי היא מיקדה אותנו לנושאים שדורשים תיקון. בעזרת השם התיקון הזה ייעשה כמה שיותר מהר וייכנס לספר החוקים במדינת ישראל. אני קורא כמובן לחברי הכנסת לתמוך בתיקון העוול הזה ולתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. על הצעת החוק ישיב מטעם הממשלה כבוד שר המשפטים יריב לוין. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת זאב אלקין, על הצעת חוק חשובה מאוד, שבעיניי החשיבות שלה חורגת בהרבה מהנושא הנקודתי שבו היא עוסקת. שנים ארוכות שאני נאבק על שינוי תפיסתי מוחלט, שבעיניי חייב להיות, בכל מה שקשור בהכרה בתעודות מקצוע, בניסיון מקצועי של עולים חדשים שמגיעים לארץ. אני חושב שהדבר הזה מהווה חסם עצום בפני עלייה לארץ, כאשר עולים שעוסקים במקצועות שונים בארצות מוצאם, חלקם עוסקים בנושאים האלה ובמקצועות שלהם במשך שנים ארוכות, עם מעמד גם מקצועי וגם יכולת השתכרות משמעותית, ואז כאשר הם מבקשים לעלות ארצה, באים ואומרים להם: אתם צריכים להתחיל הכול מההתחלה, לעשות מבחנים, לעשות הכשרות, לעשות כל מיני דברים אחרים. התוצאה הסופית של הדבר הזה היא למעשה הרתעה שלהם מלהגיע לכאן ומלעלות, של אוכלוסיות רבות מאוד. אני אגיד יותר מזה, הדבר הזה בולט במיוחד במקצועות, וזה אולי לא בהכרח המצב בעריכת דין, אבל זה נכון בהרבה מאוד מקצועות אחרים, שבהם יש מחסור. יש כאן מחסור בעובדים, מחסור בבעלי מקצוע, ואתה יכול לקבל מן המוכן אנשים עם הכשרה, עם ניסיון, עם ידע, שרוצים לבוא לכאן ולעלות, ובמקום לקלוט אותם ולחבק את העניין הזה, אתה מציב בפניהם חומות וחסמים אין-סופיים. אנחנו נמצאים בתקופה האחרונה במציאות של גל אנטישמיות עצום ששוטף את העולם, לצערנו, והדבר הזה גרם, ובעניין הזה אנחנו בוודאי מברכים, לא מהסיבה שזה קורה, אבל על התוצאה אנחנו בוודאי מברכים, לגידול משמעותי מאוד בפתיחת תיקי עלייה בשורה שלמה של מקומות ולביקוש גובר לעלייה. לכן אני חושב שהצורך שלנו לבצע שינוי דרסטי, יסודי, בעניין הזה הוא חשוב מאוד. אני יכול להגיד יותר מזה: אני הצעתי בישיבת הממשלה, אם אינני טועה, האחרונה או זו שלפניה, שתובא הצעה גורפת שתקבע הכרה רוחבית, גורפת, בתעודות מקצוע ובניסיון מקצועי, ואחר כך אפשר יהיה להחריג במקומות שצריך להחריג דברים מסוימים שאולי באמת מחייבים איזשהו הליך של הכשרה או של רישוי כאן בארץ, בעצם להפוך את הכלל ולקבוע שהכלל הוא הכרה אוטומטית, אלא במקומות מסוימים שבהם יש צורך לעשות שינויים, ולא כפי שהמצב היום, באמת מסלול מכשולים בלתי הגיוני, אני חושב שאת חלקו תיאר כאן חבר הכנסת אלקין בצורה טובה. ולכן, לפחות במה שקשור לתחומים שאני אחראי להם, אני בהחלט שמח לא רק לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת, אלא גם אעשה כל מאמץ כדי שיהיה לה אור ירוק לנסוע במסלול מהיר, להתקדם ולעבור, אני נותן לה מסלול ירוק לוועדת העלייה והקליטה. אני חושב שהיא הצעה נכונה וחשובה. כפי שאמר חבר הכנסת אלקין, ההצעה מסדירה שני דברים: דבר אחד, שהוא טכני במהותו, הוא העברת הסמכות הייחודית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכרה בלימודי משפטים בחו"ל לאגף להארכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך. ההסדר הזה במקורו כנראה נבע מכך שבשעתו, לפני עשרות שנים, לאוניברסיטה העברית היה איזה מעמד מיוחד, והיא עשתה כל מיני פעולות שבאופן רגיל צריכות להיות פעולות שנעשות בתוך המערכת הממשלתית.

עם קיומו של האגף להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך, אין שום הצדקה להמשך ההסדר הקיים. הוא גם הסדר מסורבל, הוא גם הסדר שמייקר את ההליך עצמו. בעיקר זה עלויות. אין בו באמת שום הצדקה, ולכן בצדק רב מציע חבר הכנסת אלקין לתקן את העניין הזה. אני מבין שהדבר הזה גם נעשה על דעת האוניברסיטה העברית, שגם היא רוצה לעסוק בדברים שלשמם היא נועדה ופחות בנושאים מן הסוג הזה, ולכן אני חושב שאין כאן בכלל שאלה שהדבר הזה הוא נכון והוא מוצדק, ואני בהחלט תומך בו. המרכיב השני, והוא באמת מרכיב הליבה והדבר החשוב והמרכזי, הוא הכרה בניסיון בחו"ל של מי שעובד כעורך דין במדינות שבהן לא נדרשים הסמכה או רישיון למקצוע. סעיף 24 לחוק הנוכחי, הקיים, חוק לשכת עורכי הדין, קובע שמי שרוצה לשמש כעורך דין בישראל חייב להיות בעל השכלה משפטית גבוהה, להשלים תקופת התמחות ולעמוד בבחינות הלשכה, ובכל אחד מהקריטריונים החוק קובע הקלות מסוימות למי שהוסמכו, ואני מדגיש, הוסמכו, ועבדו כעורכי דין או בתפקידים שיפוטיים בחו"ל, בהתאם לתקופות ולקריטריונים שקבועים בחוק. בנושא של "עבדו" אין ויכוח, אם האדם הוא נטול ניסיון ונטול ידע, ברור שאנחנו לא נבוא וניתן לו כאן אפשרות לפעול בתחום המקצועי. אבל כפי שמתברר, וכפי שהציג את הדברים חבר הכנסת אלקין, יש לא מעט מקרים שבהם אנשים עובדים בפועל במשך שנים ארוכות כעורכי דין או בתפקידים משפטיים אחרים גם בהיעדר הסמכה או רישיון בתחום, משום שבאותן מדינות הדבר הזה לא נדרש. הדבר הזה הוא בוודאי, אבל המערכת שונה. אני כן מציע שיהיה קורס, תרגול, התאמה, אני תכף אגיד לך משהו על העניין הזה. לא built in אתה נכנס, עורך דין. אדוני היושב-ראש, אני תכף אענה לך על העניין הזה. אז מה התובנות?

האמינו לי. ולכן מציע חבר הכנסת אלקין להרחיב את הקריטריונים באופן כזה שמה שבאמת ייבדק זה פחות הצד הפורמליסטי, בגלל שאנחנו מנסים לייבא, לנסות למדוד את עורכי הדין משם,

יש לנו די והותר. אל מול הדרישות החוקיות שלנו, שלא תואמות את מה שקיים בהכרח במדינות אחרות, אלא לאפשר מסלול מקביל שיבחן את דרישת הניסיון, מה עשו אנשים וכו'. הוא גם מציע, ולטעמי בחוכמה, שדרישת הניסיון תהיה במקרים האלה גדולה בהרבה ממה שנדרש במצב שבו לאדם יש הסמכה על פי מערכת הסמכה דומה למה שקיים אצלנו. אדוני השר, מי יבדוק את זה?

פה הרגת. ברגע שעשית את זה, הרגת. אני לא בטוח.

אתה מתכוון שהלשכה לא תאשר? היא תחסום. תכף אני אגיד מה צריך בעיניי עוד לעשות, אבל מבחינת הצעת החוק, החוק יאפשר למשל דרישה של ארבע שנות ניסיון במקום שנתיים כתחליף להשכלה משפטית, לצורך קיצור תקופת ההתמחות, ארבע שנים ניסיון במקום שנתיים וכו'.

הסדר שצריך יהיה לעבוד, לדייק אותו, לסדר אותו, ואתה צודק, לוודא שלשכת עורכי הדין לא תהיה במקום שהיא יכולה לטרפד הלכה למעשה באופן טכני את היישום של הדברים, אבל אני חושב שבתפיסה העקרונית ובכיוון שצריך ללכת אליו, הכיוון הזה הוא כיוון מאוד נכון. צריך גם לומר, יכול בהחלט להיות שצריך לעשות הפרדה על בסיס מדינתי,

יכול להיות שיש מקום לבוא ולקבוע שאנחנו מכירים בדברים האלה במדינות מסוימות, שבהן יש מערכת שאנחנו יודעים שהיא לא מאפשרת לכל אחד ששילם למישהו כסף ללכת ולעסוק במקצוע. כל הדברים האלה,

ייבדקו לעומק,

אני יודע שמצרפת,

עורכי הדין שמגיעים לפה משרתים את הקהילה שלהם, הם מכירים אותם, וזה עוזר לקליטה של האנשים פה. אני מאמין שמעוד מדינות עוזרים לתושבים שעלו. זה עוזר למדינה בסך הכול.

אני מסכים. אני גם אגיד, אדוני היושב-ראש, יותר מזה, אני חושב שהאפשרות הזאת לעורכי הדין האלה לעבוד פה היא תתרום גם לקשרי מסחר, היא תתרום להרבה מאוד דברים אחרים מול, הוא יביא את הנדוניה, בוודאי. מול אותן מדינות. ולכן אני חושב שצריך יהיה לעשות את הבדיקה הנקודתית הזאת, להבטיח את זה שלשכת עורכי הדין תמלא את תפקידה, ולא תהיה לה יכולת לטרפד כאן את התהליכים האלה. ובסופו של דבר, לשלוח מכאן מסר ברור של עידוד עלייה, של רצון לקלוט כאן את העולים, לאפשר להם לעסוק במקצועות שלהם, ליהנות מהמומחיות שלהם ומהידע שלהם, ולעשות מהלך שהוא מאוד חשוב ונדרש אל מול הגידול והפוטנציאל שיש לנו בימים אלה בנושא העלייה, דבר שהוא בעיניי אירוע היסטורי, שאסור לנו, פשוט אסור לנו להחמיץ אותו ולוותר עליו או לאבד אותו. אפשר לשלב את הקמת מועצת עורכי הדין, שתהיה הגוף שהוא זה שיעשה את הבדיקה במקום הלשכה. חבר הכנסת מלביצקי, אתה יודע שאני רק ממתין שהחוק יתקדם. מבחינתי, את חלקי בזה שהוא עבר את ועדת השרים לחקיקה כבר עשינו. מה שנקרא "כבר תרמנו". אני סומך על הכנסת שהיא תעשה את עבודתה גם בעניין הזה. לאור האמור לעיל, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שהמשך קידומה ייעשה בהסכמה כמובן עם משרד המשפטים וגם עם משרד החינוך, שהוא גורם רלוונטי לעניין הזה. ואני עומד לרשותך, חבר הכנסת אלקין, בכל דבר כדי שהדבר הזה יתקדם, ועד כמה שניתן מהר. תודה רבה. תודה רבה לכבוד השר יריב לוין. להצעת חוק זאת התנגד חבר הכנסת רון כץ. אני מזמין אותו לנמק את ההתנגדות שלו להצעת החוק. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היום בבוקר חבר שלח לי לינק, שאני מבין שזה איזשהו טרנד, אז החלטתי לפתוח היום במסורת חדשה: הנתניהו השבועי, הבטחות שלעולם לא יקיים, לצערם של אזרחי מדינת ישראל. ראש הממשלה,

אז אני רוצה לתת לך "הנתניהו השבועי". ראש הממשלה של ממשלת הימין מלא מלא מלא, תמיד הוא מספר איך הוא התנגד להתנתקות, רק אל תגלו לו שהוא הצביע ארבע פעמים בעד. ב-2020 הבטיח נתניהו להעביר הצעת חוק שתאפשר אימוץ ילדים גם לזוגות חד-מיניים. שמעת, אלמוג כהן? מה קרה בפועל, אתם תוהים? הכנסת פוזרה. הוא הרוויח חצי שנה של לא לעשות כלום. הבטיח ולא קיים. מזל שיש בג"ץ, שהחליט לתקן את זה. נמשיך לזמנים קרובים יותר. ממש לא מזמן, לפני שנה, הבטיח נתניהו להוריד את המחירים בסופר. מה קרה מאז? הם עלו ב-25%. איפה הכסף, נתניהו? זוכרים את זה? "איתמר בן גביר לא יהיה שר בממשלה שלי", ענה נתניהו. "לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל", הוא עוד הוסיף, אז נכון, הוא לא שר, הוא ראש הממשלה בפועל. ובאמת, ההבטחה שברצינות אני הכי מאוכזב שלא התקיימה היא, איך לא: ממשלת הליכוד בראשות נתניהו תמוטט את החמאס בעזה. לצערי, לא מיטוט ולא ניצחון מוחלט, מאות אלפי אזרחים שתחת שלטון נתניהו עקורים מביתם עקב המצב הביטחוני הגרוע ביותר שמדינת ישראל ידעה, 134 חטופים, ומחדל שיירשם קודם כול על ראשו של נתניהו. ותשמעו את זה, ואת זה אני חושב שגם תאהבו, נתניהו הבטיח שסיוע הומניטרי לא יעבור דרך ישראל. אז אני רוצה לאתגר אתכם: תשאלו את ארגון צו 9 מאיפה מגיע הסיוע ההומניטרי לעזה, ואני אוסיף שאלה: ולמי הוא מגיע. נתניהו הבטיח להורים צעירים חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. אתם זוכרים את זה, הסרטון היפה שהוא מדבר לתינוק בתוך העגלה? מה קרה בפועל? תקציב החינוך קוצץ ב-300 מיליון שקלים, 200 מיליון שקלים רק מהגיל הרך. נתניהו מבטיח ומזניח, מבטיח, רוכב על גל של הבטחות, מקבל תשואות, אבל בפועל כלום לא קורה, חוץ מהישרדות בכיסא. נתניהו, קח שיעור קטן לחיים: הבטחות צריך לקיים. תודה רבה.

חבר הכנסת אלקין, רוצה להשיב או לעבור להצבעה? טוב, חבריי חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון, מבחן ההסמכה ותקופת ההתמחות), התשפ"ג 2023. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון, מבחן ההסמכה ותקופת ההתמחות), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 29 בעד, מתנגד אחד. אני קובע כי הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון,

ההסמכה ותקופת ההתמחות), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה טרומית, ותעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הכניסה לישראל

הלנה והעסקה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים),

בבקשה, אני מזמין את חבר הכנסת פוגל לנמק את הצעת

היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד היום להציג בפני הכנסת את הצעת חוק הכניסה לישראל, או ליתר דיוק, הכניסה הבלתי-חוקית, שמתמקדת

קנסות מינימום בעבירות הלנה והעסקה בהוראת שעה למשך שנתיים מיום 8 במרץ 2018. יחד איתו פורסם ברשומות תיקון מס' 29, וביחד, בסופו של דבר, מאחר שהוראות השעה האלה לא הוארכו, אנחנו מציעים לחדש את הוראת השעה לתוקפה לשלוש שנים עד ליום 31 במרץ 2027. בתיקון להצעת החוק מוצע לתקן את עונש המאסר המרבי, כדי לגזור על מי שמורשע בעבירות אלו, שבנסיבות רגילות ניתן יהיה לגזור עליו עונש של ארבע שנות מאסר במקום שנתיים עד היום, ואילו בביצוע של עבירות בנסיבות מחמירות יהיה ניתן לגזור עונש מאסר של שבע שנות מאסר במקום ארבע שנות מאסר עד היום.

מוצע בעבירות נלוות לקבוע עונש מאסר של ארבע שנים על מי שהורשע בעבירה של מתן הרשאה לתושב זר לנהוג ברכב בישראל, במקום שנתיים מאסר עד היום, וכן לקבוע עונש מאסר של שבע שנים על מארגן שירותי הסעה, במקום חמש שנות מאסר. עוד מוצע, אדוני היושב-ראש, לייעל את האפשרות לשימוש בכלי מינהלי מסוג פסילת רישיון על ידי קצין משטרה ללא צורך בתנאי הקיים כיום, הקובע כי ניתן יהיה להשתמש בכלי זה רק אם המסיע הורשע בעבירה זהה. אני לא מבין מה היה הטעם עד היום. בנוסף, מוצע לקבוע חזקה שלפיה יראו בבעל הרכב שבו נתפס תושב זר שאינו רשאי לנהוג בישראל כמי שהרשה זאת לתושב הזר, אלא אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו ללא ידיעתו וללא הסכמתו, או כי אחר נתן הרשאה לכך. בקיצור, אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים שבמקרים שבהם לא ניתן יהיה לחלט את הרכב שבאמצעותו נעברה העבירה בשל כך שהרכב אינו בבעלותו או בחזקתו הקבועה של מבצע העבירה, בית המשפט יהיה מוסמך להורות על חילוט מרכושו של האדם,

אנחנו לא רק נפגע בו במאסר, אלא גם נפגע בכיס. כמו כן, מוצע להחיל את ההסדרים הנוגעים להלנה ולהעסקה של שוהים בלתי חוקיים גם בגין ביצוע עבירה של הסעה של שוהים בלתי חוקיים,

לאפשר לקצין מוסמך להוציא צו הגבלת שימוש במקום, וכן להחיל את ההסדרים הנוגעים לצו שיפוטי, להגבלת שימוש ולהתליית רישיון או היתר עיסוק בגין ביצוע העבירה. תיקונים אלה בסך הכול, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נדרשים לאור נתוני המשטרה, המלמדים על מקרים שבהם בוצעו עבירות הסעת שב"חים באמצעות רכבי חברות, שכן כיום לא קבוע בחוק מנגנון המאפשר סגירת עסק אשר מסיע שב"חים. אתה מבין, אדוני היושב-ראש? אם יש לך חברה שמסיעה שב"חים, אתה לא כלול בפנים. רק אם אתה מסיע באופן פרטי. בנוסף, מוצע לקבוע בהוראת שעה עונש מזערי, שכן למרות החמרת הענישה המוצעת היום, עדיין קיים צורך שיוביל לשינוי משמעותי בענישה, שכן כיום הענישה המרבית הקבועה בחוק אינה באה לידי ביטוי בענישה הנוהגת בבית המשפט. אדוני היושב-ראש, שים לב לנתונים: מתוך 2,808 פסקי דין בעניינם של מסיעים, מלינים ומעסיקים בנסיבות רגילות ובנסיבות מחמירות בשנים שבין 2017 ל-2022, שש שנים, הוטל עונש מאסר רק ב-5.6% 5.6% מאלה שהוגשו עליהם כתבי אישום. רק על אלה הוטל עליהם עונש מאסר. ב-4.4% מהתיקים נגזר מאסר של חמישה חודשים, ב-1% מהתיקים נגזר מאסר של עד תשעה חודשים, וב-0.2% מהתיקים נגזר מאסר של עשרה חודשים.

כל אלה שהסיעו את אלה שהתפוצצו אצלנו לא זכו לכלא ליותר מעשרה חודשים, או הסיעו, או הלינו או העסיקו. עשרה ברוטו.

יוצא מכך חשוב לומר את זה שריצוי מאסר בדרך של עבודות שירות נגזר ב-28% מהתיקים. אתה מבין את היחס. לאור זאת, לבסוף, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

לשנות את המצב הקיים כך שלמרות החמרת הענישה, עבירות אלה ימשיכו להיות מטופלות על ידי מחלקת התביעות המשטרתית ולא יועברו לטיפול הפרקליטות, מוצע תיקון עקיף לחלק ב' שבתוספת הראשונה לחוק סדר הדין הפלילי, הקובע אילו עבירות מסוג פשע יטופלו על ידי מחלקת התביעות המשטרתית ולא על ידי פרקליטות המדינה.

זאת אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, להצביע בעד הצעת חוק חשובה זו. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את שר האוצר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', להציג את עמדת הממשלה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד לקרוא את התגובה שנוסחה על ידי המשרד לביטחון לאומי על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, החמרת הענישה בעבירות של הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים), התשפ"ג 2023. כנסת נכבדה, הצעת החוק מבקשת לערוך כמה תיקונים בחוק הכניסה לישראל כדי להתמודד עם התופעה של שוהים בלתי חוקיים.

באמצעות החמרת הענישה ביחס למי שיוצר את התשתית לכניסתם לישראל,

מסיעי שב"חים, מעסיקי שב"חים ומליני שב"חים, המכונים גם "שלושת המ"מים". תיקון חקיקה זה מתבסס בעיקרו על נוסח הצעת חוק ממשלתית שהמשרד לביטחון לאומי מקדם בימים אלה.

תיקון חקיקה בתחום זה נתמך בהתייחסות גורמי הביטחון השונים, אשר מבססים את האלמנטים אשר עולים מהתיקון: ראשית, האלמנט של חיזוק הריבונות,

מניעה של כניסה זרים ללא היתר, דבר אשר פוגע בריבונות ובמשילות של מדינת ישראל,

האלמנט של מניעת עבירות פליליות בשטח מדינת ישראל, שכן בהתאם לעמדת גורמי הביטחון, מעורבות שוהים בלתי חוקיים בעבירות פליליות מהווה אחוז משמעותי מהאירועים הפליליים שבהם מעורבים פלסטינים תושבי יהודה והשומרון ורצועת עזה. חבר הכנסת פוגל, אני מתפלא על יושב-ראש המפלגה שלך, שכתב פה את המילה "פלסטינים". אין דבר כזה עם פלסטיני, תמסור לו את זה בשמי, ערביי יהודה ושומרון.

האלמנט של מניעת טרור, שכן כניסת השב"חים לשטחי מדינת ישראל מאפשרת הסתובבות חופשית,

והיכרות מעמיקה עם השטח. תפרוש, חבר הכנסת ווליד טאהא.

חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת ווליד טאהא.

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אני קראתי אותך לסדר בפעם הראשונה. תודה. "אין דבר כזה עם פלסטיני", הוא אומר. קראתי אותך לסדר בפעם הראשונה. הוא רוצה אפרטהייד, אבל. חבר הכנסת טאהא, אנא ממך. ח'אלד משעל אומר שאין דבר כזה ישראל. הוא צריך את העזרה שלך? חבר הכנסת טאהא. מה אתה אומר?

למה את עוזרת לו? ח'אלד משעל אומר שאין ישראל, אין חזון ציוני. גזען, חשוך.

שכן כניסת השב"חים לשטחי מדינת ישראל מאפשרת הסתובבות חופשית והיכרות מעמיקה עם השטח באופן שמסייע לבצע פיגועי קשים כלפי אזרחי המדינה.

הפיגועים הרצחניים שהתרחשו בערים,

שבהם רצחו את אזרחי ישראל בתוככי שטח המדינה. לאט-לאט,

החל משנת 2021 ניתן להבחין בעלייה חדה באירועי האלימות וכן בחוסר יציבות ברשות, גם פה, מה זה "הרשות הפלסטינית"? הרשות של ערביי יהודה ושומרון, אותה ישות טרור,

דבר שבא לידי ביטוי בחוסר שליטה של המנגנונים באזורים אלימים. בהתאם לתרחיש, השטחים הפלסטינים הכבושים, שבו עולה האטרקטיביות של ארגוני הטרור בעיני הציבור הפלסטיני, הנתונים לכיבוש שלך,

שוב "ציבור פלסטיני" בעיני הציבור של ערביי יהודה ושומרון, והוא נכון לבצע פעילות טרור, גובר האיום הנשקף מאוכלוסיית השב"חים,

החמרת עונשי המאסר הן בנסיבות רגילות והן בנסיבות מחמירות כלפי שלושת המ"מים,

מסיעים ומעסיקים, משנתיים בנסיבות רגילות לארבע שנים ומארבע לשבע בנסיבות מחמירות, וכן כלפי העבירות הנלוות: מרשה לתושב זר לנהוג בישראל, משנתיים לארבע שנים, מארגן שירות הסעה, מחמש לשבע שנות מאסר,

חקיקה מחודשת של הוראת השעה שנגעה לקנסות מינימום שנחקקה בעבר כנגד שלושת המ"מים,

קביעת הוראת שעה ביחס לעונשי מאסר מינימליים, לאור העובדה כי במשך שנים נתוני עונשי המאסר בגין עבירות אלו מלמדים על ענישה נמוכה במיוחד,

ייעול הכלים המינהליים לצורך התמודדות עם תופעה זו, כך למשל בהקלת האפשרות לשלילת רישיון על ידי קצין מוסמך בהתאם לחוק כלפי מסיעי שב"חים, ומתן אפשרות של שימוש בכלים מינהליים מסוג התליית רישיון עסק והגבלת שימוש במקום גם כלפי מסיעי שב"חים,

קביעת חזקה עובדתית כנגד הבעלים הרשום של הרכב ביחס לעבירה של מרשה לתושב זר לנסוע בישראל,

קביעת אפשרות לחילוט בשווי כלפי מסיע שב"חים על ידי בית המשפט כאשר לא ניתן לחלט את רכבו,

תיקון עקיף לחוק סדר הדין הפלילי, מטרת תיקון זה היא לשמר את המצב הקיים, שלפיו עבירות אלו, למרות החמרת הענישה המוצעת בתיקון, תמשכנה להיות מטופלות על ידי מחלקת התביעה המשטרתית ולא יועברו לטיפול פרקליטות המדינה. ביום 18 בפברואר 2024 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק כך שתקודם בהסכמת המשרד לביטחון לאומי ומשרד המשפטים.

אבקש מחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק חשובה זו, אתה מקבל את התנאי שההצעה תקודם בהסכמת המשרד לביטחון לאומי ומשרד המשפטים? על כן אבקש מחבריי לתמוך בהצעת החוק. אנצל את הזמן עד שיבקשו, אבל באמת, הצעה טובה, חבר הכנסת פוגל. זה חשוב מאוד, זה טוב, מתחילים לתת כלים. אני רוצה לנצל את הדקה, שתיים שנשארו לי עד שיגידו לי שיש כאן רוב להצעה. קודם נכנס לכאן יאיר לפיד. אני הצהרתי כבר כמה פעמים על העובדה שלפיד החליט, מתחילת המלחמה, במקום לגלות אחריות ולהיכנס תחת האלונקה לממשלת חירום, אחדות לאומית, הוא החליט להישאר אופוזיציה, ולא סתם אופוזיציה אלא אופוזיציה צינית, מפלגת וחסרת אחריות. אמר המאחד הלאומי. בסופו של דבר זה מחזק את סנוואר ומחליש את מדינת ישראל. אמרת שחמאס זה נכס. עכשיו, זה בסדר, זו החלטה של לפיד, והציבור ישפוט. וגם לא חשוב לו שהחטופים יחזרו. אתמול, כשאני בביקור בישיבת ההסדר בירוחם, בשיחה עם התלמידים, ישיבה שאיבדה תשעה מבוגריה במלחמה הזו, בזמן שאני יושב שם ומשוחח עם ראשי הישיבה ועם התלמידים, מחזק ומתחזק, ובאמת, מושא לגאווה גדולה, שילוב של תורה וצבא, יאיר לפיד החליט לעשות סיבוב פוליטי קטן וחמור על משפחות החטופים. אתה אמרת, אני אמרתי שאני לא מוכן לתחרות בין מטרות המלחמה, ואני עומד על זה, פוליטי, ושהדרך היחידה להחזיר את החטופים היא להמשיך וללחוץ צבאית עד להשמדת חמאס. די,

ושמי שמנסה ליצור סתירה בין המטרות וצועק: עכשיו,

ובכל מחיר, פוגע לא רק בניצחון ובביטחון אלא ביכולת להחזיר את החטופים.

אני עומד מאחורי האמירה הזאת, ולשמחתי, היא מייצגת את הרוב הגדול של החברה הישראלית. זה ניכר בכל סקר. החברה הישראלית מבינה שאין מצב לסיים את המלחמה הזאת בלי השמדה מוחלטת של חמאס, שלטונית וצבאית,

ביהודה ושומרון ובכל רחבי העולם.

אנחנו נחסל את ראשיו, נשמיד את תשתיותיו ונחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל, חמאס הם נכס,

ואגב, נשאיר לעצמו לא רק את הכבוד הלאומי והגאווה הלאומית אלא גם את ההרתעה ואת מקומנו במרחב. אל תתגייסו,

תגיד, התנצלת כבר? התנצלת בפני המשפחות? תתנצל, תפסיק להיות

את האחדות, את הלכידות, את הנחישות, איזו לכידות? מי רוצה להתאחד איתך כבר? את האחווה, האיש הזה, שמהיום הראשון, תודה רבה. פוגע במלחמה, פוגע בצבא, פוגע בחוסן הלאומי, פוגע במאבק לשחרר את החטופים,

כותרות. הכול זה כותרות. אתה אמרת שהחמאס זה נכס. לא מתבייש לעשות סיבוב פוליטי ציני.

תודה, אדוני היושב בראש, היושב-ראש, במקרה הזה. ההתנגדות התומכת שלי לחוק הזה היא בכך שהחוק הזה מתייחס רק למסיעים ולמעסיקים, ולמעשה, חבר הכנסת פוגל, בתחום הזה של שוהים בלתי חוקיים אנחנו חייבים להשלים את זה. אני בטוח שתתמוך, מכיוון שזה חוק שהנחתי כאן בכנסת ויעלה לטרומית בשבועיים הקרובים. אני מתכוון לענישה על עצם השהות הבלתי-חוקית, כמובן נוסף למה שאמרת על התומכים בדבר הזה. ההלכה של בית המשפט העליון, שנקבעה במה שמכונה הלכת אלהרוש, גרמה למעשה לכך שהסתננות לארץ ושהות בלתי חוקית בה, טווח הענישה,

שבית המשפט העליון קבע הופך את זה לכך שאין בעצם מאסר בפועל על העבירה הזאת, למעט במקרים ביטחוניים. מ-7 באוקטובר חלק מבתי המשפט מחמירים מעט, אבל הענישה ביסודה, בחוק, קטנה מאוד, עד שנה. ממילא בפועל מדובר על עבודות שירות או על קנס. למרות החשיבות הביטחונית שהצגת, והיא ברורה, אני רוצה לומר מעבר לכך. יש כאן עניין עקרוני שחוזר שוב ושוב לפסיקות של בית המשפט העליון והפך לנורמה נוראית ופסולה.

שיש התנגשות בין זכויות הפרט, שכמובן הן חשובות מאוד כשלעצמן, לבין הזכויות הלאומיות, בכל פעם, כעניין שבנורמה, שיקול הדעת, דווקא של שופטים, כלומר של אנשי ציבור, שהשיקול הלאומי צריך להיות מהותי מבחינתם ולא פורמלי, בכל פעם שזה נפגש, שיקול הדעת משתבש, והזהות הלאומית, הביטחון הלאומי והאינטרס הלאומי, וזה לא היה כך כל השנים בבית המשפט העליון, מתבטל. זה קשור לביטחון, לענייני ביטחון ולכל פסקי הדין שאדוני מכיר: גדר ההפרדה, השפה העברית, גיורים, ג'נין ג'נין, איחוד משפחות וזכויות סוציאליות למחבלים תושבי ירושלים. בכל פעם שהייתה התנגשות כזאת, האינטרס הלאומי נפגע. יותר משהאינטרס הלאומי נפגע, גם זהות היחיד נפגעת, מכיוון שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, על פי הפסיקות האלה, עומדים מול האדם שהוא אינדיבידואל, מנותק, תלוש. אלפיים חמש מאות שנה חשבו על האדם כייצור חברתי, כייצור לאומי; כמו שאריסטו אמר, שמי שלא מגדיר את עצמו ככזה הוא או בהמה או אל, כמו שכתוב ב"פוליטיקה". לכן, הרס הזהות הלאומית והרס הזהות של היחיד חייבים לבוא לידי ביטוי גם בתחום הזה שאתה עוסק בו. אני מבקש שגם החוק שיבוא לכאן בעוד שבועיים, שישלים את זה בכך שיגדיל את הענישה גם לשוהים בלתי חוקיים וגם לא יאפשר אשרות שהייה, אדוני שר הפנים, של בני משפחה של מחבל, כמו שנדרש,

שר הפנים לעשות, הוא גם לא יאפשר לטרוריסטים, שהם כידוע עבריינים אידיאולוגיים, לחזור, כמו שנוהגות מערכות הביטחון כאן, ולקבל אשרת כניסה לישראל. את כל זה נשלים. אני מקווה שהכנסת תתמוך בכך.

תודה לחבר הכנסת הלוי. חבר הכנסת פוגל, תרצה להשיב על ההתנגדות או שנעבור להצבעה?

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, החמרת הענישה בעבירות של הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים), התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, החמרת הענישה בעבירות של הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים), התשפ"ג 2023, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. אדוני היו"ר, קארין בעד. 42 בעד, שבעה מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הכניסה

החמרת הענישה בעבירות של הסעה,

התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. לפרוטוקול אני מוסיף את שמו של חבר הכנסת, מי? רון כץ?

ההצעה תועבר לוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. רבותיי, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, והוא: דיון בהודעת הממשלה לפי סעיף 32(א) לתקנון הכנסת. כזכור, בישיבת הכנסת ביום שני השבוע, י' באדר א' התשפ"ד, 19 בפברואר 2024, מסר ראש הממשלה הודעה בהתאם לסעיף 32(א) לתקנון הכנסת. בעקבות הודעתו של ראש הממשלה, הוגשה אתמול בקשה מאת 30 חברי כנסת לקיים דיון והצבעה על ההודעה, ובהתאם לתקנון, נקיים עתה דיון סיעתי, ובסופו נצביע על הודעת הממשלה. ועדת הכנסת קבעה כי הדיון יתקיים במסגרת של שלוש דקות לכל סיעה, וראשון הדוברים יהיה ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד.

כנסת נכבדה, כמו שראה כל אדם במדינת ישראל, שראה את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנושא שלשמו התכנסנו, המטרה היחידה של ההודעה הזאת היא כדי שלא ידברו על שלטי: אתה הראש, אתה אשם. מכל האנשים במדינת ישראל, אם יש מישהו שצריך לדעת שהשלטים האלה אומרים את האמת זה ראש הממשלה, כי כשאתה הראש אתה אשם. אם אתה ראש הממשלה במשך 15 שנה, ובמשמרת שלך נרצחים 1,200 ישראלים ויישובים שלמים נכבשים, נשרפים בתים ונשים נאנסות ומאות אנשים נלקחים בשבי, חטופים, אז אתה אשם. אתה מפלג, אין מישהו אחר. אתה אשם מפני שלא מנעת את זה. אתה אשם מפני שהתפקיד שלך היה למנוע את זה ולא עשית את זה. אם הבנתי נכון, אז הטענה החדשה של ראש הממשלה היא,

שהוא באמת 15 שנה ראש הממשלה, אבל הוא לא באמת הראש, הוא לא באמת אחראי: לא אפשרו לו, הוא רצה להרוג את סנוואר ולא נתנו לו, לא היה לו עם מי להשמיד את החמאס, לא היה לו עם מי לתקוף את החיזבאללה. מנעו ממנו. אם זה כך, אז בטוח שאתה אשם. אם אתה 15 שנה ראש ממשלה, קדנציה אחרי קדנציה, ולא הצלחת להשתלט על העניינים, ולא הצלחת לבנות מדיניות, ולא הצלחת לטפל בצבא ולא הצלחת להחליט לאן המדינה הולכת, אין יותר אשם מזה. ואם הטענה שלך, הטענה היחידה שנותרה לך, היא שאתה ראש ממשלה חלש, שלא יודע איך לגרום לדברים לקרות ולא יודע לכפות על המערכת את רצונך, אז החולשה שלך היא אשמה. אם הטענה שלך היא שאתה כן מנהל את העניינים, וכל אלה שפישלו היו כפופים לך, והיית צריך להנהיג אותם ולא עשית את זה, ומי שעומד בראש הוא אחראי, אז בוודאי ובוודאי ובוודאי שאתה הראש ואתה אשם. מה שבטוח לא מתקבל על הדעת זאת הטענה החדשה שלך, שאתה אחראי כשקורים דברים טובים, ולא אחראי כשקורים דברים רעים. אם משחררים שני חטופים במבצע הירואי אתה אחראי, אם נהרגים שלושה חטופים בכישלון מבצעי, אתה נעלם כאילו בלעה אותך האדמה. כשאומרים שהחמאס מורתע אתה אחראי, כשילדים נרצחים וילדות נאנסות בידי החמאס אתה נעלם. כשמפציצים משאית בסוריה אתה אחראי, כשעשרות אלפי ישראלים נאלצים להתפנות מביתם בגבול הצפון לחודשים ארוכים אתה נעלם. זה לא עובד. אתה אשם. אתה אחראי.

הדובר הבא יהיה חבר הכנסת עודד פורר, מטעם סיעת ישראל ביתנו. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, חברי הכנסת, אני רוצה לברך אתכם לכבוד הגיעכם לאירוע המיוחד, הספין השבועי של ראש הממשלה, שהתכנסנו כולנו כאן היום כדי להצביע עליו. מדובר בהצעת ממשלה של ראש הממשלה נגד הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית.

ראש הממשלה נתניהו מתנגד להחלטה חד-צדדית, אך במקביל, חברי הכנסת והשרים, שימו לב, הוא הבטיח והתחייב לסעודים שבמסגרת הסכם עימם הוא כן יסכים להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו בישראל ביתנו מתנגדים להקמת מדינה פלסטינית כך או אחרת, דו-צדדית וחד-צדדית. ואני מציע לחברי הכנסת ולשרים שמתנגדים להקמת מדינה פלסטינית, אני מציע לכם שתלכו לישון עם נעליים ותישארו עם עיניים פתוחות גם כשאתם ישנים, שלא תתעוררו בוקר אחד ותגלו שאתם חלק מהממשלה ומהקואליציה שמקימה כאן מדינה פלסטינית.

הדובר הבא, חבר הכנסת ווליד טאהא, מטעם סיעת רע"מ. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. מכובדי היושב-ראש, אין ספק שמדינה פלסטינית היא קודם כול זכות לפלסטינים שנמצאים תחת כיבוש מאז שנת 1967, ומגיע לעם הפלסטיני להקים את המדינה שלו לצד מדינת ישראל. וזה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, רשות הדיבור של חבר הכנסת טאהא. בבקשה.

והקמת מדינה פלסטינית היא אומנם זכות של הפלסטינים, אבל גם אינטרס ישראלי. יש כאלה שחושבים שאם הם מביעים עמדה בעד הקמת מדינה פלסטינית, אז הם עושים טובה לעם הפלסטיני. אז אני רוצה להפתיע אתכם: אתם לא עושים טובה לעם הפלסטיני. זה אינטרס ישראלי עליון להקים מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל, לחיות בשלום. ספר לח'אלד משעל.

שתהיה פה רק מדינה אחת,

זה לא טובה שמישהו עושה לעם הפלסטיני, כי החלופה למדינה פלסטינית היא אחד משני דברים: או מדינה דו-לאומית שכולנו נסכים על הדגל שלה, על ההמנון שלה,

על הצבא שלה, על המשטרה שלה, או אפרטהייד, שהיה פעם בדרום אפריקה, והלך לפח הזבל של ההיסטוריה. אבל חשבנו שכבר יש אפרטהייד.

זה לא חסד של אף אחד מכם, זאת זכות של הפלסטינים, אבל גם אינטרס עליון של מדינת ישראל. מי שרוצה מדינת ישראל לא גזענית, לא אפרטהיידית, מי שרוצה מדינה יהודית, כפי שכל הזמן עולים וצועקים, איננו יכול לטעון על כיבוש מתמשך של העם הפלסטיני. אבל מה זה עם פלסטיני? אז בואו נלך למדינה דו-לאומית, נסכים על הצבא, משטרה, המנון, על הכול נסכים. שח'אלד משעל יבוא לפה.

אז מדינה פלסטינית היא טובה, והיא תעשה לכם, זה האינטרס שלכם.

אתם לא עושים טובה לאף אחד. חבר הכנסת איימן עודה, מטעם סיעת חד"ש-תע"ל, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. באיזה עוד פרלמנט בעולם זה קורה? איפה עוד זה קורה? כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני קורא לכל העולם וקורא לכנסת ישראל להכיר במדינה הפלסטינית. כולם מבינים את הדבר הפשוט ביותר, שכתוצאה מהתפתחות היסטורית יש פה שני עמים. עם אחד. יש פה שני עמים, ומגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית. לשניהם, כן. אני כבן של העם הערבי הפלסטיני, מדינה יהודית ודמוקרטית שוות

קיבלתי את ההתפתחות ההיסטורית שיש פה עם יהודי. אני קיבלתי את זה, בוודאי, ומגיעה ליהודים זכות להגדרה עצמית. תודה רבה.

ומן הסתם, יש עם שאני כל כך גאה בו, העם הפלסטיני.

מאה שנה של מאבק מול התנועה הציונית, מול הקולוניאליזם, מול הכיבוש, מול ארצות הברית, מול גרמניה, מול צרפת, העם האדיר הזה, שלא מרים דגל לבן, אני גאה בעם הזה. גאה בו.

מגיעה לעם הפלסטיני זכות להגדרה עצמית, להקים מדינה משלו. עכשיו נתניהו מסרב לפנייה העולמית, ואיך נתניהו מסיים את דרכו? כך, כל העולם מדבר על הסוגיה הפלסטינית. זה הסוף של נתניהו. כל העולם מדבר על מדינה פלסטינית. הביטחון של מדינת ישראל, מר ביטחון, ראינו לאן הגעת, מר ביטחון. התרברבת בכלכלה, אנחנו רואים את המצב הכלכלי במדינת ישראל, ועוד תיקי שחיתות. עם כל אלה מסיים. הינה הוא, בנימין נתניהו,

נתניהו, מסיים את דרכך כשכל העולם מדבר על מדינה פלסטין. אתה תסיים את דרכך הרבה לפניו.

אתה מסיים את דרכך במצב הביטחוני הכי גרוע למדינת ישראל. אתה התרברבת בכלכלה, תראה את המצב הכלכלי.

כל העולם מדבר על מדינה פלסטינית.

אני גאה בעם הזה שנאבק למען שחרורו. אין דרך חוץ מלהכיר בזכויות הלאומיות של שני העמים, מדינה לצד מדינה, ויהיה שלום שייטיב עם הפלסטינים ועם היהודים, למרות המדיניות הגזענית שלך. נא לסיים. תעוף, תעוף מהפוליטיקה. תשחרר את שני העמים. תשחרר את שני העמים. תשחרר את שני העמים ממך.

תשחרר את שני העמים ממך.

חבר הכנסת עודה, תם הזמן. תעוף, אתה תעוף. ברא, ברא, ברא, ברא. חברת הכנסת מרב מיכאלי, נמצאת איתנו? חבר'ה,

זו הקדנציה האחרונה שלו, מה עם המזוודות, עודה?

חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי.

השר המסכם, השר שלמה קרעי, בבקשה. מדינה פלסטינית בחיים. אתה תמות, הילדים שלך ימותו, הנכדים שלך ימותו, לא תהיה מדינה פלסטינית. לא תהיה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת,

ההחלטה שמביא היום ראש הממשלה בפני הכנסת הינה החלטה חשובה ביותר. מלבד העניין האידיאולוגי, שבו אגע תכף, ההחלטה הזו מעבירה מסר חד-משמעי לעולם כולו: לא מקבלים פרס על טרור. לא מקבלים פרס. השר, שנייה. חברי הכנסת כולם, אני מבין שהנושא יצרי. רבותיי חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי, לא מקבלים פרס על טרור. לא מקבלים פרס אחרי הטבח הנורא ביותר מאז זוועות הנאצים והקמת מדינת ישראל. בטרור נלחמים, חבר הכנסת עודה. טרור מנצחים. טרור מחסלים. המחשבה של חלק מאומות העולם, חבר הכנסת כהן. שמדינת ישראל, אחרי האסון והטבח הנורא שהיה כאן, תתפתה לאפשר אפילו הכרה עקרונית כדי לקבל את תמיכתם, היא שפל מוסרי חסר תקדים של אלו שחושבים כך. יביטו כל אותם מתייפייפים במראה וישאלו את עצמם אם היו נותנים פרס לטרוריסטים או לתומכיהם שטבחו בזקניהם, נשיהם וילדיהם. מי שדורש זאת מאיתנו, מבקש למעשה מהעולם החופשי כולו להיכנע לטרור. דעתי ודעת רבים מחבריי ידועה: יהא המחיר אשר יהא, לעולם נתנגד להקמת מדינה פלסטינית. ראש הממשלה נתניהו, במעשים, הסיר את המדינה הפלסטינית מסדר-היום, הבקיע את החומה שרעיון העוועים הזה היווה בינינו לבין שלום אזורי וחתם על ארבעה הסכמי שלום, ועוד היד נטויה. אם כך, למה אתה קושר את 7 באוקטובר, אם לפני הטבח הורדנו את זה מסדר-היום, כל שכן עכשיו, כשהעם כולו מכיר את חלאות האדם שאנחנו ניצבים מולם. אנו מתנגדים לה בכל מצב, בכל שעה, בכל מקום. מדינה פלסטינית היא סכנה קיומית למדינת ישראל. לא נאפשר אותה. ההצהרה הזו, חברת הכנסת גוטליב, לא סותרת את זה. היא רק מצביעה על העניין שבקונסנזוס. גם אידיאולוגית-אמונית, אני מאמין שארץ ישראל כולה שלנו. המחשבה שנוותר עליה, על חבלי ארץ נחלת אבותינו, על ארץ מולדתנו, גם אם הייתה זו קבוצה שוחרת שלום שמנסה לגזול אותה מאיתנו, היא בלתי מתקבלת על הדעת. מאז הטבח הנורא ב-7 באוקטובר, מדינת ישראל נמצאת במלחמה נגד הטרור והנאצים בעזה. חיילינו הגיבורים נלחמים בעוז ובגבורה בעזה, ביהודה ובשומרון ובצפון. ביקרתי אותם בהזדמנויות שונות.

הנחישות, האמונה החזקה בצדקת הדרך, הם אלו שמאפשרים להם להמשיך בכל הכוח חודשים ארוכים. הם מבינים ומאמינים, וחותרים להשגת שתי המשימות העיקריות שלנו, שתיהן חשובות באותה מידה ונמצאות עמוק ברוח הישראלית: ניצחון והשבת החטופים. השבת החטופים וניצחון. הא בהא תליא.

וכך גם רוב המדינה, לפי מיטב ידיעתי, מאוחדים בשילוב שתי המטרות האלה. אין ניצחון ללא השבת החטופים. אין ניצחון ללא חיסול החמאס. המנוף העיקרי והחזק ביותר להשבת חטופינו הביתה הוא לחץ צבאי חזק ועיקש, והם עוד ישובו, בעזרת השם. אני מחבק את משפחות החטופים, שאת רבים מהן,

פגשתי בחודשים האחרונים הרחק מעיני התקשורת הצינית. אני מחבק את לוחמינו ומפקדינו הגיבורים האהובים, שממוקדים בשתי משימות אלו למען עם ישראל כולו, שלא מוכנים לעצור אפילו לרגע, שמקריבים את עצמם כדי להחזיר את החטופים הביתה ושמחסלים את הטרור במו ידיהם. אנחנו במצב חירום. אנחנו במלחמה. משרד התקשורת בראשותי מגויס מהרגע הראשון בכל הקשור לכך. יחד עם הפעילות בחירום אנחנו ממשיכים גם בשגרה. עם חפץ חיים חייב לבחור בחיים. רק לאחרונה חילקנו טלפונים לווייניים ליישובי קו העימות ברחבי הארץ, הבאנו את סטארלינק לישראל, אנחנו מתקדמים עם עיבוי אנרגטי לשגרה ולחירום, הבאנו את מהפכת ה-eSIM לישראל, אנחנו פועלים להרחבת הכיסוי והקליטה הסלולריים במדינת ישראל כולה, כולל יהודה ושומרון, שתזניק את ישראל אחרי הזנחה רבת שנים לראש הדירוג העולמי, אנחנו מקדמים פרויקט ענק לפריסת דור 5 עם חברת החשמל, ובקרוב יהיו בשורות רבות נוספות. לסיום, אני רוצה להזכיר מאורע היסטורי מלפני 104 שנה. אתמול, י"א באדר בשנת תר"פ, נפלו יוסף טרומפלדור וחבריו בקרב על תל חי. טרומפלדור כתב לאחיו 14 שנה קודם לכן: "אם תפרוץ מלחמה בארץ ישראל, בוודאי יכתירוני שם בתואר מפקד, אף על פי שאני מוכן לשרת שם גם כחייל פשוט. הן שם נהיה בבית, לא אצל זרים. מאמין אני יום יבוא, ואני עייף ומיוגע, אשקיף בשמחה ובגיל על שדותיי שלי, בארצי שלי. ולא יאמר לי איש: לך לך נבזה, זר הינך בארץ הזאת. ואם יאמר לי איש כך, בכוח ובחרב אגן על שדותיי וזכויותיי. ואם אפול בקרב, מאושר אהיה, אדע לשם מה אני נופל". יחד בעזרת השם נמשיך לנצח. עם ישראל חי. תודה רבה לשר. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה. לבקשת הקואליציה, ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת, נא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, בעד משה גפני, בעד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר,

חילי טרופר,

אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער,

עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד

שמחה רוטמן, בעד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, בעד אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

נוכח רם בן ברק, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת נאור שירי,

האם יש חברי כנסת במליאה שלא הצביעו ומעוניינים להצביע?

אם כן, תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 99 בעד, תשעה מתנגדים. אני קובע שהודעת הממשלה התקבלה. לבקשת ראש הממשלה, שמבקש לשאת דברים, בבקשה. אחריו גם ראש האופוזיציה יקבל את רשות הדיבור. בבקשה. חברי הכנסת, אנא שבו. השרים, השר בן גביר. אני מברך את חברי הכנסת, כולל מהאופוזיציה, שהצביעו היום ברוב עצום בעד הצעתי שישראל תתנגד שיכתיבו לה באופן חד-צדדי הקמת מדינה פלסטינית. מדינה תקום ע'צבן ענו, חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה.

ע'צבן ענו, חבר הכנסת טיבי, קריאה שלישית. נא לצאת. (חבר הכנסת אחמד טיבי יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת טאהא. רבותיי חברי הכנסת, לא לעזור לי, בבקשה. מדברים על מדינה פלסטינית, חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה. חבר הכנסת איימן עודה. אדוני היושב-ראש, אני לא זוכר הרבה הצבעות, אפילו מעט הצבעות, שבהן הכנסת הצביעה ברוב של 99, כמעט 100 חברי כנסת, מתוך 120, על הצעה כלשהי, אבל הכנסת התאחדה היום ברוב עצום נגד הניסיון להכתיב לנו הקמת מדינה פלסטינית. תכתיב כזה לא רק שלא יביא שלום, הוא יסכן את מדינת ישראל, וחברי הבית מאוחדים, כפי שעם מאוחד בצורה שלא הייתה. ההצבעה היום שולחת מסר בין-לאומי ברור לקהילה הבין-לאומית, ואני מבקש להתייחס אליה כאן, ישירות מהדוכן. The people of Israel and their elected representatives are united today as never before. חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה. חבר הכנסת איימן עודה, אתה לא מנהל את המליאה. הרי אתה לא מתנגד שאפשר לדבר גם בשפה נוספת מעל הדוכן הזה,

ערבית שפה רשמית, שפת המקום, שפת המולדת. חבר הכנסת איימן עודה. The people of Israel and their elected representatives are united today as never before. The Knesset voted overwhelmingly to oppose any attempt to unilaterally impose a Palestinians state on Israel. Such an attempt will only endanger Israel and will prevent the genuine peace that we all seek. Peace can only be achieved after we achieve total victory over Hamas and through direct negotiations between the parties, direct negotiations without preconditions.

תודה לראש הממשלה. לא למחוא כפיים, חברי הכנסת. ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד מתכבד אף הוא לשאת את דברו. אדוני ראש הממשלה, אני ומפלגתי הצבענו בעד ההצעה הזו, אבל כמו שאתה ואני יודעים היטב, לא באמת יש דבר כזה. כמו שאתה יודע היטב, הקשרים שלי עם הממשל האמריקני טובים בהרבה משלך, אז הלכתי ובדקתי מולם. אין דבר כזה. המצאת. המצאת. המצאת איום שאינו קיים. חבר הכנסת שקלים. על מה אנחנו מדברים? אין גורם רשמי אחד בעולם שמציע הכרה חד-צדדית בפלסטינים. המצאת ספין כדי שלא ידברו על שלטי "אתה אשם" כי אתה אשם, אתה הראש ואתה אשם. אין הצעה כזאת. אין לי בעיה להצביע בעד, אנחנו נגד צעדים חד-צדדיים, רק אין הצעה כזאת של אף גורם רשמי, בשום מקום. כל מה שרצית זה שהכנסת לא תדבר על זה שאתה הראש ואתה אשם, ועל חוק הגיוס,המכונה חוק ההשתמטות, ובצדק, ועל התקציב המשונה הזה שהעברתם. אין דבר כזה. אני שמח שאמרת באנגלית, תוך שאתה מסתמך על זה שלא כולם פה יודעים אנגלית, שאתה מוכן למשא ומתן עם הפלסטינים. אני חושב שאחרי שהרשות לא גינתה את הטבח של 7 באוקטובר, זה לא רעיון טוב שראש ממשלת ישראל יעמוד פה ויגיד שהוא מוכן למשא ומתן על הקמת מדינה פלסטינית, אבל אם בא לך לפנות שמאלה, פנה שמאלה. אני רק מציע שלא תמציא איומים לא קיימים ואז תגייס את כנסת ישראל להצביע בעד. אני ומפלגתי נגד צעדים חד-צדדיים ולפיכך הצבענו בעד. תהיו בריאים. גם אם אין איום כזה, טוב שהצבענו. תודה רבה. לא למחוא כפיים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות דחופות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא בנושא: עלייה במקרי האלימות המשטרתית כלפי אזרחים. את ההצעה הגישו חברי הכנסת אברהם בצלאל, משה פסל, עופר כסיף, נעמה לזימי, נאור שירי, משה רוט וואליד אלהואשלה. ראשון המנמקים, חבר הכנסת אברהם בצלאל. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, איפה השר? השר היה, ובוא נראה איפה הוא. השר נמצא במליאה. אוקיי. אדוני השר, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד מאוד. אנחנו עדים,

לאלימות שאינה פוסקת, לצערי הרב, אדוני השר, מול מפגינים, מול אנשים חפים מפשע. ב-6 בפברואר התקיימה הפגנה בירושלים ברחוב בר-אילן, ולצערי הרב, משטרת ישראל הפעילה, בהסתכלות שלי, ובהסתכלות של הרבה הרבה מאזרחי מדינת ישראל, באמת בצורה מזעזעת, בהסתכלות שלי, מכת"זית, אבל לא במים אלא בבואש. הדבר הזה גרם סבל רב לאזרחים, סבל רב לאנשים חפים מפשע, ריח זוועת העולם שקרה לאנשים. ישיבת רש"י, למשל, נמצאת במקום קרוב, וריח הבואש נכנס לתוך הישיבה עצמה, כך שהרבה חפצים,

פגיעה ברכוש של הרבה הרבה אנשים. אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי נסבל. כמו כן, הייתה הפגנה דומה באותו זמן בבית שמש, וגם שם יש סרטון שרואים שוטרים שחובטים באנשים, מושכים בפאות של אחד המפגינים. באמת, אדוני השר, אני לא מאמין שב-2024 אנחנו רואים את המראות שאנחנו רואים. גם אנשים שנקלעים, רואים התייחסות מזעזעת של שוטרים. אנחנו יודעים שיש את החקיקה של כבוד האדם וחירותו, שבה נקבעה חשיבות גדולה לחופש ההפגנה. אני מתפלא מאוד שדווקא בתקופתנו אנו לא מצליחים למגר את התופעה הזו של אלימות של השוטרים כנגד המפגינים, ובפרט לחפים מפשע שנמצאים בשטח ובסביבה וסובלים מזה לא שעה אחת ולא שעתיים. הייתי מצפה לפיצוי לכל האנשים האלה שנפגעו, פיצוי על מה שאנשים נפגעו.

הגיע הזמן שיהיה אחת ולתמיד סדר בדבר הזה וכבר נעקור, לא יכול להיות שבבלפור, ולא יכול להיות שבקפלן או במקומות אחרים, מותר לעשות, ואצלנו בציבור, במקומות שלנו, מפגינים, אנשים שעוברים ואנשים חפים מפשע,

אין להם את חופש הביטוי ואין להם את חופש ההפגנה. לצערנו הרב, לא יכול להיות שיהיה דין אחד בקפלן שלא עושים וכאן כן עושים. אז אני אומר, לא יכול להיות הדבר הזה שבקפלן לא עושים לי ופה כן עושים. אדוני השר, אני דורש ממך, דורש ממך וגם מקובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה, אחת ולתמיד לעצור את הדבר הזה, כי באמת הוא חרפה,

חרפה לראות את הדבר. אני יודע שהשר עושה הרבה, אבל בכל אופן אם עדיין הדבר הזה קורה, זו פשוט חרפה שבתקופתנו אנו אנחנו רואים פעם אחר פעם את משטרת ישראל מתנהגת באלימות כנגד מפגינים, ודאי כנגד חפים מפשע. תודה רבה, אדוני השר.

חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני אומר לשוטרים: אם הייתה עליכם כתבה רעה בעיתון הארץ, תביאו אותה אליי, יהיה מה לדבר על קידום, זה ציטוט של שר הביזיון הלאומני בריאיון לערוץ 14. כשהדג מסריח מהראש, כל המדינה שוחה במי הביבים של אלימות משטרתית משתוללת. כשאני אומר "כל המדינה" אני מתכוון לכולם: ערבים פלסטינים, חרדים, אוהדי כדורגל, מפגינים לגווניהם, מבקשי מקלט, עצורים בחדרי חקירות, עיתונאים, משפחות החטופים והנרצחים, משפחות החטופים והנרצחים, שחטפו מכות משוטרים. ב-9 בנובמבר 2023, מעצר שווא של יו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בעיר נצרת ומכות רצח בהפגנות בירושלים ובתל אביב שבהן קראו לשחרורו, ב-20 בינואר 2024 באצטדיון טדי שוטר סמוי עם עבר,

תקף אוהדים, לרבות העיתונאי חיים לוינסון, חנק אותו, ריסק את משקפיו, ב-6 בפברואר אישה חרדית שצעדה עם ילדיה בירושלים, לכיוונה הותז בואש בכינון ישיר ופגע בה קשות, למוחרת, הרב נוח ברנדווין נפצע קשה כשנדרס על ידי פרש משטרתי בזמן הפגנה, ב-9 בפברואר שוטרים תקפו מפגינים באלימות בצומת אלמוג שבשטחים הכבושים, ב-11 בפברואר רב-פקד מאיר סוויסה, שזרק רימון על מפגין ופוצץ את אוזנו במהלך המחאה נגד ההפיכה המשטרית בתל אביב, אחז מפגינה בשערה והטיח מפגין אחר לרצפה לאחר שזה התלונן בפניו על אלימות משטרתית, את התקיפה של חבר כנסת גלעד קריב, כמו גם את המכות נגדי בשייח' ג'ראח, כולם ראו. גם החסינות לא מגינה מאלימות משטרתית. אלימות משטרתית אינה תופעה חדשה. דוח ועדת צדוק עוד בשנת 1996 קבע כך, ואני מצטט מהדוח: "קיים חשש שהשוטרים יתפסו את הערכים הדמוקרטיים 'כעניינים טכניים, ביורוקרטיים, או רכים ומתירניים מדי, המפריעים לאכיפת חוק טובה ויעילה'. ואולם הערכים הדמוקרטיים מחייבים פיקוח של החברה על כל זרועות השלטון ובכלל זה על המשטרה"; "'הטיעון הדמוקרטי דורש שהמשטרה תהיה נשלטת על ידי החוק והמשפט המגינים על ערכי זכויות האדם והאזרח' על החוק המסדיר את פעולתה של המשטרה ליצור, אפוא, את האיזון הראוי ולקבוע באופן ברור את חובת המשטרה לכבד את זכויות הפרט". אז הבעיות אינן חדשות, אבל תחת השר המופקר, הגזען, האלים, מורשע הטרור, האלימות הפכה למדיניות,

הדיכוי, לאמצעי לקידום, והמשטרה, למיליציה פוליטית לאומנית. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה,

יו"ר הכנסת. כחלק מההשתלטות הפוליטית על משטרת ישראל, מועצמות בעת הזו תופעות קשות מאוד של אלימות משטרתית, תופעות שהיו כבר שנים ארוכות בחברה הישראלית. אני מאלו שהפגינו כנגד אלימות משטרתית עד לפני שהייתי בכנסת, לצד שותפיי מהחברה האתיופית ולצד שותפים אחרים שסבלו מנחת זרועה של המשטרה, לא כגוף באופן כולל, אלא בגלל היעדר הטיפול בסוגיית העומק, שהיא אלימות משטרתית. אבל בשנה האחרונה, אולי אפילו קצת לפני, כל עם ישראל נוכח לתהליך הבעייתי שעבר על המשטרה, ובאופן מואץ מאז כניסת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בואו תשמעו מה הוא אמר, השר בן גביר, בערוץ 14, ובעיניי זאת עילה לחקירה על ממש.

"יש לי כמובן שיטת קידום של אנשים, שאני בוחן ובודק, אבל אחת האינדיקציות, לדעת שמישהו טוב" זה שעושים נגדו שיימינג וכותבים עליו בהארץ,

נתחיל לבדוק קידום" שר בישראל. כשנשאל אם הוא נותן גיבוי לשוטרים,

"כמובן, מאיר סוויסה, חנונה כל הדרג של משטרת ישראל אנשים מצוינים" פותחת סוגריים: רימון הלם נשלח אל ההמון, לא מעניין אותו. "אמרתי להם: אני נותן להם גיבוי. החזרתי שוטרים אחרי שמח"ש השעו אותם בהחלטות אומללות. קידמתי שוטר", אחרי שעשו לו שיימינג, "הפכתי אותו למפקד מרחב". השוטר הוא ניסו גואטה. אז בואו אני אגיד לכם מי השוטרים הללו. מאיר סוויסה זרק רימון חי לתוך קהל של מפגינים, גרם לפציעות של מפגינים, במקום שבו היו גם ילדים קטנים, קיבל תעודת הצטיינות לכבוד יום העצמאות. איך אמר מבקר המדינה אברהם אדן בשנות התשעים? תסמין השוטר המצטיין. כשאנחנו רוצים לטייח תלונה על אלימות משטרתית, הצטיינות. עברו 30 שנה, עדיין מוכיח את עצמו. יאיר חנונה, מפקד יס"מ, שתועד נותן אגרוף לנער אמיתי עבודי ואמר לו דברים שאני לא רוצה לחזור עליהם מפאת כבוד המקום הזה, שלא יעלו על הדעת, ניסו גואטה, שבן גביר קידם והפך למפקד מרחב וטען שאנשי שמאל עשו לו שיימינג, הוא הורשע בבית משפט השלום בגין תקיפה של מפגינים וקיבל עונש של חמישה חודשים מאסר על תנאי. תשמעו, אלימות משטרתית זאת לא פוזיציה.

אברהם בצלאל, סירבתי להצעה שלך, כי זאת הצעה שצריך לדון בה. זה השר של האלימות המשטרתית. תודה רבה. בבקשה לסיים. האיש הזה עבריין מורשע, סייען טרור מורשע. אין לו מה להציע למשטרה.

הוא מציע הגנה מפני אלימות משטרתית.

אל תגבה אותו.

בבקשה תרדי. בבקשה לסיים. משפט אחרון.

אם אנחנו רוצים פה חברה דמוקרטית מתפקדת, אמון המשטרה מהמעלה הראשונה.

צריך לשמור על אמון המשטרה,

לא לטייח אלימות משטרתית.

חבר כנסת, אתה שר לאלימות משטרתית. בבקשה לרדת. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. אני שמח, בלי להתייחס לעובדות, ששמעתי, כבוד השר, שמות מזרחיים במשטרה שמקודמים: גואטה, חנונה, סוויסה. בלי קשר לעובדות, לא מכיר את העובדות.

מקדמים, נגמרו הימים, מה קשור?

המזרחים לא סובלים משיטור יתר? מה, אתה לא מכיר? אתה לא מכיר את האלימות המשטרתית, שיטור יתר כלפי מזרחים, ערבים, אתיופים, חרדים? חידשתי לך? תודה רבה. ראה שמות משפחה. רק לא הבנתי איזה ימים נגמרו. לא הבנתי גם. תקשיב, אין לי מה להגיד לך. באמת, ארז. כנראה,

זאת נקודת השפל הכי גרועה שלכם, שאתם מגבים את הדבר הזה. את לא חייבת להגיב, לא חייבת להגיב. אפשר גם לשמוע בלי להגיב. תתבייש לך שאתה מגבה את זה בשמות משפחה.

המזרחיות שלנו לא קשורה לאלימות. חברת הכנסת נעמה לזימי, את מפריעה לחבר הכנסת נאור. אה, הוא מנהל לך גם את הישיבה.

האמת צריכה להיאמר. מבזה את המזרחיות שגיבית את זה. את בקריאה ראשונה. זאת הצעה לסדר-היום, חבל על העצבים.

צריך סדר גם בהצעה לסדר-היום.

נעמה, אני מבין את העצבים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים קודם כול להבין באיזה עולם אנחנו חיים. עולם שבו, שאם שם המשפחה שלך הוא סוויסה, אתה יכול להרביץ. לא, לא בבית ספרנו. המזרחיות שלי גאה, חברת הכנסת נעמה לזימי,

היא לא קשורה לאלימות. חברת הכנסת, את בקריאה שנייה. תתבייש שאתה מזכיר את הדבר הזה. תתבייש, חברת הכנסת נעמה לזימי, פעם אחרונה. אם אני אחרוג, תחוס עליי. אם אני אחרוג. אז אני אומר שאנחנו חיים בזמנים, אומנם זה מעצבן אותך, ואני מבין למה זה מעצבן אותך, בתור אדם שחי את החיים האלה, אבל אנחנו חיים בעולם שבו השר שאמון על המשטרה, בכמה תביעות הוא זכה ומשטרת ישראל שילמה לו כשהוא בא להפגין נוכחות כנגד אלימות משטרתית? אתה זוכר כמה? בערך חמש-שש פעמים, נכון, אם אני לא טועה? אני מניח, אלא אם כן אני מפרגן ביתר.

כמות הפעמים שאני ראיתי אזכורים עליך, שאתה מחית ואמרת: אלימות משטרתית לא תהיה, גם כשכיהנת כחבר כנסת, גם כשהפגנת, כמות הפעמים הזו הייתה בלתי נתפסת. אז הסתכלתי באופן אמיתי. אמרתי, אני לא רוצה, כי המשטרה תחת לחץ, אני מבין שוטרים, אני תמיד מנסה להבין שוטרים, אני אף פעם לא מבין אלימות כזאת, אבל אני שם את זה בצד כי זה פחות ה-issue. ההתבטאויות שלך, של השר, מאז שהפכת להיות שר, שחוץ מלומר את המילים: אני בעד שיפגינו אלימות נגד המפגינים בקפלן, או בכל מקום שבו ההפגנה פחות התאימה לך, זה פשוט מדהים. כשאתה הפגנת, ועשית קריירה מההפגנות, ועשית גם מלא כסף מההפגנות האלה, האלימות המשטרתית הפריעה לך, אבל כשמפגינים נגד איזה נושא שהוא לא לטעמך, פתאום אתה מקבל, מה שנקרא, מבוא לקידום במשטרת ישראל, אם יש נגדך כתבות. אמרו את זה. זה בנושא הזה. אני רק רוצה לסיים, שוב, במשק כנפי ההיסטוריה שהתרחש פה לפני כמה דקות. קודם כול ראיתי את הגיחוך שלכם כשלפיד אמר שהוא מכיר, שיש לו הרבה יותר דלתות פתוחות בממשל האמריקני. אני רק רוצה להזכיר לכם שלפני המלחמה ראש הממשלה היחיד שלא הוזמן לארצות הברית לבית הלבן במשך שנה וחצי היה בנימין נתניהו. רק מזכיר את זה.

אני סוקר במהירות, ב-20 שניות, למרות שנתת לי את החסד: ב-14 ביוני 2009 בנאום בר-אילן הכרזת והכרת בשתי מדינות, ב-24 במאי 2011 אמרת שוב, בשני בתי הקונגרס בארצות הברית, שאתה בעד שתי המדינות, ב-1 באוקטובר 2015, שוב בנאום בעצרת האו"ם, אמרת שאתה בעד פתרון של שתי המדינות, ב-22 בספטמבר 2016, אותו דבר, ב-12 באוקטובר 2016, בריאיון ל-CBS: לא שיניתי עמדתי, אנחנו נפתור את הסכסוך בעזרת שתי המדינות, ב-28 בינואר 2020,

בעסקת המאה, כשאתם הבטחתם סיפוח, הכרתם במדינה פלסטינית, ב-20 בינואר 2024 ציינת, ופורסם ב-CNN, שאתה בעד פתרון של שתי המדינות. אז באמת, אני שמח נורא על המופע הפומפוזי, משפט אחרון, אבל כמו המון המון דברים פה לאחרונה, גם זה כלאם פאדי. כלום, סתם מופע וספין.

חבר הכנסת משה רוט, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

היום אני מבקש להעלות לסדר-היום נושא חשוב וכואב, כאב פיזי וכאב נפשי, והוא נושא האלימות המשטרתית כלפי האזרחים. בעולם הרחב מקובל לראות במשטרה מגינה ומצילה. במשטרת ישראל, לצערי הרב, המצב לא כך.

יש שוטרים טובים, שקולים והגונים, ואנחנו מצדיעים להם בהערכה רבה, אבל לצערנו, ישנם שוטרים אלימים שמוציאים את שם משטרת ישראל לרעה, ובמיוחד הדברים האמורים כלפי הציבור החרדי. וכאן הבן שואל בצער ובכאב: מה נשתנה הציבור החרדי לרעה? למה על הציבור החרדי אפשר ומותר להטיל עונשים קולקטיביים?

המכת"זית עם הבואש פועלת רק על הציבור החרדי? מה אתם מרגישים כשאתם רואים שוטר מושך בפאות של יהודי? תשמעו סיפור. לפני שלוש שנים קרה מקרה חריג ביותר בעיר השלווה בני ברק: שני צעירים שברו חלון רכב של בלשי משטרה, ונדליזם ראוי לגינוי והענשה. מה עשתה משטרת ישראל? משטרת ישראל שלחה 300 שוטרים עם אלות ורימוני הלם להכות יהודים עם חזות חרדית. מי שיש לו חזות חרדית קיבל מכות, אנשים חפים מפשע קיבלו מכות בגלל שיש להם חזות חרדית.

האלימות המשטרתית היא נגע שחייבים לטפל בו. חרדים נפגעים מאלימות משטרתית כי הם עם זהות ברורה יותר. הם טרף קל, ואין להם קצינים כמו עמי אשד שיגנו עליהם. במיוחד כואב על החרדים התמימים עוברי האורח שנקלעים להפגנות ונפגעים מאלימות משטרתית. הזוג שולמן, זוג מבוגרים חרדים, עמדו בכניסה לירושלים, וחטפו התזה כואבת מהמכת"זית. היה אמור להיות תמרור אזהרה למשטרה,

האלימות המשטרתית המשיכה להשתולל. וכאן אני פונה לידידי השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. למזלנו, יש היום שר שמכיר וחווה את הנושא. כבר שנים ארוכות שאתה נלחם נגד אלימות משטרתית שמופעלת על חרדים, על מתיישבים עם כיפות ופאות, ואני בטוח שתפעל למיגור האלימות המשטרתית ותשתף פעולה עם הרצון של חברי הכנסת למיגור האלימות המשטרתית. הדרישה שלנו היא בראש ובראשונה להפסיק את השימוש בבואש של המכת"זית נגד אזרחים שאינם חשודים בטרור. שנית, יש צורך בענישה חמורה נגד שוטרים אלימים. שלישית, יש להפעיל סדנאות, הדרכות להתנהגות של שוטרים כשהם באים במגע עם הציבור. רביעית, שבאירועים חרדיים עם פוטנציאל לאלימות שוטרים, יוצב קצין שקול והגון שישמור על הציבור החרדי האזרחי.

אני אבקש להעביר את הנושא לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, כדי שנוכל לדון בהרחבה, ובסייעתא דשמיא גם לתקן את הצריך תיקון.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אחרון הדוברים, ואחרי זה השר ישיב על ההצעה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום בנגב נדחפורים של מינהל מקרקעי ישראל, יחד עם המשטרה, שהשר

בהריסת בתים אצל הבדואים בנגב. הבדואים היום היו תחת מתקפה גם בא-זערורה, גם באום חשרם, וגם באבו תלול שלשום. ומה בסך הכול אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהשר יפסיק לקבע מדיניות של הריסת בתים. צריך לחפש פתרון אחר, לתת אפשרות לאנשים לבנות, לזוגות הצעירים. אדוני השר, יש דרך אחרת חוץ מהריסה, חוץ מחורבן. אי-אפשר שאתה כל פעם תגיד: אנחנו נהרוס, ואנשים שומעים אותך, והצעירים שומעים אותך. שום דבר לא זז. צריך לחשוב על אלטרנטיבה אחרת, על חלופה אחרת. איך אתה משאיר משפחות ללא קורת גג? אי-אפשר שאתה תנהל את המדיניות שלך בצורה כזאת בנגב. אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו דורשים שגם המשטרה וגם אתה תתייחסו לנגב בצורה אחרת, תתייחסו לאנשים בנגב בכבוד, תיתנו להם פתרונות. אנחנו לא נבחרנו על מנת שאנחנו נגיע לכאן, ולחפש פרופורציות, לא. אנחנו נבחרנו על מנת לשרת את האוכלוסייה שלנו, על מנת שיהיה מרקם חברתי מצוין בנגב, על מנת לשמר מה שהיה. אנחנו לא רוצים שהמדינה תמשיך ותהרוס. צריך לבנות, צריך לתת אופק לאנשים, לאזרחים. הקול שלנו הוא הקול של האנשים בנגב. אנחנו רוצים שהמדינה תפסיק את ההריסות בנגב, בא-זערורה, באל-פורעה, ביר הדאג', בכל מקום. אנחנו רוצים לחיות. אנחנו לא מחפשים לריב עם אף אחד. אבל אנחנו רוצים שגם ראש הממשלה יתערב, וגם שהשר יתערב בנושא הזה. אי-אפשר כל הזמן להרוס, צריך להביא פתרונות לאנשים.

תודה רבה. כבוד השר רוצה להשיב על ההצעה?

ישיב על ההצעה השר לביטחון לאומי, השר בן גביר. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, מוקד הדיון שלנו: טענות על אלימות, אכיפה בררנית, הפעלת בואש, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יכול שלא לפתוח את התשובה שלי בלי להתייחס לפרסום,

שאנחנו נחשפים אליו היום, שלפיו היועצת המשפטית לממשלה פנתה לראש אגף חקירות במשטרה, אמרה לו: תאריך את המועד שלך, את הקדנציה שלך במשטרה, כי אני לא רוצה שבן גביר ימנה ראש אח"מ. אני מקווה מאוד מאוד שהדברים האלה לא נאמרו. אם הם נאמרו, זו רעידת אדמה, אם הם נאמרו, זה סוף הדמוקרטיה, אם הם נאמרו, זה באמת חציית קו אדום. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה וביקשתי להבין את הדברים, ביקשתי להבין אם יש אמת בהם, וגם זימנתי את ראש אח"מ יגאל בן שלום לשיחה, ואני מדגיש, מדובר בקצין מקצועי טוב, אבל אני באמת מבקש להבין אם הדברים האלה אכן נאמרו. עכשיו, לנושא שלנו ולנושא אכיפת החוק. קודם כול, אני רוצה להגיד, חבריי חברי הכנסת, אני מדבר עליך, חבר הכנסת בצלאל,

חבר הכנסת רוט, במשך שנים רבות, אגב, רגע, שנייה, שנייה, אני אדבר אחד-אחד. גם אליך אני אגיע, אל תדאג, ואליד, לא אשכח אותך. אמרת כאן דברים חשובים ואני אתייחס.

רוצה פתרון. אני אדבר על זה, חכה. אבל אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת החרדים, אני נאבקתי שנים רבות בתוך עורך דין באלימות נגד הציבור החרדי. אני נאבקתי שנים רבות, אני חושב שאני עורך הדין שהופיע הכי הרבה בבתי משפט, וייצגתי בין היתר הרבה מאוד מהציבור החרדי, ואני בהחלט מסכים לכל מילה: דין קפלן כדין בר-אילן כדין בית שמש כדין כל מקום במדינת ישראל. לא תהיה אפליה. וצריך לומר את זה, לא תהיה אלימות, לא אפליה. זה לא להשוות אפליה. שנייה, שנייה, חברת הכנסת, שנייה, נגיע לזה. שנייה, נגיע לזה. היו שאלות שלכם על אלימות, היו שאלות שלהם על בואש ועל טענות לחוסר שוויון. תקראי מה עומד בפנייך לפחות, תהיי קצת יסודית. בקיצור, אני אומר, אני לא אתן לזה יד. וצריך לומר את האמת, שבשנה האחרונה, במשמרת שלי כשר לביטחון לאומי, השימוש בכלי הזה פחת. תכף נגיע לאלימות באופן כללי, האלימות נגד ציבור חרדי פחתה עד מאוד, ואני גאה להוביל את המדיניות הזאת, וזאת מדיניות וזאת אמירה ברורה וזה מה שמחלחל. אין 100% הצלחות, אבל אלה הדברים. כשאתייחס לטענות הנוספות, תכף, אני רוצה רק להזכיר לכם שבית המשפט העליון, בהחלטה מיום 10 בינואר 2024, נתן צו שאני אימנע מלתת הוראות קונקרטיות על שימוש בכוח באירוע כזה או אחר, דרכי השימוש בכוח, אמצעים לפיזור הפגנות, תנאים שנוגעים לזמן,

לאופן עריכת האירוע. כל זה בעקבות ציוץ שלי שבו דיברתי על המדיניות שלי שלא לאפשר הפגנות של תומכי חמאס. תבינו את המטריה.

בתקופת ההתנתקות, שרים לא הפסיקו לתת הוראות קונקרטיות. בתקופות אחרות, השר הקודם, עמר בר לב, לא הפסיק לתת הוראות קונקרטיות, הן קיימות אצלי על השולחן, על כל מיני מהלכים כאלה ואחרים. זה פשוט מדהים. השר בר לב אומר: הנחיתי את המשטרה לעשות בהפגנה מסוימת, ספציפית,

ולעשות ככה ולעשות אחרת. ולהם היה מותר, זה בסדר, ולבן גביר אסור. מה שלשמאל מותר, אסור לבן גביר. מי היה השר? סתם, רקע היסטורי. שנייה, שנייה, נגיע לזה. למרות כל האמור לעיל, עדיין מותר לי להתוות מדיניות, ואני מתווה, ולברר פרטים. עכשיו אני אומר גם לכם, חבר הכנסת שירי וחברת הכנסת לזימי, אני נגד אלימות כלשהי. לא נגד אנשי ימין ולא נגד אנשי שמאל, לא נגד חרדים, לא נגד דתיים, לא נגד חילונים,

אני מכבד אותך חברת הכנסת לזימי, בואו נשמע את הדברים.

הכנסת לזימי, ביקשתי שקט וזהו. אחרי זה יש לך אפשרות להגיב בצורה מכובדת. בואו נעשה את זה בצורה מכובדת, בואו נעשה את זה בשיטה הזאת. אני נגד אלימות, וכשמגיעים אליי מקרים, אני מבקש לבחון אותם, ולא משנה איזה מקרה של איזה פעיל, מה הגוון של הפעיל שבפניי. אבל באותה מידה שאני נגד אלימות, אני גם נגד שיימינג. וצריך לומר שעיתון הארץ והרבה גורמים בשמאל, נגיד את האמת, עושים שיימינג לשוטרים שממלאים את תפקידם. אלימות, פסול, אבל שוטר שממלא את תפקידו, יבורך. ואני מברך את חנונה ואת סוויסה,

ואני מברך את ניסו גואטה. אלה שוטרים שעושים את תפקידם, נקודה.

לא קרה כלום. סליחה, אני לא רוצה לקרוא לסדר, אבל אין ברירה. אנחנו רוצים לשמוע את דברי השר, יש אפשרות להגיב אחרי זה. אני לא יכול לתת אפשרות להגיב אם מגיבים בקריאות. אני לא מגבה אלימות של אף אחד, אבל אני אומר, מי שעשו נגדו שיימינג, ומי שעיתון הארץ כל יום יכתוב עליו כתבות, אבל לפעמים השיימינג מוצדק, מה לעשות?

אני לא רוצה לקרוא לסדר. יש אפשרות להגיב אחרי זה. כל הזמן אתם מפסיקים. אני אומר, אני לא אתן שיעשו על שוטרים שיימינג. אם יש טענות על שוטר, יש דרכים מקובלות: אפשר לפנות למח"ש, אפשר לפנות לקצין תלונות ציבור, אפשר לפנות אליי. אפשר לפנות אליי ולהגיד לי: שוטר ספציפי עשה ככה וככה, זה בסדר גמור, אני אברר את הפרטים. אבל אי-אפשר לעשות שיימינג לשוטרים, ואי-אפשר ללכת לעיתון הארץ ולחשוב שכל פעם שעושים איזה כתבה מרוחה בצבע נגד שוטרים, זה ירתיע אותי מלמנות אותם ולקדם אותם. תשכחו מזה. עכשיו אני אומר בצורה הכי ברורה איפה ואליד?

דיברת על העניין של אלימות, דיברת על דבר אחר, על המדיניות שלי לעניין אכיפת החוק בנגב. אמרת, בטיעון שובה לב: אנשים, אין להם איפה ללכת, מה אתם רוצים? תסתכל לי בעיניים, שנינו יודעים שיש להם לאיפה ללכת. יש הסדרה בנגב, יש הרבה מקומות בנגב. ואליד, אני לא אתן שבמשמרת שלי יהיה מערב פרוע בנגב. לא יהיה. לא יהיה.

בוא איתי וניסע ביחד, בואך לכיוון אילת, דרך דימונה, נעבור לפזורה, עוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית, 50 בתים לא חוקיים. יכולים להכיר בהם. במשך הרבה שנים, ואליד, לא אכפו את החוק. לא אכפו את החוק. אצלי זה לא יהיה. אצלי, חוק יהיה חוק. יאכפו את החוק בנגב ויקיימו את החוק בנגב.

ברוך השם, אתה רואה שיש עלייה גדולה. אמרת לי בשבוע שעבר: יש עלייה. אני מודה, אנחנו אוכפים היום פי שניים, פי שלושה ממה שהיה לפני שנה. השאלה, האם יש גם הידברות? יש הידברות. שר הפיתה הכושל. סליחה, סליחה, לא קריאות ביניים. זה מחבל. זה מחבל. טוב שהוא קורא ולא עושה דברים אחרים.

אני אומר דבר כזה, ואליד: אתם יודעים מצוין שמדברים איתכם. אתם יודעים מצוין. שיקלי, יש לו משרד שלם שמנסה לדבר ולהסביר ולעשות הסדרה וכו'. מי שרוצה הסדרה, מי שרוצה לדבר, מי שרוצה להידבר, אהלן וסהלן. אבל מי שחושב שכאן המדינה תהיה הפקר, לא יהיה, לא במשמרת שלי. אתה הבעיה. אתה הבעיה.

אני לא אתן להפקרות להיות. נגמרו הימים, שנייה, שנייה, אני לא יכול לשמוע. לא שומעים כלום. לא שומעים מה שאתה אומר ולא מבינים מה שאתה אומר. אף אחד לא יעזוב. אתה תעזוב עוד חודשיים, שלושה. אתה תעוף והם יישארו. ימשיכו להרוס כל עוד יבנו לא חוקי.

זה לא יפתור את הבעיה.

קולקטיבי זה דבר פסול,

לא מפקד תחנה, זימנתי את המפכ"ל לדיון בנושא הזה. אנחנו נעשה דיון בנושא הזה. אני רוצה הסברים והבנות, מי דחף את גלעד קריב?

המדיניות שלי היא שהדין של אחיי החרדים יהיה כדין של כל אחד אחר. לא תהיה אפליה, לא במשמרת שלי. הלוואי.

כשהשר לביטחון לאומי ממש אומר שהוא מקדם שוטרים על בסיס הדיווח בהארץ, אני מתביישת. לשים תמונה או סרטון וידיאו של אלימות ברורה זה לא שיימינג, שיימינג זה להמציא סיפור, זה בלי הקשר, זה בלי תיעוד, בלי הבנת הדברים. אבל שוטר שזורק רימון, בניגוד לכללים, אל עבר המון, כשנמצאים שם ילדים וזה יכול להרוג אותם, שוטר לא אמור לפגוע בשלום הציבור. זה לא שיימינג, זה הוכחות, חד-משמעית. השר לביטחון לאומי משתמש בשוטרים כדי לרסן את חופש הביטוי, חופש ההפגנה והדמוקרטיה. שר מסוכן, ומסוכן שהוא לא הסכים כאן לדברים שאמרנו. תודה. חבר הכנסת ואליד, אתה רוצה? בבקשה, דקה לרשותך. מכובדי היושב-ראש, השר בן גביר אמר דברים קשים מאוד על החברה הבדואית. הוא לא מקבל את זה שאנשים רוצים לבנות והזוגות הצעירים רוצים לבנות את הבתים שלהם. העסק שלו והתעסוקה שלו כל הזמן בחברה הבדואית, רק להרוס ולשלוח דחפורים וטרקטורים על מנת להרוס את האנשים. אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו דורשים שיהיה פתרון. הוא לא מבין. אנחנו מדברים איתו כל הזמן בשפה העברית, אבל הוא לא מבין את זה. אולי אני אדבר איתו בערבית. הוא חלק מהבעיה. הוא (אומר דברים בשפה הערבית,

הוא לא מבין שהכבוד והאדמה אצל האנשים בנגב ואצל כל ערבי, אף אחד לא יכול לוותר עליהם. לא משנה כמה הוא הרס וכמה הוא הביא להרס, אף אחד לא יוותר על האדמה שלו. אנחנו נישאר איתנים באדמות שלנו על אפו ועל חמתו

כל הקבוצה שלו.) תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה להעביר את ההצעה

לביקורת המדינה. ביקורת המדינה זה לא יעיל. אתה רוצה להיות יעיל או שאתה רוצה, זה לא יעיל יותר, זו ביקורת על, זו לא ביקורת, זו לא בדיוק הנקודה. הנקודה היא ששם אני יכול להזמין את האנשים ולפעול. אחרת זה עובר לוועדת הכנסת. ביקורת המדינה, כן. ביקורת המדינה.

אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, ובוועדת הכנסת יוחלט לפי ההצבעה. למה, לא משנה, ככה רוצים, ככה יהיה. ההצעה לעבור לוועדת הכנסת, ההצבעה עכשיו. רגע, רגע, אתה רוצה לביטחון לאומי? יש לכם בעיה?

יאללה, בסדר, אז לביטחון לאומי.

ביטחון לאומי. הצבעה מס' 12 בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה, 2 נגד,

אין ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. מסכימים לביטחון לאומי? בהסכמת כולם? אוקיי. ההצעה תעבור לוועדה לביטחון לאומי. היום קוראים לזה הוועדה לביטחון לאומי ולא הוועדה לביטחון הפנים. תודה רבה. ההצעה הדחופה הבאה היא בנושא קיצוץ של 50% בתקציב תווי המזון של משרד הפנים, את ההצעה הגישו חברי הכנסת יסמין פרידמן, יוסף עטאונה וארז מלול. ראשונת המנמקים, חברת הכנסת יסמין פרידמן. גברתי, לפני שאת עולה, הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת הודיע חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות כי הוא חוזר בו מהצעת חוק הטלת סנקציות על תומכי טרור, התשפ"ד 2024, פ/4342/25. כמו כן הונחו על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אושר שקלים,

משה טור פז, משה רוט ויוסף עטאונה בנושא: גידול משמעותי

גברתי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב בראש. אני אומר נתון שאנחנו כולנו מכירים, אבל חשוב לחזור עליו: 30% מתושבי מדינת ישראל חיים באי-ביטחון תזונתי. זאת עובדה. כולם מכירים אותה. עכשיו, מה אנחנו עושים בעניין? אני רוצה לדבר שנייה על תווי המזון. הובטח שהכסף של תווי המזון יוכנס לבסיס התקציב, כדי שלא נצטרך להסתמך על כספים קואליציוניים או על ממשלה כזאת או אחרת. הכסף הזה יהיה כל הזמן בבסיס, לא צריך להילחם עליו בכל שנה מחדש. מה שקורה עכשיו זה שבשנת 2023 חולקו 400 מתוך מיליארד השקלים, השנה היו אומרים להיות מחולקים 600 מיליון שקלים, חצי מהסכום הזה קוצץ, ואין לי מושג בכלל, אני לא יכולה להסביר עד כמה זה הולך להשפיע על השכבות החלשות ביותר. יחד עם הקיצוץ הזה גם אל לנו לשכוח שמגיע הקיצוץ הרוחבי של 5% בכל המשרדים, אז גם ככה הולכים להיפגע שירותים משמעותיים מאוד מאוד בעבור האוכלוסייה הזאת. אני בכלל לא מדברת על המגזר הערבי. שם, במקום 5% קיצצו 15%, וגם הורידו להם את כל מענקי האיזון. וכשאנחנו מדברים על המגזר הערבי, אנחנו מדברים גם על המגזר היהודי, כי ברגע שהם נפגעים גם אנחנו נפגעים, תושבי הנגב ותושבי הצפון. נוסף לכל הפרמטרים האלה, אנחנו עומדים מול עליית מחירים חדה וקשה, וגם זאת בעיה. כל מי שחי על תלושי המזון או על תרומות המזון, אנחנו מדברים על תרומות מזון שאי-אפשר לבדוק מאיפה הגיעו, או להתפנק, מה יש בסל המזון. ואז דווקא השכבה התחתונה ביותר נאלצת לאכול מזון לא בריא, מה שגורם לכל אדם רביעי במדינת ישראל בעשירון התחתון להיות עם סוכרת. מה שאנחנו צריכים לעשות זה תוכנית מקיפה וראויה לביטחון תזונתי, תקצוב המועצה לביטחון תזונתי ויישום המלצותיה, תוכנית ראויה שמתייחסת להצלת המזון, כי מצד שני, 23 מיליארד שקלים מתבזבזים במזון שנזרק לפח, הוזלה ופיקוח על מחירי המזון, סבסוד מזון בריא, מאבק לחילוץ אנשים מעוני. וממש ברבע הדקה שנשארה לי, דרושה תוכנית גם לתכנון החקלאות במדינת ישראל, כדי שנבין איזה מזון צריך לגדל במדינת ישראל ולגבי איזה מזון אנחנו מסתמכים על יבוא. לראות, כמה שפחות להסתמך על יבוא. משבר האקלים בוא יבוא, והוא כבר כאן. זה לא קיים? התוכנית לא קיימת?

מה צריך לגדל פה? אנחנו חייבים לעשות תוכנית ולעודד חקלאים כדי שיגדלו לפי הצרכים. אמורה להיות תוכנית חומש, זה על פי חוק. אני לא מכירה תוכנית כזאת. אם אתה מכיר תוכנית כזאת, אני אשמח לשמוע. לכן, דרוש גוף שיתכלכל את כל בזבוז המזון, תוכנית לחקלאות, תלושים, וכמובן, אני חייבת לציין שאני מסתייגת מכך שהתלושים האלה מחולקים על ידי משרד הפנים. אני חושבת שמשרד הרווחה, יש לו ראייה כוללת של כל ההיבטים של משפחות נזקקות, והתלושים צריכים להיות מחולקים דרך המשרד הזה.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, אני חושב שההצעה לסדר-היום היא בנושא מאוד חשוב, הקיצוץ בתווי ה מזון, אבל אי-אפשר לדבר על הנושא ולהעלות אותו לסדר-היום, במיוחד לנוכח היום השחור שהיה בנגב, ובמיוחד לנוכח המופע של שר הכישלון, שעלה לפני רגעים אחדים ודיבר על המשך הריסת הבתים בנגב. אני רוצה להגיד לשר ולכולם שעניין האכיפה הוא הדבר האחרון שמדינה חושבת עליו. כל האחריות מוטלת על המדינה לספק את הפתרונות לאנשים בכל תחומי החיים, ובתחום של הבתים יש להכיר בכפרים הלא-מוכרים. יש לתת לאנשים את האפשרות, שיוכלו להוציא היתר. כרגע, במציאות הזאת, בכפרים הלא-מוכרים אין אפשרות לאנשים להוציא היתרי בנייה. ולכן הפתרון שהשר מקדם והממשלה מקדמת הוא להרוס. אי-אפשר לפתור את הבעיה בכוח. את זה אמרנו לאורך שנים. זה נכשל. הפתרון הוא להכיר בכפרים, לאפשר לאנשים לגשת לוועדות התכנון להוציא היתרים. אי-אפשר רק להרוס. במדיניות הזאת הממשלה השר הזה דוחף אוכלוסייה שלמה בנגב אל הקיר. אי-אפשר לסבול ולקבל את מדיניות ה"אין לי". אנחנו, הערבים הבדואים בנגב, 350,000 אזרחים, אנחנו אומרים בצורה חד-משמעית שהמדיניות הזאת היא לדחוף אותנו אל הקיר. אף אחד לא יכול לעקור אותנו מהנגב. אנחנו בעלי המקום, אנחנו בעלי הכפרים הלא-מוכרים, ואנחנו לא נזוז משם. בן גביר, עוד חודש, חודשיים, שלושה, הוא יעוף, ואנשי הנגב יישארו בכל הכפרים הלא-מוכרים. לא רק הריסות של בתים היו בנגב. גם היום, כבר חודש וחצי, אני מול משרד החקלאות. דיברתי עם שר החקלאות, עם מנהל מחוז דרום במשרד החקלאות, עם הסיירת הירוקה, תודה רבה. כדי למצוא פתרונות לבעלי העדרים והגמלים בנגב, ועד היום אין שום פתרון. ודווקא היום מוציאות יחידות הביצוע לחלק באום חשרם,

ובמקומות אחרים קנסות לאנשים. עוד פעם, אי-אפשר רק אכיפה. חודש וחצי, כבוד היושב-ראש, אנחנו פונים לכל בעלי העניין במשרד החקלאות כדי לאפשר לאנשים האלה לצאת. בסך הכול, האביב בנגב מאוד קצר. ולכן אני פונה מכאן עוד פעם לשר החקלאות למצוא פתרונות למגדלי העדרים בנגב. מצאתם בעת מלחמה, לכל החקלאים מצאו פתרונות ועזרה,

לערבים הבדואים בנגב לא. הגיע הזמן, גם להם מגיע.

תודה רבה. חבר הכנסת ארז מלול, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. חבריי חברי הכנסת, בדאגה כבדה ובלב כבד אני מביא לידיעתכם באמת את העניין בעל החשיבות העליונה בכל הנוגע לרווחתן של מאות אלפי משפחות מעוטות יכולת בארצנו האהובה. בשנה שעברה העניק משרד הפנים, במפגן ראוי לשבח של אחריות ודאגה חברתית, תלושי מזון בשווי של 400 מיליון שקל לתמיכה בנזקקים ביותר מכל שכבות האוכלוסייה, לא משנה אם זה יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, מזרחים, אשכנזים, כולם קיבלו תלושי מזון לסיוע. זה היה מגדלור של תקווה עבור המשפחות הרבות שנאבקות על הקיום היום-יומי בחייהן. כאשר הסתכלנו אל העתיד, התקציב המקורי לשנת 2024 שיקף מחויבות מבטיחה לקידום מטרה נעלה זו. נקבע כי תקציב חלוקת תלושי המזון יגדל ל-600 מיליון שקל, צעד משמעותי להרחבת התמיכה במשפחות מעוטות יכולת ולהקלת עומס העוני ברחבי עמנו. התקווה הייתה באופק, וההבטחה למחר בהיר יותר נראתה בהישג יד. מי שהביא את הרעיון הזה למדינתנו הוא יושב-ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, שדואג לכל השכבות החלשות, בזמן הקורונה. וזה עזר. אני פגשתי משפחות שזה ממש הציל אותן והן אמרו שזה עזר להן להתקיים, שהילדים שלהן הלכו עם סנדוויץ' ושוקו וחלב לבית הספר. ילד רעב לא יכול ללמוד, לא משנה איפה הוא לומד. בחוק התקציב הדו-שנתי שנחקק במאי 2023, הרב אריה דרעי עמד על כך ובתקציב נקבע שיוקצו 400 מיליון שקל, ו-600 מיליון שקל,

כעת מבקשים לקזז 50% מהתקציב של 2024. יש קיצוצים, אנחנו מודעים למצב, קיצוצים של 5%, של 15%,

אבל 50%, ודווקא בדבר כזה חיוני, חוסר ביטחון תזונתי? נקווה שזה לא יהיה. אני יודע מה שר האוצר עושה למען עם ישראל, למען אנשי המילואים, המפונים. הוא עובד יום ולילה, ואני מכיר לו תודה על כך, אבל הדבר הזה זה משהו חיוני, משהו חיובי. מאז 7 באוקטובר, מצבם של רבים נהיה קשה יותר משהיה קודם. מלבד הנפגעים הישירים מהמתקפה הנוראה ומהמלחמה ומלבד אלפי המפונים, גם מי שחי בעוני, מצבו הידרדר. מי שעוד לפני המלחמה חישב בכל קנייה בסופר, כמו שהזכירה חברת הכנסת יסמין פרידמן, גם הסופר נהיה יותר יקר ממה שהיה. תלושי המזון, הרעיון הוא שזה רק לדברים חיוניים. למשל סיגריות אי-אפשר לקנות בתלושי המזון, כל מיני דברים אי-אפשר.

אני שמח שאת מכירה,

בממשלה הקודמת, בממשלה שלך, ביטלו את זה לגמרי.

לסיום, אנחנו עומדים בצומת קריטי, שבו עומדים למבחן ערכי החמלה, הסולידריות והצדק החברתי. רואים שלהצעה הזאת הצטרפו גם מהאופוזיציה, גם מהמגזר הערבי. כולנו ביחד במטרה שמעל הפוליטיקה. אנחנו חייבים לעשות הכול כדי לדאוג למשהו קיומי. הדאגה לעני היא לא חובה רק לשעת שלום, והחובה לתת צדקה לא חלה רק על העשירים. גם בשעת קושי תקציבי וגם בשעת מלחמה, במיוחד בזמן מלחמה, חובה עלינו לדאוג למי שמצוי בחוסר ביטחון תזונתי. אני מקווה שבעזרת השם נדון בזה ונביא בשורה לעם ישראל.

תודה רבה ליוזמת ההצעה חברת הכנסת יסמין פרידמן. תודה רבה. תשיב על ההצעה גברתי השרה סילמן, בשם שר הפנים. בבקשה. קודם כול, תודה רבה על העלאת הנושא לדיון. אני חושבת שביטחון תזונתי והנושא של אי-ביטחון תזונתי הם קריטיים. בעברי אני פתחתי את השדולה לביטחון תזונתי פה בכנסת ביחד עם שותפיי חברי הכנסת, ובאמת הצלחנו להביא בממשלה הקודמת עוד 30 מיליון שקלים לבסיס, והוכנס הרבה כסף לנושא של ביטחון תזונתי. לגבי ההצעה הדחופה לסדר-היום וגם לגבי התשובות על השאלות שלכם ועל מה ששאלתם כאן וציינתם, ולגבי התקציב שהביאו בממשלה הנוכחית בכלל לנושאים האלה, קיצוץ של עד 50% בתקציב תווי המזון של משרד הפנים, אני אשיב כאן בשם שר הפנים. בשנה החולפת משרד הפנים סייע לאוכלוסיות המוחלשות במדינת ישראל באמצעות תווי מזון בסך כ-400 מיליון שקלים. בכך זכו משפחות שלמות להרים מעט את הראש, לרכוש מוצרים בסיסיים לביתן. התווים חולקו ללא הבחנה בין דתיים לחילונים, בין ערבים ליהודים, מתוך מטרה אחת: לסייע לחלשים ביותר בחברה. לשם מטרה זו הושקעו מיליוני שקלים לא רק בחלוקת תווי המזון עצמם אלא גם במיצוי זכויות, בפנייה אקטיבית לאוכלוסיות מוחלשות שמתקשות למצות את זכויותיהן, על מנת לוודא שהתווים מגיעים לכל הזכאים, בין היתר לאוכלוסיות בדואיות בצפון ובדרום. מפלגת ש"ס, בהובלת היושב-ראש ובהוראת מועצת חכמי התורה, חרתה על דגלה את המאבק בעוני לאורך השנים, וביתר שאת בתקופה המורכבת של הלחימה שבה אנחנו נמצאים. צריך לומר שבמשרד הרווחה,

בהובלת השר הרב יעקב מרגי, התווסף תקציב של למעלה ממיליארד שקלים עקב צורכי המלחמה, והתווספו 510 תקנים חדשים לשירותי הרווחה ברשויות המקומיות, הוגדלו תקציבי המשרד לטיפול באוכלוסיות המפונים, מתן מענים סוציאליים, מעני דיור מוגן לאזרחים ותיקים במימון מלא,

מתן של כ-15,000 תווי מזון למשפחות מפונות בסך 460 שקלים כל אחד. במשרד הבריאות, בהובלת הרב אוריאל בוסו, התווספו כ-4.2 מיליארד שקלים עקב צורכי המלחמה, וניתן מענה רפואי מגוון לאוכלוסיות המפונים, אזרחים ותיקים, חטופים משוחררים ועוד.

לצד הבטחת היציבות הפיננסית של בתי החולים וקופות החולים לטווח הארוך, וכן תוספת בסכום של 1.4 מיליארד שקלים לתוכנית לאומית לחיזוק מערכת בריאות הנפש. גם משרד העבודה בהובלת השר הרב יואב בן צור לקח חלק מרכזי בסיכום סל ההטבות למשרתי המילואים ומשפחותיהם, בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון והאוצר, על סך 9 מיליארד שקלים. הסל כולל את הרחבת ההגנה מפיטורים למשרתי המילואים ובני זוגם, מתן ימי חופשה נוספים ועוד. המלחמה המוצדקת שבה אנו מצויים גובה מחירים כבדים, קשים מנשוא. אנו נושאים תפילה בכל יום להשבת כל החטופים, לבריאות חיילינו האמיצים ולעילוי נשמת כל הנרצחים. למלחמה יש גם היבטים כלכליים, ומצב החירום חייב קיצוצים נרחבים בתוכניות רבות ובמשרדים החברתיים. נלחמנו להקטין את הקיצוץ בתווי המזון, ואכן אלו ימשיכו להיות מחולקים בשנת 2024 בשווי כולל של כ-300 מיליון שקלים. תווים אלו הם חלק מהמארג הכולל של סיוע לחלשים בחברה, לעניים, למשפחות הסובלות מאי-ביטחון תזונתי. הם אינן הכלי היחיד, אך הם כלי חשוב, שלצד הכלים האחרים משמש את הממשלה להקל על האוכלוסיות האלה. אנו נמשיך ביחד, גם בתקופת המלחמה וגם אחריה, להיאבק כדי לסייע לקבוצות החלשות ביותר בחברה ולתת את הסיוע הנדרש לכל אשר נצרך. זו התשובה שלהם. אני כן רוצה להוסיף, דווקא בשם המשרד שלי, שמתעסק בנושא של הצלת מזון ומניעה במקור, ולומר שגם בשגרה קיימת בעיה חמורה של בזבוז מזון. על פי הדוח של לקט ישראל והמשרד להגנת הסביבה, בשנת 2021 הושלכו בישראל לפח 2.6 מיליון טונות של מזון ראוי למאכל. העלות הסביבתית של אובדן מזון נאמדת ב-3.9 מיליארד שקלים לשנה. פסולת מזון מהווה כשליש מהיקף הפסולת הביתית בישראל, ואובדן מזון בישראל אחראי גם לפליטות גזי חממה בישראל באחוזים מסוימים. צמצום אובדן המזון מאפשר לנו לחסוך משאבים רבים של אנרגיה,

קרקע וכימיקלים, מקטין פליטות גזי חממה ומזהמים לאוויר ומצמצם עלויות של טיפול בפסולת. זה מהווה שלב ראשון ומשמעותי בהיררכיה של הפסולת, שלב של מניעה במקור של פסולת. המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר ומצב החירום שבו שרוי המשק הובילו להיווצרות של עודפי מזון במוקדים מרכזיים. המוקד הראשון היה חקלאים ויצרנים, שנותרו עם עודפי תוצרת חקלאית שהייתה מיועדת ליצוא או למכירה באזורי העימות. המוקד השני הוא בשטחי כינוס של חיילים ובמתחמים של מפונים, שאליהם נשלח מזון רב על ידי התארגנויות אזרחיות פרטיות מבורכות, אך לעיתים גם היו מעבר לצורך באזורים מסוימים. כדי למנוע את הגעת התוצרת או המזון לפסולת נדרשים איסוף, אחסון וחלוקה של מזון מבושל או תוצרת חקלאית בהיקפים גדולים ובזמן קצר.

המשרד להגנת הסביבה, עשינו התקשרות עם לקט ישראל ורכשנו שירותים של הצלת מזון בתקופת החירום בהיקף של מיליון שקלים, והמזון שמוצל מועבר לכוחות הביטחון, לאוכלוסיות מפונים, לנזקקים, וכך ימנע את הטמנת הפסולת. זה אחד הפרויקטים החשובים שאנחנו מצמצמים בהם את, זה יימשך אחרי המלחמה?

עשינו עם לקט ישראל גם לפני כן שיתופי פעולה ותקצבנו אותם, וגם עכשיו, בזמן החירום, עשינו אקסטרה של שיתוף פעולה, גברתי ערה לכך שהיה דיון בוועדת הכלכלה בנושא מתוך ההצעה שהעלינו, והתייחסנו בנושא הספציפי לנושא של איכות הסביבה?

אבל אני חייבת להגיד שאנחנו עובדים עם לקט ישראל לאורך כל השנה ועושים פעילות משותפת ומיזמים משותפים. גם כל עובדי משרדי התנדבו בלקט ישראל לאורך ימי המלחמה. אני חושבת, אנחנו שותפים איתם לדוחות, לעשייה, וכאן בתקופת החירום ראינו בזה ביתר שאת השפעה, וגם את הפגיעה הקשה שהייתה בשטחי החקלאות בדרום, והנושא של ביטחון תזונתי עבור כלל אזרחי ישראל התחדד בתקופה הזאת. המטרה שאנחנו ראינו בלקט ישראל היא שהיא באמת מצילה מזון, מעבירה אותו לאזורים אחרים, מזון איכותי ומזין, ובעצם חוסכת גם מיליארדים למשק, ויש פה הרבה יתרונות סביבתיים ובריאותיים. התמיכה שלנו חשובה בנושאים האלה, וכל רעיון נוסף, אני אשמח שתשתפו פעולה ותביאו, ונרים את זה ביחד איתכם. אז תודה רבה. חברת הכנסת פרידמן צודקת בהערה שלה, שהפעילות המבורכת הזאת חייבת להימשך גם אחרי המלחמה. הפעילות המבורכת הזאת התחילה עוד לפני המלחמה. אנחנו נכנסנו לזה ותקצבנו את זה גם ביתר שאת בזמן המלחמה לצורכי מלחמה,

זה ימשיך גם אחרי, כי אנחנו רואים בזה ערך. המשרד שלי, זו בשורה טובה. המשרד שלי בעצם מטפל בנושאים של מניעה במקור. יש הרבה תחומים שלא קשורים רק למזון,

השאלה, רק כדי שלא תצטרכי לעלות עוד פעם, אני יודעת שבלקט ישראל, עם עבודתם המבורכת, הצלת המזון עומדת על 5%. השאלה היא אם יש שינוי. האם זה עולה? האם יש איזה תוכניות עבודה להעלות את כמות ההצלה? אז יש לנו תוכניות עבודה ביחד עם לקט ישראל, ואנחנו גם עובדים איתם לאורך כל השנה צמוד. הרצון שלנו הוא להציל כמה שיותר מזון וגם לצמצם את הצריכה, מניעה במקור, שמי שלא צריך, שלא ירכוש, ולתרום, לתרום את המזון שאתה רואה שאתה עתיד להיתקע איתו, להישאר איתו, כדי למנוע גם את הנושא של הטמנת פסולת מיותרת, שבסוף פולטת גזי מתאן והיא לא טובה לסביבה. אנחנו בכל הדברים האלה פועלים ונמשיך לפעול ביתר שאת. אני כן מזמינה אתכם, כל חברי הכנסת שהנושאים האלה חשובים להם, הביטחון התזונתי הוא קריטי, ואפשר לעשות פה, להשתמש בשמיכה הזאת ולהזיז אותה לכיוונים נכונים כדי לאפשר ניצול של כל המאמצים והמשאבים שיש לנו במשק.

סוף מעשה במחשבה תחילה.

תודה, גברתי השרה. האם המציעים מסתפקים בתשובת השר?

אז אם מסתפקים, לא נצביע על זה. תודה רבה למציעים. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום. רגע, אבל איזו ועדה? את אמרת שאת מסתפקת בתשובת השר. רגע, אני לא הבנתי. סליחה. חברים, אני אסביר עוד פעם. סליחה, אני טעיתי. לא, לא, זה בסדר גמור, גברתי. כנראה שלא הסברתי מספיק טוב. אני חוזר ושואל: האם המציעים מעוניינים להעביר לוועדה או שמסתפקים בתשובת השר? כן, לוועדת הכספים. אם כן, נצביע להעביר את זה לוועדה. יש אפשרות להעביר או לוועדת הכלכלה או לוועדת הרווחה. אני חושבת שלכספים זה יהיה טוב יותר. לוועדת הכספים, אבל ייתכן שלא יהיה להם את הזמן לטפל בזה, ולכן אני לא יודע אם זה טוב. אם כך, לוועדת הכספים. הצבעה. בבקשה, נצביע כעת. נושא חשוב, אין ספק. שבעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע שהנושא יעבור, בשעה טובה, לדיון בוועדת הכספים. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מספר 4), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת, אה, סליחה, שינוי. לא, זה בסדר גמור. על זה נאמר: מעלין בקודש. אני מזמין את חברת הכנסת וולדיגר להציג את הצעת החוק,

בזכות נשים צדקניות. את זה לקחתי. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, כנסת נכבדה, למדנו לספור יותר משניים. אני מתכבדת להביא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024. הצעה זו מקורה בהצעת חוק פרטית שהוגשה על ידי חברת הכנסת חברתי היקרה פנינה תמנו שטה יחד עם חברי כנסת נוספים. תודה לך, פנינה, תודה לשר הרווחה יעקב מרגי, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'; תודה ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה הרב ישראל אייכלר ולכל צוות הוועדה. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות עם תשעה מילדיה והצליחה להימלט בעור שיניה מחיים של התעללות, מכות, אלימות, קיבלה עד היום בעת יציאתה מהמקלט מענק הסתגלות בסך 8,000 שקלים ותוספת של 1,000 שקלים עבור כל ילד,

לשני ילדים, עבור שבעה נוספים היא לא קיבלה דבר. ואני שואלת אתכם: שאר ילדיה לא זקוקים למיטה, לבגדים, לספר, למברשת שיניים?

מוצאת את עצמה חסרת כול, ללא גב, ללא עורף משפחתי ולעיתים אף עורף עוין, ללא קורת גג או אמצעים כלכליים שיעזרו לה לבנות את חייה מחדש. יש חשש כי בשל הקשיים האלה היא תחזור לבן הזוג הפוגע, והדלת המסתובבת תופיע במלוא הדרה. לאור האמור, החשיבות בלסייע לה ולאפשר לה עצמאות כלכלית ברורה. אנחנו עומדים לתקן את העיוות הזה. מהיום אנחנו יודעים לספור יותר משניים. חוק שירותי רווחה המדובר,

זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות,

קבע מעטפת של הטבות וכלים שניתנים לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כדי לסייע לה להשתלב בקהילה עם יציאתה מהמקלט. ההטבות האלה כוללות בין היתר מענק הסתגלות כספי, מעטפת של סיוע וטיפול וכן אפשרות לשהות בדירת מעבר לאחר היציאה מהמקלט. במסגרת הצעת החוק החשובה שבפניכם מוצע לערוך כמה שינויים שיגדילו ויחזקו את הסיוע שניתן לאישה כאמור.

מוצע להגדיל את סכום המענק, מענק ההסתגלות, שמשולם לאישה שיוצאת מהמקלט מסכום של 8,000 שקלים שמשולם כיום לסכום של 11,000 שקלים,

ופה למדנו לספור יותר משניים, מוצע לקבוע כי עבור כל אחד מילדיה של האישה שנמצאים איתה במקלט תשולם לה תוספת של 1,000 שקלים, ללא הגבלה של מספר הילדים כמו שקיים היום, כמו שאמרתי, רק שניים. אני מודה שוב לכל החברים בוועדה שהשתתפו בדיון והתעקשו, התעקשו על השינוי הזה ועל השינויים בכלל ונלחמו שהם ייכנסו לנוסח של החוק. צרכיה של אישה היוצאת ממקלט עם ילד אחד או שניים אינם זהים לצרכיה של אישה היוצאת ממקלט עם שלושה, ארבעה, חמישה או תשעה ילדים. היה ברור לנו שאישה שיוצאת ממקלט צריכה לקבל סיוע עבור כל אחד מילדיה ששהה עימה במקלט ללא הגבלה של מספר הילדים. התיקון השלישי, וגם הוא חשוב, הוועדה ראתה חשיבות בכך שהמענק ישולם לאישה ככל האפשר לפני יציאת האישה מהמקלט, על מנת שהיא תוכל להשתמש בכספים האלה לצרכים דחופים וראשוניים כמו דיור וביגוד. לפיכך קבעה הוועדה בנוסח שלפניכם כי המענק ישולם סמוך ליציאת האישה מהמקלט, וככל האפשר לפני היציאה, לא תמיד אפשר, מאחר שלפעמים האישה יוצאת מהיום למחר. בכל מקרה נקבע כי המענק ישולם לה לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהגישה את הבקשה. היום, לפני התיקון, המענק שולם לה תוך 60 יום לאחר הגשת הבקשה. מדובר בהצעת חוק חשובה ביותר, שאושרה בוועדה פה אחד ואין לה שום הסתייגות. לאור האמור, אני קוראת לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, ובעזרת השם להכניס את התיקון החשוב הזה לספר החוקים של מדינת ישראל. שוב, תודה, פנינה. תודה לכולכם. תודה רבה, גברתי חברת הכנסת. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. הוגשו בקשות רשות דיבור. בבקשה, חברת הכנסת פנינה תמנו. בבקשה, גברתי, חמש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, כבוד השרה, חברת הכנסת וולדיגר, שמחליפה את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, תחילה אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, לומר שאני עולה לכאן לדבר על החוק החשוב הזה עם לב כואב ודואב. בשעה הזאת, בדיוק ברגעים אלה, מובא למנוחות גיבור ישראל החייל סמ"ר אברהם אובגן, ששמו הותר לפרסום היום, הוא נפל בקרבות בעזה, ולשלוח תנחומים למשפחת אובגן וגם למשפחת מורל, שאתמול הובא למנוחות מעוז מורל ושמו הותר לפרסום. במעבר חד, בצל המלחמה ובצל ההקרבה וחירוף הנפש של הבנים והבנות שלנו, של החיילים הגיבורים והאמיצים שעזבו את כל חייהם בחודשים האחרונים ונלחמים את מלחמת ישראל בהגנה על ביטחון כולנו ובזכותם התאפשר לנו לשבת כאן,

כבוד השר חילי, לשבת כאן ולהמשיך בפעילות שלנו, בפעילות לכלל ישראל, כי זו מטרתם, כי במותם הם מצווים לנו את החיים. יהי זכרם ברוך. יהי זכרם ברוך. לעניין הצעת החוק, אני לא יודעת למי מכם יצא לעזוב בית בלא כלום, בגפכם, עם הדברים המועטים שיש בצידתכם, להרגיש תלושים מכל שגרת חייכם, ולהבין שמעבר לזה שאתם עוזבים בית, עוזבים כל מה שמוכר, אתם גם נרדפים, נמצאים תחת איום, ונאלצים למצוא מקלט. מאות נשים מתוך עשרות אלפי נשים מוצאות את עצמן נאלצות לברוח מבן זוג אלים,

שמחפש לפגוע בהן ומאיים בסכנת חיים ממשית. צריך לזכור שרבות מהן כן מצליחות להיכנס למקלטים עם ילדים שהם קטינים, אבל רבות גם לא מצליחות להיכנס עם הילדים המתבגרים שלהן. הן עוברות מסע, מסע מטלטל, במקלט לנשים, עם עוד נשים אחרות, כאשר התנאים הם לא תמיד תנאים. למרות שהרווחה באמת מעניקה ומשתדלת, מסייעת, עדיין זה לא בית וזה לא חיים. הן נמצאות שם זמנית, ומי מהן שנמצאות שם חודשים ארוכים, בשלב מסוים כולנו מבינים שזהו פתרון זמני שהן נאלצות לעזוב. וברגע הגורלי הזה, ברגע שהן צריכות להכריע לאן הן חוזרות, אני רוצה להזכיר שרבות מהן גם לא עובדות בתקופה שהן במקלט, לא בטוח בכלל שיש להן בחשבון הבנק כסף להתנהלות בסיסית אפילו, לא למזון, לא לבגדים דיברת על כך, חברת הכנסת וולדיגר, אפילו לדברים בסיסיים: מברשת שיניים, ספרים, בגדים. ואני אומרת שחמלה זה דבר חשוב, אבל לא חמלה אני מבקשת בחוק הזה ולא צדקה, אני מבקשת מחויבות, מחויבות שלנו שתיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, לא להפקיר נשים ברגע כל כך קשה,

כשהן יוצאות מהמקלט והן צריכות למצוא מקום לישון, להן ולילדים שלהן. אנחנו לא יכולים להפקיר אותם. לצערי, הסכום שהיה קבוע בחוק לא שונה זה למעלה מעשור 8,000 שקלים. מה באמת אפשר לעשות ואיך אפשר להתחיל עם 8,000 שקלים? אם את אימא לארבעה ילדים וחמישה ילדים, וגם אם זה פחות, זה אפילו לא מספיק לשכר דירה, שלא לדבר על התחלה חדשה לילדים, שגם ככה חוו תקופה כל כך קשה. ועל כן, התיקון הזה, בוודאי הייתי רוצה שהוא יהיה במקור, נמצאת כאן עו"ד מימון, שליוותה את החוק, גם כשרקמנו אותו בוועדה לקידום מעמד האישה, אבל גם בהכנה שלו בוועדת העבודה, רצינו יותר גבוה. זה התחיל ב-20,000, אבל עוד לפני התקציב, אני חייבת לומר, מי שהתגייס להצעת החוק היה שר הרווחה, השר מרגי, שאמר: אני מוכן שתעבירי את החוק הזה גם בלי סגירה עם האוצר. את מה שיש לי לתת אני אתן, והתפשרנו על כך שנעלה מ-8,000 שקלים ל-11,000 שקלים. אבל על דבר אחד לא היינו מוכנים להתפשר: אין דבר כזה שלא ייתנו לפחות מענק של 1,000 שקלים, ובאמת זה טיפה בים, זה ממש כבשת הרש בשביל הנשים האלה, 1,000 שקלים לכל ילד. החוק שהגביל את זה ל-2,000 שקלים, עד שני ילדים, זה הרי החוק שהפלה הרבה מאוד נשים, שבא ומוסר: אם יש לך הרבה ילדים, אז אנחנו מפקירים את הילדים האחרים או מפקירים אותך. מה תעשה אישה עם חמישה ושישה ילדים, שזה דבר כל כך מבורך? ולכן אני רוצה להודות לכל חברות הכנסת שהיו איתי בוועדה,

שהכינה את החוק, וכמובן לעורכת הדין היועצת המשפטית של הוועדה,

על כך שהתעקשנו.

במבוכה אומר, אמר לי השר מרגי שהוא תמך בחוק הזה מתחילת הדרך. הוא אמר לי: פנינה, מילה בדרך כלל זה מילה, אבל איכשהו אנחנו מבליגים, הבנו שאתן באות ממקום טוב, ונתן את מלוא התמיכה לדבר הזה.

אני מסכמת, כי אמרו לי חמש דקות. זה כבר עבר. אה, עבר? אז אני רק רוצה לומר לנשים היקרות: אנחנו לא עושות לכן צדקה, כי אתן נשים שמשלמות מיסים, אתן נשים שמשלמות ביטוח לאומי, והילדים שלכם הם ילדי ישראל,

כן, אדוני היושב-ראש, סליחה. כולם מסכימים לכל מילה שאת אומרת, רק השעון לא. לא ראיתי שזה היה חמש, אולי בטעות לחצו שלוש דקות. אני שמחה שזה החוק הראשון שאני מעבירה בקריאה שנייה ושלישית,

ואומרת לנשים האלה: אתן לא לבד, וזו רק תחילת הדרך. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סליחה, חברת הכנסת תמנו, המליאה ממתינה. מדינת ישראל ממתינה. הצבעה. סעיפים 1 3 נתקבלו. שישה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024,

אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4),

התקבלה בקריאה השנייה והשלישית,

מזכירות הכנסת תמסור הודעה, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה,

מלחמת חרבות ברזל. תודה. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, בעזרת השם, ביום שני י"ז באדר א' התשפ"ד, 26 בפברואר 2024, בשעה 16:00. בעזרת השם, שרק נשמע בשורות טובות,